מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. הודעה למזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק לתיקון פקודת רופאי השיניים (מס' 6), התשע"ו 2016, שהחזירה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. מסקנות הוועדה לענייני ביקורת המדינה בעקבות דיון מהיר בהצעתן של חברות הכנסת יעל גרמן ויעל כהן-פארן בנושא: התנהלות איגוד ערים להגנת הסביבה.

תודה למזכירת

הכנסת. חברי הכנסת, שאילתות דחופות על סדר-היום. אני מתכבד להזמין קודם כול את שר הבריאות חבר הכנסת יעקב ליצמן לעלות לדוכן כדי להשיב על שאילתה דחופה שמספרה 133 מאת חברת הכנסת עאידה תומא

או בתחילת פברואר. יודגש כי רכש החיסונים על-ידי קופות-החולים מתבצע על-פי צפי ביקוש, כדי להימנע מהשמדת חיסון. באופן מעשי, לאור מלאי החיסונים שנותר והחיסונים הנוספים שמגיעים, לא צפוי מחסור. 2. בשבוע האחרון נצפתה ירידה בשיעור הביקורים במיון ילדים בשל דלקת ריאות, ואילו במיון פנימי, מה שנקרא מבוגרים, נמשכת העלייה באחוז הביקורים. יש לציין כי אחוז הביקורים במיון פנימי אף נמצא מעל הממוצע הרב-שנתי, לעומת אחוז הביקורים במיון ילדים המצוי מתחת לממוצע הרב-שנתי.

בשנה הנוכחית יש היענות גבוהה למבצע החיסון השנתי נגד שפעת, וקופות-החולים נערכו כדי לתת מענה על הביקוש הנוסף. אני רוצה, אבל, להעיר הערה צדדית. אני חושב שאנשים צריכים לקחת דוגמה. למשל, אני התחסנתי לפני חודשיים, מייד בהתחלה כשקראו להתחסן, אפילו עשיתי את זה מול כלי התקשורת, להוכיח לכולם,

גם המנכ"ל שלי, שצריך להתחסן. אם היו מתחסנים אז, לא הייתה כל הבהלה, כל הדבר, 2. וזה החידוש, אנחנו בודקים כרגע ויכול להיות שבשנה הבאה, בעזרת השם, אנחנו נחסן את כל הילדים נגד שפעת כבר בבתי-הספר. לא היה מעולם דבר כזה, זה חידוש גדול. השפעת מתחילה בעיקר מהילדים, למבוגרים, לא הפוך.

שאלה נוספת לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן.

אני חייבת להגיד שאני שמחה לשמוע את הבשורה הזו, שחושבים על חיסון ילדים בבתי-הספר, כי זה מעיד על ראייה מערכתית שמקדימה תרופה למכה, ולא לחכות עד שיהיה בעצם מה שראינו, ועל זה השאלה שלי. ידוע גם כן שנשים בהיריון, וידוע גם כן שזקנים וזקנות הם בעצם אוכלוסייה בסיכון גבוה. מצד שני,

חיסונים, ואני יודעת שמגיעים לפעמים עד הבתים כדי לחסן אנשים מבוגרים. השאלה היא, האם באמת יש ראייה מערכתית רחבה יותר, שיודעת שככל שעולה המודעות לצורך בחיסון, ובעצם לעקוב אחרי הדוגמה שנתת, כבוד השר, בזה שהשר התחסן מוקדם, אנשים יתחסנו יותר? לא מביאים את זה בחשבון ומוסיפים את המנות, כי לא טבעי שנחכה עד סוף ינואר שיגיעו המנות האחרונות של החיסון, כאשר כמעט כל הבהלה של השפעת כבר עברה. האם לא כדאי להקדים בשנה הבאה ולהתחיל את כל העניין מוקדם יותר? תודה לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. האם יש לשר מה להוסיף?

קודם כול, צריך לדעת שחיסון משנה לשנה הבאה לא תקף, משתי סיבות: א. חיסון אי-אפשר לשמור לשנה, ב. כל פעם זה זן אחר של שפעת.

לכן אנחנו לא יכולים, עד שאנחנו לא מקבלים אישור מ-WHO איזה חיסונים יש, אז אי-אפשר להקדים הרבה.

אני רוצה להדגיש, וזה עיקר החידוש אולי, בעקבות השאלה שלך לגבי השינוי. אם אנחנו רוצים להתחיל מילדים, השפעת מתחילה מילדים ועוברת למבוגרים. לכן, אם אנחנו נשכיל ונצליח להעביר חיסונים

עשינו דבר גדול, גם להוריד אצל מבוגרים וגם אצל נשים הרות את השפעת. אני חושב שזה ייתן מענה, פחות או יותר,

תודה לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. תודה לשר הבריאות על התשובה על השאילתה הזאת. הוא נשאר אתנו על הדוכן כדי להשיב על שאילתה דחופה שמספרה 136 מאת חבר הכנסת יואב בן צור. הנושא: היעדר ניידת טיפול נמרץ בעיר ביתר-עילית. יש גם שואל נוסף מראש, כי הוא הגיש שאילתה דומה, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, חברי חברי הכנסת, תינוק נפטר השבוע בביתר-עילית. לדעתו המקצועית של איש ההצלה שטיפל בו, לו הייתה ניידת טיפול נמרץ בעיר, אפשר שהיה ניצל. ייתכן שזה נכון, וייתכן שזה לא נכון אבל שאלותי לכבוד השר: 1. מדוע אין ניידת טיפול נמרץ בביתר-עילית? 2. מה הם הקריטריונים להצבת ניידות טיפול נמרץ בערי ישראל? 3. מה ייעשה להצבת ניידת טיפול נמרץ קבועה בביתר-עילית? תודה לחבר הכנסת יואב בן צור. בבקשה, אדוני השר. אני צריך לענות לו או גם לסמוטריץ? לא, אתה עונה. אם יהיו שאלות נוספות, אמרת שיש עוד שאלה. לא. זה במסגרת השאלות הנוספות שישאלו חברי הכנסת סמוטריץ ובאסל גטאס.

אם חבר הכנסת בן צור ירצה לשאול שאלה נוספת,

אוקיי, אז תודה רבה, אדוני היושב-ראש. 1 3. בראשית דברי, אני רוצה להשתתף בצערה העמוק והכבד של המשפחה. המקום ינחם אותם ושלא יוסיפו לדאבה עוד. בהתייחס לאירוע המצער מאוד המוזכר בשאילתה, שבו נפטר הפעוט בביתר-עילית, ובעקבות הפניית המקרה אלי, נבחן האירוע על-ידי נציב קבילות הציבור של משרד הבריאות, אשר קיבל את דוח הבדיקה שבוצעה על-ידי מד"א, מייד, בהתאם לבקשת המשרד. במסגרת הבדיקה נבדקו לוחות הזמנים במענה לאירוע, נשמעו הקלטות השיחות במוקד מד"א והתקיימה שיחה עם אנשי הצוות שטיפלו באירוע. לאירוע עצמו הגיע ראשון אמבולנס כונן מהיישוב ביתר-עילית בתוך שבע דקות, והמשיך בביצוע פעולות ההחייאה שביצעו ההורים בהתאם להנחיות שקיבלו מהמוקדן, ואט"ן הגיע שמונה דקות לאחר מכן, האט"ן הגיע מגוש-עציון. מסקנות נציב קבילות הציבור הן כי לא היה רבב בטיפול אנשי הצוות וכי לוחות הזמנים בטיפול באירוע הם בהתאם למקובל כיום, וכי גם בהינתן הטיפול המיטבי ביותר ולוחות זמנים קצרים יותר, אין כל ערובה שניתן היה להציל את הפעוט. משרד הבריאות גיבש תוכנית לאומית להגברת הזמינות של שירותי רפואת חירום. התוכנית מתבססת על הגברת המענה הראשוני על-ידי הציבור עצמו, באמצעות הדרכת הציבור לזיהוי מהיר ככל שניתן של מצבי חירום רפואיים והצורך להזניק אמבולנס, הרחבת הדרכות הציבור לביצוע פעולות החייאה וכן ביצוע הדרכה על-ידי מוקדן לביצוע פעולות החייאה מיידיות על-ידי המשפחה ומעגל הסובבים את החולה, נושא שאף הוכנס לפרויקט מדדי האיכות של משרד הבריאות בתחום שירותי רפואת חירום. יעד נוסף בתוכנית הלאומית שגובשה הוא הרחבת זמינות אמבולנסים וניידות טיפול נמרץ למענה מהיר יותר. במסגרת התוכנית הלאומית שמוביל המשרד וצוינה לעיל, גובשו קריטריונים לזמינות המענה על-ידי אמבולנסים וניידות טיפול נמרץ. בהתאם להמלצות אלה, ביישוב עירוני זמן התגובה של אמבולנס רגיל יהיה שמונה דקות, ושל ניידת טיפול נמרץ, עשר דקות. במרחב כפרי זמן תגובה של אמבולנס רגיל וניידת טיפול נמרץ יהיה כ-15 דקות. בהתאם לקריטריונים אלה, ולאחר שנבחנו זמני התגובה כיום של האמבולנסים של מד"א בכל הארץ, הוכנה תוכנית להוספת אמבולנסים ושדרוג של ניידות טיפול נמרץ ביישובים השונים ברחבי הארץ. במסגרת זו כלולה גם הוספת אמבולנס לטיפול נמרץ ביישוב ביתר-עילית. יישום תוכנית זו ותקצובה נבחנים בימים אלה על-ידי משרד הבריאות במסגרת תוכנית העבודה השנתית של המשרד. תודה לשר. חבר הכנסת יואב בן צור, שאלה נוספת. לאחר מכן, גם חברי הכנסת סמוטריץ וגטאס. אני שמח על התשובה של שר הבריאות.

שביעילות שלו, כל מדינת ישראל ירווח לה ויהיו ניידות טיפול נמרץ בכל מקום. אני רוצה להודות לאדוני השר על התשובה הברורה שקיבלנו, ואני מקווה שזה יהיה בהקדם.

תודה. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ.

אדוני השר, אני כמובן מצטרף לדברים של קודמי.

להבהיר,

היה נראה מתחילת התשובה שזה לא ברור, לי לפחות לא היה לרגע ספק, ולו קל שבקלים, באיכות המענה ובתפקוד של כוחות הרפואה של מד"א. לי לא ברור למה זה הגיע לבדיקה של נציבות תלונות ציבור. בכלל, אני לא חושב שנכון להסתכל על המכלול דרך המקרה הספציפי. אי-אפשר לקחת מקרה ספציפי שקרה ולבחון איך הכוחות פעלו. שוב, אני סמוך ובטוח שהם פעלו הכי טוב שהם יכולים. המקרה רק היה איזה מין קטליזטור להעלות את הסוגיה בכלל של ביתר-עילית, עיר גדולה, עיר ואם בישראל, והבקשה היחידה שלי מכבוד השר היא להתחשב במסגרת אותם קריטריונים, וגם אדוני היושב-ראש מכיר את האזור, גם בצירי התנועה במציאות הביטחונית שמשפיעה פעמיים: היא גם משפיעה פעם אחת, חס וחלילה, על אירועים ועל סיכונים שיכולים להתרחש באזור, ולא פחות מזה, על היכולת של נט"ן מגוש-עציון להגיע לביתר-עילית כשהוא צריך לעבור את כל הכביש של אל-ערוב ובית-אומר, עם הפקקים ועם זריקות האבנים והמצב הביטחוני. שוב, אם הבנתי נכון מהתשובה, אז מתוכנן,

ואני אומר לכבוד השר: אנחנו בכנסת, אני כחבר ועדת הכספים, אם צריך מול האוצר, נגבה את הדרישה הזאת במאה אחוז. זה עניין של פיקוח נפש, של הצלת חיים, אסור שזה ייתקע בגלל כסף.

תודה לחבר הכנסת סמוטריץ. חבר הכנסת גטאס, בבקשה. כבוד היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, אני לא ארפה מעניין שהזכרתי אותו לפניך יותר מפעם אחת, ויש לי הרגשה שכבודו לא עושה מספיק או לא לוקח אותו ממש ממש כמו שאני חושב שצריך למקם אותו, גבוה מאוד בסולם העדיפויות, וזה עניין שירותי החירום במגזר הערבי, הניתנים בידי חברות פרטיות. אדוני אולי לא יודע שמד"א לא נמצאת, אצלנו לא נמצאת, רק בערים היהודיות הקרובות. אני בראמה, אין לי מד"א, אני יכול למנות לך עיר כמו תמרה, עיר כמו שפרעם, בת 30,000 ומשהו, 40,000, אין מד"א.

מי שממלא את החלל הזה זה החברות האלה, והחברות האלה, לצערי הרב, מופלות לרעה על-ידי מד"א, וכשיש אירועי חירום הן נזרקות החוצה, ובא משרד הבריאות ואף מקשה עליהן היום, בימים אלה,

אני חושב שאולי תכנס אותם, תעשה עבודת מטה דרך המשרד שלך על איך אפשר לעזור להם במקום להצר את צעדיהם. תודה, חבר הכנסת גטאס. השר ישיב לכולם, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש.

תודה לחברי הכנסת בן צור וסמוטריץ, ואני רוצה להוסיף לכם: ברגע שמגיעה תלונה, אני מעביר את זה לנציבות תלונות הציבור. זה אוטומטי, אני לא מסתכל. זה לא ענייני מה היה. יש בן-אדם אובייקטיבי,

והוא בודק את כל התלונות, זה לא אומר שדווקא חשבתי: זה לא טוב וכן טוב, ברגע שאני מקבל תלונה אני צריך לבדוק, וזה מה שעשיתי, ואני שמח על התשובות שהכול בסדר. אני מקבל את זה וסומך על זה. עכשיו אני רוצה גם לענות לגטאס וגם לענות לכולם.

אני עשיתי בקדנציה הקודמת חדרי מיון קדמיים, וחדרי מיון קדמיים עשיתי בכל המגזרים, כולל בקו הירוק, מעבר לקווים, כולל אצל הערבים, בלי אפליות. עשיתי קריטריונים מסודרים כמה ואיך. צריך לדעת שביתר, עוד מעט אני אגיע למגזר הערבי, ביתר נמצאת במרחק רבע שעה מבית-החולים "הדסה",

אני, כיוזמה של משרד הבריאות, יש לי בעיה לפתוח שם, כי כשהתחלנו זה היה חצי שעה, וירדנו ל-25 דקות. אבל מה? אני בהחלט מעודד, דיברו אתי לאחרונה אנשים פרטיים, שרוצים לפתוח שם חדר מיון, כפי שרוצים לפתוח גם בבית-שמש, ואני אעזור בהחלט, אני אטפח. אבל השתתפות המשרד,

כי זה לא לפי הקריטריונים, אבל בהחלט כן, צריך לעשות את זה. בקשר למגזר הערבי, אותו דבר. אתמול הייתי בצפון. אתמול הייתי בצפון, ונפגשתי עם כל ראשי היישובים, גם ערבים וגם יהודים, ואמרתי להם אותו דבר: אני מוכן גם לפתוח עוד חדרי מיון קדמיים, שזה מקל עלי, וגם על חדרי מיון של בתי-חולים בכלל, ברגע שיש במקומות הקטנים, אבל אני מוכן לצמצם, כמה יישובים ביחד, לעשות בשביל כולם.

זה חייב להיות במרחק של לפחות 25 דקות מבית-חולים, זה לא יכול להיות עשר דקות, שאני אתן להם מענה,

וזו התשובה העיקרית על כל הדברים כאן, אנחנו בודקים בימים אלה את כל נושא האמבולנסים,

נט"ן, אמבולנס רגיל: איפה יש, כמה יש, איזה סוג יש. אני בכלל חושב שבהחלט צריך נט"ן בביתר-עילית, בכלל ביישוב שם צריך נט"ן. אני בודק בימים אלה את היישובים מעבר לקו הירוק.

בואו נראה בדיוק מה יש לכל אחד ואיפה צריך נט"ן. לא בכל יישוב קטן, כשיש יישובים, אפשר לתת, אבל בקרבת מקום בהחלט צריך. 50,000 תושבים, לא, לא דיברתי כרגע על ביתר. ביתר, אמרתי לך מייד כן. על זה לא דיברתי אתך. דיברתי גם על יישובים קטנים. גם כאן וגם כאן, בכל המקומות אני צריך לדאוג.

כרגע אני עושה מיפוי, רגע,

אני אשמע אותך. שנייה. ברגע זה אני עושה מיפוי בכל היישובים: איפה יש אמבולנס רגיל,

איפה יש רופא, איפה יש עוזר רופא אולי. אנחנו בודקים את כל המקומות כרגע, ואני רוצה להיות בטוח לגבי המענה, שבמקום שאין בית-חולים, יש נט"ן. זה לדעתי הכלל שצריך להיות, ואני בודק את זה. חדרי מיון מופרטים או של המשרד? אמרתי שאם יש מרחק, אני אשתתף כמשרד, אמרתי להם אתמול, אף שזה יישוב קטן. אבל המרחק קובע, ואף נעשה לכמה יישובים ביחד. אמרתי להם אתמול, לראשי היישובים, שיפנו אלי, שיגידו לי שהם הגיעו להסכם בין היישובים. תודה לשר הבריאות חבר הכנסת יעקב ליצמן ולכל השואלים. אנחנו עוברים לשאילתה הבאה. אני מזמין את סגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן לעלות לדוכן להשיב על שאילתה דחופה מס' 134 מאת חבר הכנסת יוסף ג'בארין. הנושא: חיבור מבנים בלתי מורשים לחשמל.

חבר הכנסת ג'בארין, אתה יכול לקרוא את נוסח השאילתה. כבוד סגן השר, כפי שאולי ידוע לך, הנושא של בתים שאינם מחוברים לשירותי חשמל ולחברת החשמל, זה נושא כואב ואקוטי ביישובים הערביים. אנחנו מדברים על עשרות-אלפי בתים כאלה. לשמחתנו, השר והמשרד דיברו בתקופה האחרונה על תוכנית חיבור מבנים באזורים לא מוסדרים, ואני מעלה כמה שאלות כאן: 1. מה היא התוכנית שעליה מדבר המשרד? 2. מה הם תנאיה והיקפה? 3. האם היא חלה על כל היישובים בארץ? ושאלתי הספציפית היא לגבי החלתה על היישובים הערביים. 4. והשאלה היותר-פרקטית, מה על הרשויות המקומיות לעשות כדי לקדם את התוכנית? תודה, חבר הכנסת ג'בארין. בבקשה, אדוני סגן השר. אדוני היושב-ראש,

חברי חבר הכנסת יוסף ג'בארין, כידוע לך, סעיף 157א לחוק התכנון והבנייה,

מטיל איסור על חברת החשמל לישראל לספק חשמל לבניין אלא לאחר שמבקש החשמל הציג אישור מאת הרשות המאשרת את היתר הבנייה, סעיף 157א(ח)(1) לחוק התכנון והבנייה קובע כי שר האוצר רשאי לקבוע בצו, לאחר התייעצות עם הוועדה המחוזית הנוגעת בדבר, כי הוראות סעיף זה לא יחולו בשטח מסוים, וזאת בהתקיים שני תנאים:

השטח כלול בתוכנית שהופקדה המתירה בנייה,

הרשות המאשרת חיוותה דעתה שלאחר אישור התוכנית לא תהיה מניעה לקבלת היתר בנייה בשטח הנדון, לרבות מניעה הנובעת מהתנגדות שהוגשה לתוכנית.

נועד לאפשר במקרים חריגים הקדמת חיבור לחשמל, טלפון ומים במהלך תקופת ביניים אשר עד לאישורה של התוכנית, שלאחריה יוצא היתר כנדרש. על מנת להפעיל סעיף זה התייעץ שר הפנים הקודם עם דרגי מקצוע במשרדי הממשלה ועם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה לעניינים אזרחיים וקבע מתווה להפעלת שיקול דעת לצורך הפעלת הסמכות הקבועה בחוק, בכפוף לתנאים הבאים: 1. הוראות הסעיף יחולו רק על יחידות דיור שנבנו לפני 27 ביולי 2014, 2. אישור יינתן רק לשטח הכלול בתוכנית מופקדת מפורטת שנעשתה ביוזמת המדינה, הרשות המקומית או הוועדה המקומית והוגשה על-ידי מי מביניהן, ואשר כוללת 50 יחידות דיור לפחות, 3. אישור יינתן רק לאחר שתתקבל עמדת הוועדה המחוזית ביחס לתוכנית המופקדת, לרבות לגבי לוחות הזמנים הצפויים לאישורה והשפעה על ההתנגדויות שהוגשו לתוכנית על הבנייה נשוא החיבור המבוקש. לאחרונה הפעיל שר האוצר מר משה כחלון את סמכותו על בסיס מתווה שיקול הדעת שנקבע לו. זו הפעם הראשונה שהופעל הסעיף על בסיס המתווה האמור. החלטה זו חלה על כל היישובים העומדים בתנאים המפורטים לעיל. כדי לקדם הפעלת סעיף זה ביישובים נוספים, עליהם לקדם תוכניות על השטחים הנדונים ולהביא להפקדתן. עד כאן התשובה, היא די מפורטת, על כל סעיפיה. סגן השר, שאלה נוספת לחבר הכנסת יוסף ג'בארין, וגם לחבר הכנסת מסעוד גנאים. כבוד סגן השר, אני אתן לך דוגמה מהעיר שלי, מאום-אלפחם. בתקופה האחרונה אנחנו מנסים לכמת ולראות את היקף התופעה, ואנחנו מדברים על כ-1,500 בתים, תסכים אתי שזה מספר מאוד גדול, שאומרת שהבעיה מאוד קשה ביישוב. ולכן, אני חושב שצריך כאן אולי משהו יותר אפקטיבי, יותר אופרטיבי: שהמשרד עצמו יעשה מיפוי, מיפוי של התופעה הזאת, מה הם היישובים, ואז לבוא במשא-ומתן עם היישובים הללו, לראות מה הן השכונות שאפשר לקדם, וכך אולי ניתן לזרז את העניינים, כי זה גם קשור למוסדות תכנון, לסמכויות של הוועדה המחוזית וכו'. לכן אני קורא לשר, נוסף על הכרזת התוכנית הזאת, שזה כמובן חיובי, אולי ליזום מהלך יותר אקטיבי כדי לקדם את הפתרון של הסוגיה הזאת. תודה לחבר הכנסת ג'בארין. חבר הכנסת מסעוד גנאים, ולאחר מכן, תשובת סגן השר. אדוני היושב-ראש,

אני מצטרף לכל השאלות והדרישות של חברי יוסף ג'בארין, אבל יש לי שאלה אחרת. אם לכבוד סגן השר יש תשובה, אני אשמח. הרבה מורים מהיישובים הערביים בצפון שמלמדים בדרום וגרים בבאר-שבע, בשכירות הם גרים שם, פונים למשרד החינוך כדי לקבל את ההטבה, הטבת המס, ומביאים גם טופס תושבות מהכפרים שלהם ומהערים. משרד החינוך אומר להם: לא מגיעה לכם ההטבה, כי אתם מקבלים תמריצים בדיור ובנסיעות. האם אדוני מודע לזה?

האם זה נכון? הם מבקשים למצוא להם פתרון. עוד פעם, האנשים האלה, מרכז החיים שלהם, הם תושבים של הכפרים שלהם, של הערים שלהם, והגישו טופס תושבות מהכפרים האלה. למרות זאת, משרד החינוך כמעביד אומר להם שלא מגיעה להם הטבה. זה לפי המורים, לפי מה שדיברו אתי. תודה. תודה, חבר הכנסת מסעוד גנאים. בבקשה, אדוני סגן השר. תודה, אדוני היושב-ראש. קודם כול לגבי השאלה הנוספת של החבר יוסף ג'בארין: מי יכול להיות יותר אקטיבי מהתושבים עצמם? הם הלוא נוגעים בדבר הזה, זה מגיע להם. הם אמורים לקחת טיפה אחריות ולעשות את העבודה. הם צריכים להגיש את התוכנית, הם צריכים לפעול בעניין הזה. הממשלה לא תוכל לעשות סקר במקומות שהם בעצמם לא מעוניינים. ואם הם כל כך מעוניינים, שיהיו אקטיביים.

אני אשמח מאוד לשבת אתך בהמשך ולראות במה אפשר לעזור, כי אתה רואה ששר האוצר הפעיל את סמכותו על-פי המתווה והקל הקלה גדולה מאוד על התושבים שהוא אישר להם. לגבי השאלה של הטבות המס ומרכז החיים, שיגמור לדבר בטלפון.

אם זה לא מכשיר שמיעה, אז אני מבקש להוציא את הדבר הזה.

לגבי השאלה שלך, יש במתווה הטבות המס כמה כללים. אי-אפשר כפל מבצעים. אם הם בתוך המתווה, בתוך הטבות המס, הם יקבלו את ההטבה, אם לא, הם לא יקבלו את ההטבה.

בסדר, הם הגישו שאילתה לשר, תודה רבה, אדוני. תודה לסגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן, וגם לשואלים. אני מתכבד להזמין את השר המקשר בין הממשלה לכנסת חבר הכנסת יריב לוין. השאילתה היא בעצם לשר התקשורת. השר לוין ישיב על שאילתה דחופה מס' 137 מאת חברת הכנסת ענת ברקו בנושא: עוקץ חברות הסלולר לחיילים בודדים. אני כבר אומר שחבר הכנסת מנואל טרכטנברג הגיש שאילתה דומה, ולכן הוא יהיה השואל הנוסף הראשון. בבקשה, גברתי. אדוני היושב-ראש, תודה, כנסת נכבדה, אדוני השר, מאות חיילים בודדים נופלים בפח של נציגי חברות הסלולר שמציעים להם חבילה מיוחדת ומתנות, ובסוף החודש מגלים שאין הטבות, נכנסים לחובות, נאלצים לערוק ואף מגיעים למצב שנכנסים לכלא. תודה, חברת הכנסת ענת ברקו. בבקשה, אדוני השר. סליחה, האם קיים פיקוח? נקטעת, כן. האם קיים פיקוח על חברות ? האם מתקיים פיקוח על הנושא? בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת,

אני רוצה להודות לחברת הכנסת ברקו על העלאת נושא שהוא באמת נושא חשוב. הנושא הזה נמצא בעיקרו במנדט של משרד הכלכלה. משרד הכלכלה, בניגוד למה שאמרתי.

אדוני היושב-ראש, ביררתי גם שם וגם במשרד התקשורת. מאחר שאני עונה בשם שני המשרדים, אז כבר אמרתי שאנצל את זה כדי לקבל איזו תמונה מלאה, ואשתדל להביא את התשובה. הגורם שאמון על הטיפול בנושא הזה הוא הרשות להגנת הצרכן במשרד הכלכלה. התופעה של הבטחת מתנות והטבות, כשבפועל אין באמת מתנה או הטבה מוכרת, היא כמובן מעשה שעשוי להטעות צרכן בעניין מהותי בעסקה, דבר שהוא אסור על-פי סעיף 2 לחוק הגנת הצרכן, וודאי שהרשות להגנת הצרכן עוסקת באופן שוטף בטיפול בתופעות ובמקרים כאלה. כיום מתנהלות ברשות להגנת הצרכן כמה חקירות כנגד חברות, וביניהן חברות תקשורת, באשר לתופעה הזאת שאת מציינת, של הבטחת מתנות וכן הלאה. בהמשך לכתבה שהתפרסמה בנושא הזה, בערוץ 10 כמדומני, הרשות פנתה לעמותת "בית חם לכל חייל" שנזכרה בכתבה וביקשה לקבל את התלונות הספציפיות שהצטברו שם בעניין הזה. התלונות האלה אומנם עדיין לא הועברו, אבל החקירה כבר מתנהלת. ברור לגמרי שברגע שהחקירה הזו תסתיים גם יינקטו הצעדים המתאימים, על-פי ממצאי החקירה. מעבר לזה, פירוט מדויק של סטטוס החקירה, מטבע הדברים, אני מנוע מלתת מעל הדוכן. אני רוצה גם לומר משהו מבחינת הצד של משרד התקשורת בעניין. שוב, הגם שהאחריות בסופו של עניין נמצאת ברשות להגנת הצרכן, גם משרד התקשורת בהחלט עוסק בסוגיה הזאת. במהלך 2015 אפילו הוטל עיצום כספי בגובה של מאות-אלפי שקלים על אחת מחברות הסלולר בגין סוגיה אחרת, בכך שהיא לא אפשרה לחיילים לעיין בהסכם ההתקשרות בצורה מפורטת וכפי שצריך להיות, בניגוד לתנאי הרישיון. המשרד קיים גם ויצר קישור בין צה"ל לבין חברות הסלולר כדי לייצר מנגנון יעיל לטיפול בבעיות כאלה שמתעוררות. אכן, בעקבות הפעולות האלה, לפחות מבחינת הדברים כפי שהם רשומים במשרד התקשורת, יש ירידה בהיקף הפניות ובהיקף התלונות על התופעה הזאת. גם משרד התקשורת ממשיך לפעול מול אכ"א בצה"ל כדי לנסות לטפל במקרים כאלה כאשר הם מתרחשים ולוודא שהבעיות תיפתרנה. כך שאני מקווה שהפעולה המשולבת, גם של הרשות להגנת הצרכן בצד החקירתי ובצד העונשי וגם של משרד התקשורת, הן בצד העונשי והן בטיפול הפרטני מול הצבא במקרים שבהם הדבר הזה נדרש, תביא בסופו של דבר למיגור התופעה הפסולה הזאת. תודה לשר. שאלה נוספת לחברת הכנסת ענת ברקו, ולאחר מכן לחבר הכנסת מנואל טרכטנברג. תודה, כבוד השר, על תשובתך. אני רוצה לבקש, מאחר שלחברות הסלולר יש נגישות לבסיסים בסימן של מבצעים לחיילים, זו בעיה עצומה. רצוי אולי לרכז את כל הסיפור הזה של מבצעים.

לא לתת להם להגיע לבסיסי צה"ל עם מבצעי חיילים, כי האמון של החייל או החיילת גובר בכך שהם רואים את הדוכנים בתוך הבסיסים עצמם. הדבר הנוסף הוא טיפול מערכתי בכל העניין הזה. כאשר מדובר בחיילים שדמי הקיום שלהם הם זעומים בצורה בלתי רגילה, וגם בזה צריך לעשות כמה שיותר, וטוב שנעשה שיפור בעניין, אבל עדיין, לא יכול להיות שיגזלו את כבשת הרש. אנחנו חייבים למצוא את הדרך, אולי דרך הוועד למען החייל או דרך גופים אחרים, אם יש הקשר הזה מול אכ"א, שלא תהיה נגישות לגופים עסקיים לתוך בסיסים צבאיים עם כל מיני הבטחות, כשבסוף אנחנו רואים מה קורה מהן וחיילים נאלצים לערוק כדי לשלם חובות.

הייתי מוסיף באופן אישי, שבמיוחד מזעזע כשזה קורה בבקו"ם ביום הגיוס של בן 18, שמבולבל,

מתרגש, ובאותה הזדמנות חגיגית, או פחות חגיגית גם, חותם על כל מיני חוזים ואחר כך לא יודע מה לעשות אתם. חבר הכנסת מנואל טרכטנברג, בבקשה. אני יכול לומר,

שאני חושב שייטיבו החברות המסחריות לעשות, הן לא צריכות להיכנס לבסיס, הן יכולות פשוט בחוץ להחתים את ההורים. הם עוד יותר מתרגשים, ולכן גם הם בטח לא ידעו על מה הם חותמים. את זה אני אומר את זה מניסיון אישי לא מזמן. ברור. זאת בדיוק הכוונה. אין ספק בעניין הזה. בבקשה, חבר הכנסת מנואל טרכטנברג. אדוני השר, שמעתי את תשובתך ואני שמח שננקטים צעדים. אבל אני רוצה להגיד כך: הרשות להגנת הצרכן, שזה מוסד שאני מכיר, אני חושב שהיא לא הכתובת הנכונה במובן הבא, מדובר לא על עוד אזרח תמים אלא על חיילים. שנית, מדובר לא על תושב ותיק אלא על עולים חדשים, או בכל אופן שלא יודעים את השפה. שני המאפיינים האלה מבדלים את הקורבן ממעשי עוקץ אחרים, שהם לא פחות חמורים. הדבר השלישי שמבדל את המקרה, שלהבדיל מ"העוקץ הליטאי" ששמענו עליו אתמול וממקרים אחרים בזויים ונוראים, כאן מדובר על חברות סלולר. זה לא איזה גוף של הפשע המאורגן מחוץ-לארץ. הצירוף הזה, אני חושב, מביא לחשיבה שאולי צריך לפעול אחרת, ולא דרך הכלים הקונבנציונליים של הרשות להגנת הצרכן, עם כל הכבוד לרשות הזאת. תודה. תודה לחבר הכנסת מנואל טרכטנברג. בבקשה, אדוני השר. תודה רבה. ראשית, חברת הכנסת ברקו, אני לגמרי מסכים אתך. אומר לך יותר מזה: בשעת כהונתו של השר כחלון כשר התקשורת התקיימה פגישה בינו לבין ראשת אכ"א דאז אורנה ברביבאי. במסגרת הזו, אחת ההצעות שמשרד התקשורת הציע לצה"ל, מעבר לנקיטת פעולות, הסברה וכן הלאה, הייתה להרחיק לחלוטין את עמדות המכירה מבסיסי צה"ל ומפתחיהם,

אני חושב שכך נכון לעשות, אבל הדבר הזה הוא כמובן עניין שצריך לטפל בו משרד הביטחון, הוא איננו נמצא בסמכות של משרד הכלכלה ולא של משרד התקשורת. מאחר שאת גם חברה פעילה בוועדת החוץ והביטחון, אני חושב שטוב שתעלי את זה בפורום הזה מול משרד הביטחון.

שחלק מהפעולות האלה כבר ננקטו, אבל ודאי שאם עדיין לא נשלמה הפעולה הזאת, נכון שהדבר הזה, לפחות בעיני,

אבל ההחלטה והביצוע בעניין הזה הם בסמכותו של משרד הביטחון, ומולו צריך את העניין הזה לברר ולהשלים. חבר הכנסת טרכטנברג, אני מסכים לגמרי. אני רק אומר בצורה ברורה, שבסוף אנחנו יכולים לפעול מכוח החוק ועל-פי הסמכויות בחוק, והגורם המוסמך על-פי חוק לטפל בזה, והוראת החוק שישנה היא לא הוראה מסוימת רק לחיילים, ואין גוף מיוחד שמטפל בזה רק בהקשר של חיילים, אלא יש גוף שאמון על הטיפול בזה באופן כולל, כולל בסוגיה של החיילים, וזו הרשות להגנת הצרכן, וכמובן גם מכוח חוק שחל על כולם. מה שכן נעשה, ובזה אני מסכים אתך וזה גם קורה בפועל, שמאחר שמדובר בעניין הזה גם בתופעות של חיילים, נבדקות התלונות שנוגעות לחיילים באופן ספציפי ופרטני. הא ראיה, כמו שאמרתי קודם, שברגע שהתפרסמה אותה כתבה בערוץ 10, מייד נעשתה פנייה לאותה עמותה שחשפה את התופעה הזאת, כדי לקבל ממנה את התלונות ולטפל בהן באופן פרטני. לכן, הדבר הזה נעשה. צריך רק לזכור שהרשות להגנת הצרכן, בסופו של דבר היא מקיימת חקירה, והיא יכולה אחר כך לנקוט גם סנקציות עונשיות, וזה עוזר מאוד למגר את התופעה. אבל כדי להביא לכך שהתופעה תיפסק לחלוטין נדרש גם הצד של משרד התקשורת, שמטפל בחברות האלה ברגע שהן מפרות את תנאי הרישיון, ולכן גם הדבר הזה נעשה,

בטיפול ספציפי במקרים האלה, והצד המניעתי, שנמצא במגרש של משרד הביטחון. נדמה לי שהפעולה המשולבת הזאת תוכל למגר באמת את התופעה הזאת. אולי צריך תיקון חקיקה בעניין.

הפעולה הזו אסורה על-פי חוק. זה לא שהיום מותר לעשות את זה ואנחנו צריכים

לוודא שהדבר הזה קורה. הרשות להגנת הצרכן עושה את זה בכלי שלה, משרד התקשורת פועל לעשות את זה בכלי שלו, ואני חושב שמשרד הביטחון יכול לעשות את זה באמצעות הרחקת העניין הזה מתוך הבסיסים ומהכניסות לבסיסים. ואז הצירוף של כל הדברים האלה יפתור את העניין. אני לא חושב שיש צורך בחקיקה. להפך, אני חושב שהדבר הזה עלול להזיק, כי עד שנחוקק את החוק תהיה כאילו הנחה שהחוק הקיים איננו פותר את העניין, והם בינתיים בסדר עד שלא יהיה חוק, וזה בהחלט לא המצב. באופן חד וברור, המעשים האלה הם אסורים על-פי חוק,

גם בחוק הקיים.

תודה רבה לשר המקשר בין הממשלה לכנסת חבר הכנסת יריב לוין. ותודה גם לשואלים. אנחנו עוברים לחקיקה. סדרת חוקים לקריאה טרומית. ההצעה הראשונה: הצעת חוק נפגעי עבירה (תיקון, הזכות לקבל מידע על ההליך הפלילי), התשע"ה 2015, מאת חברת הכנסת חנין זועבי וקבוצת חברי כנסת. יש חברי כנסת שחתומים על ההצעה ומבקשים לנמק אותה? ההצעה יורדת מסדר-היום. אנחנו עוברים להצעה הבאה: הצעת חוק הקמת יישוב עירוני חדש, התשע"ה 2015, מאת חבר הכנסת איימן, איימן עודה,

וקבוצת חברי הכנסת.

חבר הכנסת איימן עודה, נא לנמק את ההצעה. מי שישיב לאדוני הוא סגן שר הפנים חבר הכנסת משולם נהרי, לא,

אתה קודם תשמע את הנימוקים, אחר כך אדוני ישיב. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, נציג הממשלה, מהי העיר בלי האנשים, אמר שייקספיר. ואנחנו, האוכלוסייה הערבית, שאיבדה את העיר אחרי הנכבה הנוראית בשנת 1948, לא נשארה לנו עיר. והעיר היא לא רק מספר התושבים, העיר היא יותר מזה: היא הרוח העירונית והרוח האינדיבידואלית. בעיר לא חשוב בן מי אתה, למי אתה שייך מבחינה משפחתית, מבחינה עדתית, אלא העיקר זה הבן-אדם. העיר היא הרוח האינדיבידואלית. ואנחנו איבדנו את הכפר, את הירק, את קולות הציפורים, את המחזה הפסטורלי, ולא הרווחנו את העיר. לא עיר של בתי-דפוס ומפלגות, בתי-קפה של המשכילים. אנחנו חיים בכפרי בטון צפופים. לכן מן הראוי להקים עיר ערבית חדשה. כאשר מדובר על עיר ערבית, צריך לזכור שמאז שנת 1948 עד עכשיו, אדוני היושב-ראש, המדינה הקימה 700 יישובים חדשים, כולם של יהודים, ואפס יישובים של ערבים בגליל ובמשולש, ממש אפס. אתה לא יכול ונציג הממשלה לא יכול להגיד לי שהוקם יישוב ערבי אחד מאז שנת 1948 בגליל ובמשולש, בחוף או במרג' אבן עאמר, מה שנקרא עמק יזרעאל. וזו זכות. לכן לפני כמה שנים התחילו לדבר על עיר ערבית. פתאום הציעו מקום מסוים ליד ג'דיידה-מכר, שנקרא טנטור. בוודאי זה לא הוקם, אבל המקום המוצע הוא על אדמות פרטיות של אנשים ולא על אדמות של המדינה. וזכותנו גם לחשוש מהמטרות של המקום הזה. כנראה הערבים נוהרים, והמילה הזו, נוהרים, היא מילה קשה, נוהרים לעכו, לנהריה, לכרמיאל, שזה יישוב שהוקם לטובת הייהוד, אז אולי צריך להקים משהו לערבים בשביל לשאוב את הערבים ולהשאיר את המקומות הללו עם רוב יהודי מוצק. אם יש היגיון בהקמת עיר, אז הוא צריך להיות בשיתוף פעולה. אנחנו נציגי האוכלוסייה הערבית, הקמת עיר חדשה זה דבר שהוא כל כך חיובי, כל כך נכון, כל כך בכיוון הנכון, אז בואו נעשה את זה ביחד, לא על אפה וחמתה של האוכלוסייה הערבית. איך זה יכול להיות אם זה דבר חשוב ובכיוון הנכון? ב-30 בחודש האחרון, דצמבר, התקבלה החלטה חשובה: התוכנית הכלכלית. ואני רוצה להביע עמדה לגבי התוכנית הכלכלית. יש בה שני דברים חשובים ביותר: זה הכסף, המספר, וזה שינויי מנגנוני ההקצאה. אין ספק בזה. אין ספק בזה. יחד עם זאת, אחרי שהתקבלה החלטה, אולי בשביל לרצות את ציבור הימין, התחילו לדבר על תנאים. התנאים לא נמצאים בתוכנית עצמה, חוץ מתנאי אחד והוא הבנייה הרוויה. ואני רוצה להתייחס לבנייה הרוויה וגם להתייחס לשאר התנאים שלא התקבלו עד עכשיו אבל רק מדברים על זה בתקשורת. לגבי הבנייה הרוויה, יש כפר ויש עיר. כמו שיש עיר כמו תל-אביב, שיש בה בנייה רוויה, יש קיבוצים שהוקמו על אדמות שלנו, אף אחד לא מבקש שתהיה שם בנייה רוויה. ויש גם מושבים. אז הכפר הוא בטבעו כפר. כאשר מדברים על עיר, נשמח לדבר על שכונה חדשה עם תשתיות הולמות, עם מערכת חינוך,

וגם בנייה רוויה. מישהו חושב שאנחנו בטבענו מתנגדים לבנייה רוויה? מה פתאום. אני גר בבניין גבוה, אני גר בבנייה רוויה ואין לי בעיה עם זה. אבל זה לא צריך להיות דרך התנכלות פוליטית, בוודאי לא דרך הסתה. צריך להביא תוכנית מלומדת ולהגיד שבעיר מסוימת אפשר לבנות שכונה חדשה עם תשתיות הולמות, כי זה עוד יותר מכוניות, אז צריך תשתיות הולמות, זה עוד יותר ילדים, אז צריך מערכת חינוך הולמת, וגם מערכת מסחר. אבל בוודאי לא דרך התנגחות פוליטית. אז זה התנאי היחידי שנמצא בתוכנית. לגבי תנאים שדובר עליהם בתקשורת אבל הם לא קיימים בתוכנית, אני גם רוצה להתייחס. לגבי האכיפה, הריסת בתים לא מורשים, אתם יודעים, חברי הכנסת וחברות הכנסת, סגנית השר ציפי חוטובלי, יש 50,000 בתים ערביים שנבנו ללא רישיון, ללא היתר.

המדינה רוצה לבוא עכשיו ולהרוס 50,000 בתים? זו מלחמה. חיפשנו מה כן. לכן נפגשנו עם ראש הממשלה והגשנו הצעה קונקרטית: במקום שאנחנו נבנה 30 בתים ללא היתר כל שלושה חודשים, והמדינה תהרוס בית כל שלושה חודשים, כמו שהיא הורסת היום, ההצעה שלנו אומרת שבמשך שנה וחצי המדינה לא תהרוס בתים, כלומר שישה בתים,

נוציא הודעה לציבור שלנו: אל תבנו ללא היתר בתקופה המסומנת, ואנחנו מקימים צוות מקצועי שילמד את הסוגיה הזו, וילמד איך תיעשה לגליזציה לבתים הבלתי-מורשים. בינתיים לא קיבלנו תשובה. כי אנחנו לא מקבלים תשובות על הצעות מלומדות, ענייניות, שאנחנו מגישים. לגבי הסוגיה הזו, אני רוצה להתייחס לצפיפות בקרב האוכלוסייה הערבית. והדבר הזה נותן תשובה גם לבנייה הרוויה וגם לאכיפת החוק בסוגיית הבתים הבלתי-מורשים. אני רוצה להמחיש את הנושא של הצפיפות במתן דוגמה אחת, של הכפר תמרה, או העיר תמרה והעיר צפת. שתיהן נמצאות במחוז צפון. בעיר תמרה יש 30,000 תושבים, בצפת, 31,000 תושבים. תחום השיפוט של תמרה, 29,000 דונם, בצפת, 29,000 דונם. אבל מה ההבדלים?

בנייה קיימת לתעשייה בעיר תמרה זה 9,100 מ"ר, לעומת 64,000 מ"ר בצפת. 9,000 מ"ר בתמרה, לעומת 64,000 מ"ר בצפת. לגבי הצפיפות, לפי תוכנית המתאר, בשנת 2030 יהיו בתמרה 10.7 אנשים לדונם אחד, לעומת 5.7 תושבים לדונם אחד בצפת. זוהי האפליה. על זה, גם הנכבה בשנת 1948, גם הצונאמי של הפקעות האדמה בשנות ה-50 וה-60 וה-70,

אי-מתן הרחבה באזורי השיפוט ואי-אשרור תוכניות מתאר, ואחרי כל זה באים ואומרים שהערבים בונים בצורה לא חוקית. לכן צריך לפתור את הבעיה מהשורש ולתת זכויות באדמה ועל האדמה לאוכלוסייה הערבית במדינה. לפי התוכנית של הממשלה, הזרקורים מופנים לכיוון התעסוקה, ואנחנו מברכים על כך. מה זאת אומרת אנחנו מברכים, אנחנו נאבקנו. ישבנו עם האוצר 70 ישיבות, עם שר האוצר, 20 ישיבות. אנחנו רצינו את זה, אבל אנחנו רוצים גם שהעובדים לא יהיו עבדים. שיחזרו למקום יאה, מקום שאפשר לחיות בו, ולא ליישובי גפרורים. לכן נאבקנו עם הרשויות המקומיות והצלחנו להשיג תוכנית חומש של 2 מיליארד שקלים, 750 מיליון שקלים לבנייה, 750 מיליון שקלים לפיתוח, 200 מיליון שקלים מענקי איזון חד-פעמיים, וכל מיני דברים פה ושם, תודה. אבל, ודאי שזה עוד לא מספיק. עכשיו, אני רוצה לסכם, אדוני היושב-ראש. כאשר בונים עיר זה צריך להיות בהסכמה, כי זה דבר חיובי. לכן אי-אפשר להחליט על בניית אזור מסוים על אפם ועל חמתם של התושבים. לכן, אדוני, סגן השר, אני מציע לך: בוא נחליט עקרונית שאנחנו הולכים בכיוון הזה ובוא נשב ביחד, אולי נמצא פתרון הולם וצודק.

תודה לחבר הכנסת איימן עודה. אני מזמין את סגן שר הפנים חבר הכנסת משולם נהרי למסור את תשובת הממשלה.

רשום שום דבר. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הצעת החוק מבקשת לקבוע שיוקם יישוב עירוני על קרקע בבעלות המדינה במחוז הצפון, שייועד למגורים, לתעסוקה ולשירותים לאוכלוסייה הערבית.

לפי נוסח ההצעה כל אזרח או תושב יהיה רשאי להתגורר ביישוב. עוד קובעת ההצעה כי הממשלה תקבע את מיקום היישוב וגודלו, בהתחשב בשיקולי תקציב, תשתית, סביבה, תעסוקה וחברה, ולאחר שהובאו בפניה עמדת המועצה הארצית לתכנון ובנייה וכן עמדות רשויות ציבוריות אחרות, ככל שתמצא לנכון. על-פי המצב הנהוג היום ועל-פי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס' 1.1800, שכותרתה "נוהל קבלת החלטה בנושא הקמת יישובים חדשים", ההחלטה על הקמת יישוב חדש היא עניין שבמדיניות, ובעלת השלכות רחבות על היבטים שבאחריות של משרדי ממשלה רבים ושונים, ועל כן מן הראוי כי תתקבל על-ידי הממשלה או על-ידי ועדת שרים מטעמה. עוד קובעת ההנחיה כי לאור מורכבות ההחלטה על הקמת יישוב חדש ונוכח הסמכויות הנתונות לעניין זה לגורמים נוספים, שאותם הממשלה לא נועדה להחליף, כגון מוסדות התכנון, החלטת הממשלה כאמור חייבת להתבסס על עבודת מטה מקצועית בשיתוף כל הגורמים המקצועיים הנוגעים בדבר. בחינת ההיבטים התכנוניים והיבטים נוספים הכרוכים בהם, דוגמת הנושאים התשתיתיים והסביבתיים, תתבצע על-ידי המועצה הארצית לתכנון ובנייה. בצד חוות דעת המועצה הארצית, תונח בפני הממשלה גם התייחסות בהיבט הכלכלי-תקציבי הכרוך בנושא, בדרך כלל מטעם משרד האוצר. יודגש כי על-פי ההנחיה אין לכלול בהחלטה הוראות תכנוניות החלטיות כגון מיקום ותיחום מדויק של היישוב החדש. בהיבטים אלה רשאית הממשלה להביע מדיניותה, אך לא להחליט במקום הרשות המוסמכת. אשר על כן, הצעת החוק מבקשת לעקוף את הליך קבלת ההחלטה הקבוע בהנחיה לעניין ההחלטה העקרונית הנתונה לסמכות הממשלה בלא להתבסס ולהתקבל כנדרש, בהתאם לנוהל, על עבודת מטה מקצועית בשיתוף כל הגורמים המקצועיים הנוגעים בדבר. יתר על כן, הצעת החוק מבקשת לעקוף את הליכי קבלת ההחלטה הנתונים לסמכותם של מוסדות התכנון, הן בכל הנוגע לעצם הקמת היישוב, וביתר דגש, בעניינים הנוגעים למיקום היישוב וגודלו. אשר על כן, מוצע להתנגד להצעת החוק. אבל אני רוצה להוסיף: יש לציין כי ב-14 בינואר 2016 חתם שר הפנים אריה דרעי על אישור מעמד לעיר עראבה, ובכוונתו להמשיך ולפעול למען האוכלוסיות החלשות בישראל. אני מציע לך, איימן, יש לך היום הזדמנות פז. יש אוזן קשבת במשרד הפנים, גם לנושא של המצוקות באוכלוסייה הערבית. כדאי לשבת ולהידבר ולנסות לקדם, ולא בחקיקה, כי המשרד באמת רוצה, והשר עוד יותר מכולם,

רוצה ללכת ולקדם. אני מציע להשאיר את הנושא הזה למשא-ומתן. תודה. זאת אומרת, אדוני מציע לדחות את ההצבעה. או לדחות או להוריד, כדי לדבר, כן. חבר הכנסת איימן עודה, לרשותך עד שלוש דקות. תודה רבה לך, אדוני סגן השר. אולי זו הזדמנות גם להגיד מילה על שר הפנים אריה דרעי. אנחנו, חובתנו להגיד את האמת, אפילו אם היא לא פופולרית לפעמים. אריה דרעי, כאשר היה שר הפנים בשנות ה-90, היה שר הפנים הטוב ביותר, לטובת האוכלוסייה הערבית, מאז 1948 ועד שנות ה-90. אנחנו זוכרים לו את זה. זה מפני שהוא היה בממשלת רבין. אנחנו זוכרים לו את זה. זכור את זה. האם זה היה מספיק? ודאי שלא. אבל אנחנו רוצים שהוא ימשיך באותו כיוון ביתר שאת, כי הבעיות היום הן יותר קשות. אבל גם אנחנו יודעים שיש הבדל בין תקופת שנות ה-90 לבין התקופה הזו, בין הממשלה שהייתה לבין הממשלה הזו, שהיא הימנית ביותר והגזענית ביותר מזה 20 שנה לפחות. אבל בכל זאת, בוא נסכם ביחד, כמו שאמרת, אנחנו מחפשים עיר. כולם יודעים שהמדינה הקימה 700 יישובים, כולם ליהודים ואפס לערבים. וזו זכות של האוכלוסייה הערבית.

להקים עיר על אפם ועל חמתם של האוכלוסייה הערבית ונציגיה או במשא-ומתן, אז הדרך הזו של משא-ומתן, חברי ברשימה המשותפת, ואני מדבר אל כל חברי הבית הזה, משא-ומתן, נדבר ביחד, נמצא פתרונות ביחד, ונדחה את ההצבעה למועד אחר. תודה רבה לך. תודה לחבר הכנסת איימן עודה. אז אם אני מבין נכון, גם נציג הממשלה וגם המציע מבקשים לדחות את ההצבעה למועד אחר. יש להם אפשרות על-פי התקנון לעשות את זה. אנחנו עוברים להצעת חוק הגנה על כספי ציבור (איסור מימון ומתן שירותים למאחזים בלתי מורשים), התשע"ה 2015, של חבר הכנסת איתן כבל וקבוצת חברי הכנסת. בבקשה, אדוני. המשיב הוא סגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן. אני תכף אתייחס, גברתי, חברת הכנסת ה-121. אדוני היושב-ראש,

ברשותך, אתייחס לזה. אדוני היושב-ראש, חברי השרים, גברתי הרשמת, חברותי וחברי חברי הכנסת, אני בפתיחת דברי אומר, כדי לחזלש את האירוע, שתשובה והצבעה יהיו במועד אחר, לבקשת הממשלה. ועדת השרים ביקשה להמשיך את הדיון בשאלה הלא-פשוטה המונחת לפתחה. ברשותכם, אדוני היושב-ראש, אני רוצה בעצם לומר כך: זה כמעט בלתי נתפס, אדוני שר הביטחון, שהגענו לרגע הזה שבו אני עומד כאן בפניכם ומציג את הצעת החוק כדי למנוע מהממשלה לממן מתקציב המדינה עבריינים.

חברת הכנסת גלאון, אני מדבר על כך שהממשלה, הצעת החוק הזו פשוטה כל כך.

על חוק. אני פשוט אכניס אתכן לנושא, יש לי מפסיק זמן, אז אנחנו מדברים בעצם על הצעת חוק המאחזים הבלתי-חוקיים. אני לא מתעסק בהתיישבות ביש"ע. כשתהיה ממשלה שיהיה לה האומץ לקבל החלטות, אני לא נוגע בזה. אבל יש למעלה מ-80 מאחזים בלתי חוקיים שהוגדרו על-ידי ממשלות ישראל, לא על-ידַי, הוגדרו כמאחזים וכהתיישבות בלתי חוקית. ואני רוצה להזכיר, אדוני שר הביטחון, אם אתה בביתך תחרוג בסנטימטר, בסנטימטר, אדוני סגן שר הביטחון, הרי מייד תקבל אליך תביעה, יבואו אליך מהרשויות.

על כל גבעה, חבר הכנסת עמיר פרץ, תחת כל עץ רענן, ממשלת ישראל מממנת על חשבון הכספים שלנו, אולי אפילו על חשבון הכספים להתנחלויות, חבר הכנסת בן-דהן, מממנת בנייה בלתי חוקית בהגדרה. לא ליד, לא כאילו, בצורה שאיננה משתמעת, אין ויכוח על זה בכלל. אם יש החלטת ממשלה שמגדירה מהו מאחז בלתי חוקי, בלתי חוקי, הדגש הוא על בלתי חוקי, ומי שקובע את זה, חבר הכנסת איציק שמולי,

ממשלת ישראל, שנותנת רשימה, שר הביטחון, שקובעת ומגדירה את כל אותם יישובים שכל בנייה בהם היא בנייה עבריינית. ובעצם, מה אנחנו מוצאים? לא. ממשלת ישראל, חבר הכנסת אלי בן-דהן. הרי ידעתי שמייד יהיה מי שיאמר: הפלסטינים בונים באופן בלתי חוקי. מי שבונה באופן בלתי חוקי, כולל פלסטינים, תעצור אותו. אבל אומר לך מה ההבדל: פה, חבר הכנסת בן-דהן, אדוני סגן השר, ממשלת ישראל היא זו שמממנת את הבנייה הבלתי-חוקית. היא זו שמממנת, חבר הכנסת מייקל מיכאל אורן. היא זו שמממנת. מדובר במיליארדים, במיליארדים רבים.

מה העניין הזה? אין ברירה למחוקק ולי אלא להציע הצעת חוק לאכוף חוק. הרי זו בדיחה. זו בדיחה. אבל הרי מדובר בממשלה שהיא בדיחה.

וכבר הבוקר שמענו את הבדיחות האלה: חבורת הטוקבקיסטים, לא אני אמרתי. אני אמרתי, חבר הכנסת שלח? אני קראתי לחוק הממשלה, לעשות reset על עצמו? אני קראתי לשר הביטחון, שאני באמת מכבד ומעריך? אמיתי, לא בציניות, לא ליד, לא כאילו. החבר בנט, השר בנט, הוא כבר מהווה איום ביטחוני עליך. כל הזמן, כל הזמן, השר בנט, לא יודע מי אלה שהוא מתייעץ אתם, מי אלה הטוקבקיסטים. הוא יושב אתם, המאבטחים אולי. את שר הביטחון. הוא שתל את בן-דהן שם. בן-דהן, האם אדוני מהשתולים במשרד הביטחון, של בנט? אדוני לא יביך את סגן השר. אנחנו רוצים לדעת, איפה הדברים עומדים? זאת אומרת, הכול נהיה משחק אבסורד אחד גדול. ואז חבר כנסת נדרש לבוא לכאן ולהציע הצעת חוק לממשלה, שהיא תאכוף חוק שהיא אמונה עליו.

היושב-ראש, חברי חבר הכנסת וקנין, אני מקווה שזה לא יהיה לך לרועץ, ההגדרה הזו, אני אומר לך: אם אצלך במושב מישהו, לא בבית, בלול, בחצר, יוציא את הלול מטר, הרי ברור לך שהרשויות תגענה אליו. ברור לך. ואפילו הוא יכול למצוא את עצמו מאחורי סורג ובריח. ולכן, אני אומר לכם, אדוני סגן השר, אדוני שר הביטחון, ואני אלך אתכם את כל הדרך: מי שייתן הנחיה או יחתום או ישלם על בנייה מסוג כלשהו במאחז בלתי חוקי, יצטרך לתת את הדין בבית-המשפט, כי אני לא מכיר ראש רשות שיעז, בשכונתו או בעירו, לתת תקציב באזור שאיננו מאושר. האם אתה מכיר, אדוני היושב-ראש, מקרה כזה?

ברור שלא, כי לא תמצא. אבל שם, לית דין ולית דיין. ולכן, גם משם, מרוב המקומות האלה, מהם צומחים מה שהגדיר דני דיין, המיועד לשגריר בברזיל, אמר שאין מי שפוגע בהתיישבות כמו "תג מחיר", או מה שאנחנו קוראים נוער הגבעות. ולכן, אדוני היושב-ראש, אני לרגע מקבל את ההחלטה או הבקשה של הממשלה, של ועדת השרים, שאולי מבינה את העניין הזה. אני לא מוכן שעל הדברים האלה יעברו לסדר-היום,

כמו שאמרתי, כל שקל שהולך להיאחזות בלתי חוקית הולך על חשבון השקעה אצלך במושב, במועצה האזורית שלך, ביישוב אצלי. הוא אפילו על חשבון, חבר הכנסת סגן השר בן-דהן, על חשבון התיישבות לגיטימית, זאת אומרת חוקית. אולי יש מי שיתווכח על הלגיטימיות שלה מבחינה פוליטית, אבל היא הוגדרה על-ידי המדינה, אמרתי, כל אחד לוקח לעצמו את הטרמינולוגיה שלו, חבר הכנסת חאג' יחיא. בנקודה הזאת אני רק רוצה לדעת האם אתם,

סגן השר, אתה,

השר אקוניס, תומכים בהמשך ההשקעות במקומות שהוגדרו על-ידיכם כאזורים, כהתיישבות שהיא לא חוקית.

תודה לחבר הכנסת איתן כבל. רבותי, תשובה והצבעה במועד אחר. אנחנו ממשיכים בסדר-היום: הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון, אי-חיוב בריבית עקב שיהוי בביצוע הליכי הוצאה לפועל), התשע"ו 2016, הצעת חוק של חבר הכנסת דוד ביטן וקבוצת חברי הכנסת. הצעה זו היא בתמיכת הממשלה וגם קיבלה פטור מחובת הנחה. חבר הכנסת דוד ביטן, לרשותך עשר דקות להציג את הצעת החוק. אני אדבר קצר. הצעת החוק מציעה תיקון לחוק ההוצאה לפועל, במובן הזה שאם הזוכה פותח תיק הוצאה לפועל מעבר ל-180 יום מהמועד שהוא יכול היה לפתוח, הוא לא יוכל לקבל ריבית רטרואקטיבית אלא רק הצמדה.

למשל, ההתיישנות בצ'ק היא שבע שנים. יש זוכים שישנים על הזכויות שלהם, והתוצאה היא שהם יכולים לפתוח תיק הוצאה לפועל גם אחרי שש שנים ו-11 חודשים, ואז, כשהוא פותח יש חיוב ריבית רטרואקטיבית של כמעט שבע שנים. זה דבר שלא יעלה על הדעת, מכיוון שגם הרבה פעמים החייב לא יודע איפה הצ'ק. אתן לכם דוגמה: אם הצ'ק הוסב כמה פעמים, הוא גם לא יודע מיהו הזוכה שאוחז בצ'ק. לכן, במצב הזה, אני סבור שיש מקום לתקן, שהחייב לא יחויב בריבית רטרואקטיבית אלא רק בהצמדה רטרואקטיבית, והריבית תחול ממועד פתיחת תיק ההוצאה לפועל. זה לא יחול על מזונות. על חוב מזונות זה יחול רטרואקטיבית, כפי שזה היום. זה מה שאני מבקש. אני רוצה שזה יועבר לוועדת החוקה, חוק ומשפט. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת דוד ביטן. תשיב, אין תשובת ממשלה? איתן, קח דוגמה מביטן, מקצר,

אתה, 1,200 שניות, שרת המשפטים נמצאת? אני מבין שהממשלה לא משיבה על הצעת החוק. הממשלה תומכת. הממשלה תומכת.

רבותי, אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון, אי-חיוב בריבית עקב שיהוי בביצוע הליכי הוצאה לפועל), התשע"ו 2016. מי בעד? מי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון, אי-חיוב בריבית עקב שיהוי בביצוע הליכי הוצאה לפועל),

אני אומר את זה לפרוטוקול: גם חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן בעד הצעת החוק. אם כן, הצעת החוק עברה בקריאה טרומית, ותועבר לוועדת החוקה, חוק ומשפט להכנתה לקריאה ראשונה. הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון, מיצוי הליכים בתביעות תחלוף), התשע"ה 2015, של חבר הכנסת אורי מקלב, הנמקה מהמקום. חבר הכנסת אורי מקלב. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מתכבד להציג בפניכם הצעת חוק של חבר הכנסת גפני ושלי, שנקראת הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון, מיצוי הליכים בתביעות תחלוף). אדוני היושב-ראש וחברי חברי הכנסת, כפי שידוע, כשחברות הביטוח נתבעות על-ידי מבוטח שלהן, ניקח דוגמה: תאונת דרכים שקורית למבוטח, בחברת הביטוח, חברת הביטוח משלמת לתובע, למבוטח שלה, את התביעה שלו. מה קורה לאחר מכן? מישהו פגע בו. חברות הביטוח תובעות את הפוגע ישירות בבית-המשפט, ולא מנסות להתדיין לפני כן עם אותו פוגע, מה שנקרא: תביעת שיבוב. הן לא מנסות להתדיין אתו, וגם לא מנסות לפנות אליו: אולי אתה מודה בתאונה, אולי אתה מוכן לשלם, אולי אתה בכלל לא אשם, אולי זה לא אתה. השיח בין חברות הביטוח לבין הנתבעים שלהן הוא ישירות בבית-המשפט. אנחנו רוצים למנוע את ההוצאות המיותרות מאותם נתבעים, מאותם אלה שנקראים צד ג', שאין להם היכולת, לא הכספית ולא המעשית, להתמודד עם חברות הביטוח. נחייב את חברות הביטוח לפני כן לשלוח מכתב והצהרת כוונות: מה אתם אמורים לעשות בעקבות התביעה לאותו מבוטח, לאותו פוגע, ולתת לו גם את הזכות להשיב, מה יש לו להגיד בעקבות התביעה שלהן או בעקבות ניסיון התביעה שלהן. משמעות הצעת החוק הזאת היא שלפני כל תביעה של חברות הביטוח את צד ג' הן יחויבו לשלוח לו מכתב הסבר מנומק ואפשרות להתדיין אתן באופן ישיר.

תודה לחבר הכנסת אורי מקלב. אני מבין שגם להצעה זו יש תמיכת ממשלה ואין תשובת ממשלה. הממשלה תומכת בהצעה. הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון, פיצוי הליכים בתביעות תחלוף), התשע"ה 2015, של חבר הכנסת אורי מקלב, רבותי, מי בעד הצעת החוק? מי נגד?

להעביר את הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון, פיצוי הליכים בתביעות תחלוף), התשע"ה 2015, לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. רגע,

ברגע שאכריז את התוצאות. 52 בעד. חבר הכנסת דוד ביטן בטעות הצביע במקום חבר הכנסת אלי אלאלוף.

נא לתקן את זה בפרוטוקול, וגם להוסיף את קולה של חברת הכנסת יעל גרמן, שגם היא בעד הצעת החוק. אם כן, הצעת החוק עברה בקריאה טרומית: 52 בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. הצעת החוק גם היא תועבר לוועדת החוקה, חוק ומשפט להכנתה לקריאה ראשונה.

חבר הכנסת נגוסה מסב את תשומת לבי שגם הצבעתו לא נקלטה. נא להוסיף לפרוטוקול. זה לא משנה את התוצאה.

הצעת חוק פ/2180, הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (נקודת זיכוי ליחיד שסיים לימודי מקצוע), התשע"ו 2015, של חברת הכנסת מירב בן ארי וקבוצת חברי הכנסת. חברת הכנסת מירב בן ארי. להצעה זו מוצמדת הצעת חוק דומה של חבר הכנסת איציק שמולי וקבוצת חברי הכנסת. שתי ההצעות הן בתמיכת הממשלה. חברת הכנסת מירב בן ארי, עשר דקות לרשותך.

רשות הדיבור שלך. אדוני היושב-ראש, תודה, אדוני השר, חברי וחברותי חברי הכנסת, בשנת 2005 עבר תיקון לפקודת מס הכנסה שלפיו מי שמסיים לימודים אקדמיים במוסד להשכלה גבוהה יזכה לנקודת מס במשך שלוש שנים, בעוד מי שסיים לימודי מקצוע יזכה בחצי נקודה בלבד. כיום יש בישראל 66 מכללות טכנולוגיות. לומדים בהן קרוב ל-27,000 סטודנטים, שליש מהם סטודנטיות. מרבית המכללות הן תחת ארבע רשתות: "אורט",

"עתיד" ו"אתגר". שליש מהמכללות הטכנולוגיות פונות לאוכלוסיות החרדיות, וארבע מהמכללות פונות לאוכלוסייה הערבית. היום, יחיד שמסיים לימודי תואר אקדמי יכול לקבל נקודת זיכוי, ואם הוא מסיים תואר שני, הוא זכאי לחצי נקודה. יש כאן עוול היסטורי, שסטודנט להנדסה שמסיים את אותן שעות כמו סטודנט לתואר ראשון רגיל, מקבל רק חצי נקודת זיכוי. בכל שנה מסיימים במשק 7,700 הנדסאים. אני ניגשתי אל החוק הזה גם כיושבת-ראש השדולה למען הסטודנטים וההשכלה הגבוהה, אבל בעיקר לנוכח העובדה שיש כאן אפליה בין סטודנט לסטודנט, האחד זכאי לנקודת זכות,

לחצי נקודה, ואין סיבה כלל וכלל להשאיר את המצב על כנו. הנתונים שאנחנו יודעים היום הם שהמשק זקוק להנדסאים, זקוק לתעשייה הזאת. אני וחברתי חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין נמצאות הרבה במכללות הטכנולוגיות ואצל התעשיינים. אנו מבינים את החוסר באותם צעירים סטודנטים אשר מסיימים את התואר הראשון כהנדסאים. המכללות הטכנולוגיות משרתות את כלל אוכלוסיית ישראל, ובעצם נותנות מענה לאותם מקומות, אפילו כתוספת להשכלה הגבוהה כיום, ובטח לצבא, בתחומי המחשוב והאלקטרוניקה. העברת התיקון לחוק היא בגלל חלק מעיוות שנוצר כאן בשנים האחרונות.

הממשלה הזאת, ובטח חברי הכנסת, רואים בסטודנטים ההנדסאים שווים לכל סטודנט אקדמי מבחינת תקצוב או פיקוח. המדינה צריכה להתעורר, לחזק את המכללות הטכנולוגיות, לחזק את הסטודנטים ההנדסאים, ולהכיר בכך שהם מנוע צמיחה משמעותי להתפתחות של המשק, ובכלל של המדינה. זהו צעד ראשון, והדרך עוד ארוכה, לשיפור המצב של הסטודנטים ההנדסאים. אני רוצה להתייחס לעוד נקודה אחת. ביום ראשון הייתה אמורה להיות שביתה של הסטודנטים ההנדסאים, אדוני היושב-ראש, אני מרגישה שאני ממש צועקת,

וזה ממש חשוב. אדוני יושב-ראש האופוזיציה, חבר הכנסת יצחק הרצוג, אני ממש פונה אליך בכל לשון של בקשה. תודה. לא, אני ממש מרגישה שאני צועקת, ואני לא רוצה. אני רוצה רק לומר דבר אחד. ביום ראשון הייתה אמורה להיות שביתה של כל הסטודנטים ההנדסאים במשק.

בזכות התערבות ושיחות, גם ביום שישי עד כניסת השבת וגם במוצאי-שבת, הצלחנו לעצור את השביתה הזאת. יש בעיה במדינת ישראל. ההנדסאים, הסטודנטים ההנדסאים, לצערנו, נחשבים לסטודנטים, לא נעים לי לומר סוג ב', כי זאת ראייה מאוד מאוד קשה. ולכן אנחנו, חברי הכנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה, צריכים להתגייס ולשפר את המצב הזה, גם מבחינת התודעה, אבל גם לתת להם זכויות, בטח לא פחות מלסטודנטים אחרים במדינה. אני רוצה להודות למשרד האוצר על התמיכה שלו בהצעת החוק, לשר האוצר, שרואה את המכללות הטכנולוגיות בסדר-היום החברתי-ציבורי של מדינת ישראל. אני רוצה להודות להתאחדות הסטודנטים, להתאחדות ההנדסאים בישראל, ובכלל לכל מי ששותף, ויש כאן הרבה חברי כנסת ששותפים, להליך של שיפור המצב בתחום הטכנולוגי במדינת ישראל. תודה רבה גם לך, סגן שר האוצר. וכמובן, תתמכו. אין כאן עניין של קואליציה אופוזיציה. תודה לחברת הכנסת מרב מיכאלי. אדוני סגן השר ישיב על שתי הצעות, יש הצעה,

אדוני היושב-ראש. מירב בן ארי,

חבר הכנסת איציק שמולי, הצעת חוק שמוצמדת להצעתה של חברת הכנסת מירב בן ארי.

שלוש דקות, ודאי. חבר הכנסת איציק שמולי, שלוש דקות לרשותך, ומייד אחרי כן ישיב סגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן.

אדוני יכול לעלות לדוכן, זה לא, ודאי, ודאי. שלוש דקות מהדוכן, לא מהצד. מהדוכן, רבותי, מהדוכן, לא מהצד. אבל זה על חשבון מכסה.

אדוני ידבר מעל הדוכן. שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, חברי חברי הכנסת, אדוני השר, אני מציג כאן, אדוני היושב-ראש, את ההצעה שכאמור מוצמדת להצעת החוק של חברת הכנסת הפעלתנית והנמרצת מירב בן ארי. ההצעה היא במקור של חברי לסיעה חבר הכנסת איתן ברושי, ואני מתכבד להביא את הדברים כהווייתם. מטרת הצעת החוק, אדוני היושב-ראש, היא לאפשר לבוגרי לימודי המקצועות רתכים, טכנאים, נגרים, חשמלאים,

ליהנות מהטבת מס למשך שלוש שנים מיום סיום ההכשרה,

למסיימי תואר אקדמי ראשון. זאת, עקב המחסור החמור מאוד בידיים עובדות בתעשייה המסורתית בישראל. ההכשרה המקצועית בישראל מדורגת ברמה נמוכה לעומת מדינות ה-OECD, ובמרבית המקצועות התעשייתיים אנו ניצבים בפני מחסור באנשי מקצוע מוסמכים. בנוסף, בעקבות פרישתם לגמלאות של עובדים רבים מהתעשייה המסורתית יהיה צורך בהכשרתם של עובדים מקצועיים רבים במהלך העשור הקרוב. באמצעות הצעה זו ניתן יהיה לעודד תעסוקה של בוגרי הכשרה מקצועית, דבר שיוביל לחיזוק הפריפריה ויצירת מקומות עבודה חדשים. התעשייה הישראלית עומדת ותעמוד בעתיד בפני אתגרים בלתי רגילים, לא פשוטים, ועליה לעמוד במשימה של הגברת הפריון תוך שמירה על מקצועיות, חדשנות ואיכות ללא פשרות. נוכח כך, חשוב מאוד שמדינת ישראל תשכיל כמה שיותר מהר לעודד צעירים מוכשרים להשתלב בתעשייה ולהזניק אותה קדימה. הצעת החוק הזאת מוצמדת,

להצעת החוק של חברת הכנסת מירב בן ארי. חבר הכנסת ברושי, המציע המקורי של הצעת החוק, מוותר על סעיף אחד, על פסקה (2) בסעיף 1, כדי לשמור על הדמיון בין שתי ההצעות. הוא מחויב לתיאום, יחד עם חברת הכנסת מירב בן ארי, מול משרד הכלכלה ומשרד האוצר. חבר הכנסת ברושי מבקש להודות גם לחברת הכנסת מירב בן ארי, גם לממשלה, על שיתוף הפעולה.

תודה לחבר הכנסת איציק שמולי. ישיב סגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן.

ואהבת לרעך כמוך. אדוני היושב-ראש,

חברי חברי הכנסת, הצעות החוק של מירב בן ארי ואחרים, פ/2180, ושל איתן ברושי, איציק שמולי ואחרים, פ/2202, הממשלה תומכת בהצעות החוק בקריאה טרומית בהעברתן לוועדה, ובתנאי, איציק ומירב, איפה מירב?

ובתנאי שהמשך החקיקה יהיה מתואם עם משרדי הממשלה. התנאי מקובל עלייך? מקובל עלי.

אני יכול להגיד לך לא? יפה. אז, אדוני, אז אנחנו בעד הצעת החוק, נתמוך בה. תודה לסגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן.

רבותי, אנחנו עוברים להצבעה על כל הצעת חוק בנפרד.

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (נקודת זיכוי ליחיד שסיים לימודי מקצוע), התשע"ו 2015, של חברת הכנסת מירב בן ארי, אני מדגיש: מירב בן ארי, מי בעד? מי נגד? ההצעה להעביר

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (נקודת זיכוי ליחיד שסיים לימודי מקצוע), התשע"ו 2015, לוועדת הכספים נתקבלה. 47, בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אם כן, הצעת החוק עברה בקריאה טרומית, ותועבר לוועדת הכספים להכנתה לקריאה ראשונה. הצעת החוק שהוצמדה להצעת החוק של חברת הכנסת מירב בן ארי, הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה, רבותי, אני יודע מה שאמרתי. אמרתי שהצעת החוק הזאת הוצמדה להצעת החוק של חברת הכנסת מירב בן ארי, לתיקון פקודת מס הכנסה (נקודת זיכוי ליחיד שסיים לימודי מקצוע), התשע"ו 2015, של חבר הכנסת איציק שמולי וקבוצת חברי הכנסת. מי בעד? מי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (נקודת זיכוי ליחיד שסיים לימודי מקצוע), התשע"ו 2015, לוועדת הכספים נתקבלה. 48 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק עברה בקריאה טרומית ותועבר לוועדת הכספים להכנתה לקריאה ראשונה. הצעת חוק לתיקון, כן, חבר הכנסת חאג' יחיא. לפרוטוקול, להוסיף את שמו של חבר הכנסת חאג' יחיא, שגם הוא תמך בהצעת החוק. הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (תנאים לפטור מארנונה למוסד מתנדב), התשע"ו 2015, הצעת חוק של יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה חבר הכנסת דוד אמסלם. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני מבקש את תמיכתכם בהצעת החוק בנושא תנאים לפטור מארנונה למוסד מתנדב. כיום המצב הוא שמוסד מתנדב במדינת ישראל, שנותן שירותים שלרוב הממשלה מחויבת לתת אותם והיא לא נותנת אותם, מקבל פטור מארנונה או הנחה בארנונה. אבל מה הבעיה? רק אם הוא נותן את אותם שירותים באותה עיר. אם הוא קצת יותר חרוץ ונותן את השירותים גם לעיר הסמוכה, אומרים לו: לא, אז אתה לא מקבל את ההנחה. לכן, באנו לתקן את האבסורד הזה, כך שכל מוסד מתנדב במדינת ישראל, שמוכר כמוסד מתנדב, שפטור מארנונה או מקבל הנחה בארנונה על בסיס מקומי, אז גם אם הוא נותן שירות, אז בוודאי ובוודאי מגיע לו אותו פטור. זה בסיס הצעת החוק שלנו. אני מבקש,

את תמיכת החברים בחוק הזה על מנת באמת לתקן את העיוות הנוראי שאני רואה שקיים.

תודה ליושב-ראש ועדת הפנים חבר הכנסת דוד אמסלם. ישיב סגן שר האוצר.

את רוצה להתנגד?

אחרי תשובת הממשלה תוכלי להתנגד. חברת הכנסת יעל גרמן מבקשת להתנגד, אבל זה רק אחרי תשובת הממשלה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, כבוד השר אקוניס והשר דוד אזולאי, הממשלה החליטה לתמוך בהצעת החוק בקריאה טרומית.

הממשלה החליטה לתמוך בקריאה הטרומית.

ועכשיו ההתניות. המשך החקיקה ימתין חודש, וההצעה תקודם בכפוף לתיאום עם משרדי האוצר והפנים. מקובל עליך?

לפרוטוקול, מקובל עליו. אז אני מבקש מחברי לתמוך בהצעת החוק של חברי דודי אמסלם.

תודה לסגן שר האוצר. מתנגדת להצעת החוק חברת הכנסת יעל גרמן. שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חברי השר, חברי וחברותי חברי הכנסת, ובמיוחד אני פונה לחברי דודי אמסלם: ההצעה נהדרת, ראויה. תעברי ללמה לא. מייד אני אגיד, לא, לא, אבל אני חייבת לומר. אתה צודק במאה אחוז, יש באמת לקונה, ופעמים רבות, כראש עיר, כאשר אני רציתי לתת, לא יכולתי, מפני שבאמת הם עבדו בכל הארץ, וזאת הייתה באמת לקונה.

אני אומר לך מדוע כפי שהיא אני מתנגדת: כי אנחנו כאן, חברי הכנסת, גיבורים גדולים, ומחוקקים יופי של חוקים של הגב של הרשויות המקומיות. כל מה שאני מבקשת זה לשנות בהצעה ל"רשאית רשות מקומית", לא "חייבת". כי אחרת אני באה לירוחם ולשדרות ולשלומי ולקריית-שמונה ואני מחייבת אותם לתת פטור, שזה למעשה גירעון מההכנסה, שזה למעשה לסבסד. אני לא חושבת שיש לי רשות כרשות מחוקקת לעשות זאת, אלא אם כן העמדתי לרשותם שיפוי, ואם לא העמדתי לרשותם שיפוי, בואו נכתוב "רשאית".

רוצה, מוכנה? עלא כיפאק. לא יכולה, לא רוצה? אני לא רוצה לחייב. זו הסיבה, אדוני. תודה לחברת הכנסת יעל גרמן. חבר הכנסת דודי אמסלם, יש לך אפשרות לנסות לשכנע גם את חברת הכנסת יעל גרמן.

חברת הכנסת גרמן, אני מבקש לאשר את ההצעה כמו שהיא. אנחנו נבוא לוועדה ונדון. אנחנו לא עושים כאן דיון במקום הוועדה. אני מבין את הרעיון, אבל אני אתייחס לדברים שלך. לדעתי זה בדיוק מהדברים שמביאים לאבסורדים. אני דן בוועדה בהרבה מאוד נושאים, וכשאני נכנס, ואני באמת נכנס לעומקם של דברים, אני משתגע איך הגענו בכלל לקצוות שאני לא מאמין בגלל ה"רשאית". ראש עיר אחד רשאי, ראש עיר אחר, על אותו נושא, לא נותן. אני חושב שזה לא עניין של התנדבות, זה לא עניין של רצון טוב.

אני חושב שהעמותות האלה נותנות את השירות שהמדינה צריכה לתת, ולא רק שהמדינה לא נותנת, אנחנו עוד מטילים עליהן ארנונה. עכשיו אני שואל: למה? יכול להיות שאותה עמותה, ראש העיר לא כל כך אוהב את הבן-אדם שעומד בראש העמותה. אז לא ייתן לו? אז לכן, זה דיון שנעשה בוועדה. אני מסכים אתך בדבר אחד, שהוא עקרוני לא רק לגבי הנושא הזה בעיקר לגבי נושאים אחרים: באמת יש איזו תפיסה בממשלה, בממשלות, שכאילו ההכנסות, אצל הממשלה, ההוצאות, אצל הרשויות. זאת חלוקת העבודה.

ועל זה אני מתריע כל הזמן בוועדות. במסגרת הדיון בחוק אנחנו נבדוק, גם מול השלטון המקומי, במה דברים אמורים, מה המשמעות הכספית. יש הבדל בין 200,000 לבין 200 מיליון. אז לכן אני אומר, אנחנו נבדוק את העסק. בדרך כלל,

אני עושה עבודה, משתדל לעשות עבודה קצת יותר עמוקה, ובוודאי ובוודאי אנחנו לא נחשוף ונשאיר את הרשויות עם ההוצאות הגדולות, בלי קשר לזה שגם הממשלה צריכה להיות בתוך הסיפור של השיפוי. אני יכולה לענות? אבל, אני לא יכולה לענות,

ואת יודעת שאני נותן לך את זכות הדיבור,

אז בוא נקבע ככה: עכשיו אני מצביעה נגד. אם נשנה, אני אהיה בעד בשנייה ושלישית. אני מציע שתעשי הפוך.

גם אני מציע שתעשי הפוך. חברת הכנסת גרמן, אני רוצה להציע לך הצעה.

תן לי דקה. חברת הכנסת, אני חושב שמן הראוי, בדיוק הפוך. אני חושב כך. אני גם מציע לך. למה אני מציע לך? מפני שבין כה וכה זה יעבור, אז לפחות את תתמכי בזה, ועכשיו אני אתן לך בוועדה גם, בראשונה תוכלי להתנגד. אבל מישהו צריך לייצג את הרשויות. היות שאנחנו בטרומית, היות שאנחנו בשלבים הראשונים, הפרלימינריים, יהיה לך תמיד זמן להתנגד. אבל, דרך אגב, מבחינתי אני אקדיש לעניין. תרצי, תתנגדי, תרצי, לא. אני מציע לך את זה באמת ברמה החברית. הרי זה נושא לא פוליטי, זה נושא אזרחי. זה נושא אמיתי. אני כראש רשות לא מוכנה שנחוקק חוקים פופוליסטיים על הגב של הרשויות.

חברת הכנסת גרמן,

אני באתי מהשלטון המקומי. הסיפור הזה, אני חרד לו לא פחות ממך. אז תכתוב

ה"רשאי" מוריד את הנושא לגמרי. זה הדבר שאני הכי לא רוצה. למה? אני מאוד רוצה. אני אסביר לך למה לא. אני רוצה, קריית-שמונה, לא.

אבל זה מה שאני לא רוצה. אז אתה רוצה לאיים על קריית-שמונה? בוודאי. בוודאי. מדינת ישראל לא עובדת על בסיס רוצה, לא רוצה.

לכן אני מציע לך, קודם כול כתפיסה, תמיד תסכימי. תמיד אפשר להתנגד בהמשך.

תודה ליושב-ראש ועדת הפנים חבר הכנסת דודי אמסלם. אני מודה לך. רבותי, אנחנו עוברים להצבעה. הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (תנאים לפטור מארנונה למוסד מתנדב), התשע"ו 2015, של חבר הכנסת דוד אמסלם, מי בעד? מי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (תנאים לפטור מארנונה למוסד מתנדב),

48 בעד, שני מתנגדים ואחד נמנע. הצעת החוק עברה בקריאה טרומית ותועבר לוועדת הכספים להכנתה לקריאה ראשונה. ועדת הכספים, אני הבנתי.

ועדת הכספים, רשום לי פה. למה ועדת הכספים?

זה יבוא לוועדה שלנו, לוועדת הפנים. לי רשום ועדת הכספים. לא, לא, לא. דקה, דקה, דקה. תן לי לעשות סדר. לא, לא רוצה. תן לי לעשות סדר. רבותי, אדוני יושב-ראש ועדת הכספים חבר הכנסת משה גפני, אתה מסכים שזה יועבר לפנים?

כולם מסכימים לפנים? אף אחד לא מתנגד?

אין בקשות אחרות, רק פנים.

זה יעבור לוועדת הפנים והגנת הסביבה, רבותי. הצעת חוק המהנדסים והאדריכלים (תיקון, זכאות לרישום בפנקס), התשע"ה 2015, של חבר הכנסת יוסי יונה וקבוצת חברי כנסת. גם הצעה זו בתמיכת הממשלה. ישיב השר אופיר אקוניס. אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, חבר הכנסת דוד אמסלם, אנא ממך. רבותי חברי הכנסת, דוד ביטן, חברי הכנסת, נא לפזר את ההפגנה. פוזרה? עכשיו אדוני יכול להתחיל. אדוני היושב-ראש, אני שמח להביא בפני יושבי הבית את הצעת החוק הפרטית הראשונה שלי. מדובר בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח 1958, להלן: החוק. קיימת אפליה לעניין הזכאות לרישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בין בוגרי הטכניון לבין בוגרי שאר מוסדות ההשכלה בענפי ההנדסה והאדריכלות. הסעיפים בחוק שנוגעים לאפליה הזו נחקקו ב-1958 ואינם מתיישבים עם המציאות המאפיינת את מצבה של ההשכלה הגבוהה בישראל כיום. על-פי הוראות החוק, רק לבוגרי הטכניון עמדה הפריבילגיה להירשם באופן מיידי בפנקס המהנדסים והאדריכלים. בוגרים שסיימו את לימודיהם במוסדות אחרים נאלצו להגיש בקשות פרטניות לוועדה שבחנה את בקשותיהם והפעילה שיקול דעת, אדוני היושב-ראש, אם להכיר בתארים שלהם. פעילותה של הוועדה, שאת אמות המידה שלה ואת שיקוליה אין לדעת, יצרה עיוותים רבים ועוגמת נפש לרבים מבוגרי המחלקות להנדסה ולאדריכלות במוסדות שקיבלו הכרה מהמועצה להשכלה גבוהה. מאלה שלא זכו להכרה נמנעה האפשרות להתמודד על משרות ועל מכרזים במגזר הציבורי, וכך נפגעה זכות חופש העיסוק שלהם. חוסר ההתאמה של הוראות החוק הללו למציאות המאפיינת את ההשכלה הגבוהה בישראל הוחרף עם ההתפתחות הענפה של המוסדות להשכלה גבוהה מאז תחילת שנות ה-90, אדוני היושב-ראש. בשנים אלו הוקמו בישראל מוסדות חדשים רבים להשכלה הגבוהה, באישורה של המועצה להשכלה גבוהה. המועצה אישרה להם גם מתן תארים בתחום האדריכלות, וזאת לאחר שבחנה בקפידה הן את תוכנית הלימודים והן את סגל ההוראה של כל מוסד ומוסד. משעה שמוסדות אלו ותוכניות הלימודים שלהם קיבלו את אישורה של המועצה להשכלה גבוהה, מתייתר המנגנון להכרה פרטנית לבוגרים שלא עשו את לימודיהם בטכניון. הצעת חוק זו באה לתקן את העיוות הקיים בחוק בנוסח הקיים שלו. היא נועדה לאפשר לכל בוגר מוסד מוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה, אשר השלים את חובותיו לתואר ראשון בתחומי האדריכלות, להירשם בפנקס המהנדסים והאדריכלים ולקבל הזדמנות שווה בשוק העבודה. הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה על-ידי חבר הכנסת אלכס מילר, ועל שולחן הכנסת השמונה-עשרה שוב על-ידי חבר הכנסת אלכס מילר וקבוצת חברי הכנסת. אני רוצה לציין שהצעת החוק המובאת בפניכם גובשה בשיתוף פעולה עם פורום האדריכלים הצעירים בראשות ויקטור אבקסיס ורונה אורובנו, ולהם מגיעה גם תודה. אני רוצה להודות למר שי לינדר ממשרד הכלכלה, לשר נפתלי בנט ולשרה איילת שקד ועוזריהם עמית פרסיקו וגיל ברינגר, וליועצי הפרלמנטרי המסור גיא עציון, שעמל לקשור את היוזמה והרצון הטוב של כלל הגורמים המעורבים לכדי הצעת חוק זו שמונחת בפניכם.

אדוני היושב-ראש, כל הכבוד לתלמידי "בצלאל" בפרט,

ויש לציין את תלמידי "בצלאל" בפרט, כפי שאומר חברי חבר הכנסת אראל מרגלית, על התרומה שלהם בקידומו של החוק הזה,

אני גם מבקש מחברי הכנסת, שלאחר אישורו של החוק בקריאה הטרומית, יועבר החוק לניסוחו המלא לוועדת הכלכלה. תודה, אדוני היושב-ראש.

לחבר הכנסת יוסי יונה. ישיב השר אופיר אקוניס בשם הממשלה. חבר הכנסת יונה, הברכות אחרי ההצבעה. מה שרשום לנו פה, אנחנו בודקים את זה, תכף, שהצעת החוק עוברת לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. חבר הכנסת יונה, אתה הקשבת?

אוקיי, תכף אנחנו נבדוק את זה ונגיע לאיזו הסכמה. אדוני השר. אדוני היושב-ראש, תודה, חברות וחברי הכנסת, חבר הכנסת יונה, שלא תגידו אחר כך שהממשלה לא תומכת בחוקים ענייניים של האופוזיציה. בדיוק. ואני מוכרח גם להגיד, אדוני היושב-ראש, שאני רואה פה רשימה ארוכה מאוד, אתה היוזם, ואליך הצטרפו חברות וחברים מכל סיעות הבית, מכל קצוות הקשת הפוליטית.

שלושה מהם כבר לא אתנו בכנסת, התחילו את הכנסת העשרים,

אבל בוודאי לזכותם העובדה שהצטרפו אליך. כפי שאמר חבר הכנסת יונה, חוק המהנדסים והאדריכלים קובע היום כמה תנאים חלופיים לרישום מהנדסים ואדריכלים בפנקס המהנדסים והאדריכלים שמתנהל במשרד הכלכלה. אדוני היושב-ראש,

אני מצטט, "בעל תעודת מוסמך למדעי ההנדסה או מוסמך לארכיטקטורה מאת הטכניון מכון טכנולוגי לישראל",

כפי שאמרת, חבר הכנסת יונה, מסיבות היסטוריות שהיו קיימות בעת חקיקת החוק. צריך לבוא ולומר בהגינות,

המוסד ההיסטורי הזה,

שהוקם כבר בשנות ה-20 של המאה הקודמת באמת כמוסד העליון של לימודי ההנדסה בזמנו, הכול היה נכון לשנות ה-50 וה-60 של המאה הקודמת. הצעת החוק הזאת, אדוני היושב-ראש, מבקשת להשוות את אלה שלמדו בטכניון לאלה שלמדו ולומדים במוסדות אחרים, ובעצם לאפשר לכולם להירשם בפנקס המהנדסים והאדריכלים. במסגרת הוועדה ייבחן אם ההשוואה תתבצע בצורה של מתן פטור למוסדות נוספים או בדרך של ביטול הפטור האוטומטי שניתן כיום לטכניון. הסיכום עם המציע הוא שהממשלה תתמוך בחוק בקריאה הטרומית, בכפוף לתיאומי נוסח בהמשך עם משרד הכלכלה. אני מבקש מחברות וחברי הבית להצביע בעד הצעת החוק החשובה הזאת, היוזמה הנבונה הזו.

תודה לשר אופיר אקוניס. לפני שאני ניגש להצבעה, חבר הכנסת יוסי יונה, הנושא נבדק על-ידי מזכירות הכנסת כרגע, ואומרים שזה צריך להיות בהתאם למה שרשום בפרוטוקול פה בסדר-היום, שזה הולך לוועדת העבודה והרווחה.

ככה רשמו וככה הם בדקו את זה. אנחנו רוצים, בבקשה, להביא את זה לוועדת הכנסת.

אני יכול להעביר את זה לוועדת הכנסת, אפשר להעביר את זה לוועדת הכנסת ושם נסיים את זה.

אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק המהנדסים והאדריכלים (תיקון, זכאות לרישום בפנקס), התשע"ה 2015. מי בעד? מי נגד הצעתו של יוסי יונה?

להעביר את הצעת חוק המהנדסים והאדריכלים (תיקון, זכאות לרישום בפנקס),

41 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק תועבר לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות.

מישהו אמר כלכלה?

ההצעה תועבר לוועדת הכנסת, שם יחליטו איפה היא תידון. תודה לחבר הכנסת יוסי יונה. הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון, הנטל להוכחת תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל), של חבר הכנסת עודד פורר. להצעה זו תשובה והצבעה במועד אחר. עשר דקות לרשותך. תודה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מדינת ישראל היהודית והדמוקרטית נמצאת בתקופה האחרונה ממש בהגדרה של דמוקרטיה מתגוננת. ומפני מה מתגוננת הדמוקרטיה? היא מתגוננת מפני אנשים שרוצים לחסל אותה מתוכה, מפני כאלה שרוצים למנוע ממדינת ישראל להמשיך ולהתקיים כיהודית ודמוקרטית, כמדינתו של העם היהודי, ששב אליה אחרי אלפיים שנות גלות, ומפני אלה שרוצים באמצעים בלתי כשרים, של המרדה, של התססה, של אלימות, למחוק את מדינת ישראל כמו שאנחנו מכירים אותה. בהגות מדע המדינה נקבעו העקרונות שעל-פיהם הדמוקרטיה צריכה להתגונן והנושאים שמפניהם היא צריכה להתגונן, כמו למשל איום אפשרי על עצם הדמוקרטיה, או מניעת טרור, או בגידה, או חתרנות, או ניסיון לפגיעה במדינה או בביטחון המדינה. לצערי, חברי וחברותי חברי הכנסת, בשנים האחרונות ישנם גורמים שמרשים לעצמם לפעול באופן גלוי,

מתריס ומתסיס כנגד מדינת ישראל. הם עושים את זה במטרה להוביל לאלימות, למהומות, ובסופו של דבר על מנת לשלול את קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, והם עושים את זה, אדוני היושב-ראש, תוך כדי שהם חוסים תחת כנפיו של הבית הזה. כדי להתגונן מפני כל הדברים האלה, התייחס לכך המחוקק בחוק-יסוד: הכנסת. אבל לעתים, גם אנחנו וגם הכנסות הקודמות לא הצליחו תמיד לצפות פני עתיד, ולפעמים מה שהיה נראה בלתי מתקבל על הדעת לפני שנים מספר ושלא ייתכן שיקרה,

קובע חוק-יסוד: הכנסת שרשימת מועמדים שאחת ממטרותיה היא שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית או הסתה לגזענות או תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או של ארגון טרור נגד מדינת ישראל, לא תשתתף בבחירות. אבל איש לא העלה על דעתו שיגלו גם את הפטנט ויבואו מועמדים שיאמרו: זאת לא עמדת הרשימה, אבל זאת עמדתי, ואני חותר לכך, ואנחנו גם נאפשר לו להתמודד.

חברי וחברותי, אנחנו מוצאים את עצמנו עם חברי כנסת שפועלים בגלוי תוך שהם מנסים להסית נגד מדינת ישראל, והם אפילו לא מנסים להסתיר את המטרה שלהם.

איך אפשר להסביר את העובדה שחבר כנסת נוצרי עולה בשיא המהומות להר-הבית, בניגוד להנחיות שניתנו לכלל חברי הכנסת, בניגוד להנחיות של מערכת הביטחון, כדי להתסיס? והוא עושה את זה באופן בוטה ובאופן גלוי, וכשהוא נשאל למה הוא עולה להר-הבית, כששואלים אותו: מדוע עשית את מה שעשית,

הוא מחייך ואומר למצלמה: להתסיס. ושואלים אותו שוב, אולי לא שמעו את התשובה, והוא אומר שוב: כדי להתסיס. והוא אומר את זה כשמאחוריו תלויה תמונתו של המחבל עזמי בשארה, שגם הוא ישב כאן כחבר כנסת תוך שהוא עוסק בפעילות חתרנית, וכשהוא נחשד בריגול הוא מוצא את מקלטו באחת ממדינות ערב וממשיך לפעול משם כדי לנסות ולפגוע במדינת ישראל. וכך אנחנו מוצאים את עצמנו עם חבר כנסת שמרשה לעצמו לקרוא את "נאום השהידים" מילה קצת מזעזעת, לקרוא "קדוש" למישהו שקידש רצח של נשים, ילדים ואזרחים חפים מפשע, הופכים לקדושים את אותם רוצחים. וכך אומר אותו חבר כנסת: "בהיסטוריה של העמים ובמאבקיהם, השהיד הוא שיא התפארת, אין ערך נעלה יותר מערך השהאדה. השהיד הוא אשר פורץ את הדרך ומסרטט בדמו את הדרך לחירות ולשחרור. השהיד הוא סמל המולדת. ברכות לאלפי השהידים", כך אמר חבר הכנסת אחמד טיבי, "ברכות לשהידים שלנו ושלכם בתוך הקו הירוק, אלה שהכובש רוצה שיכנו אותם מחבלים". וכך מרשה לעצמה גם חברת הכנסת חנין זועבי לומר בזמן מבצע "צוק איתן": "על מאות-אלפי מתפללים לעלות לאל-אקצא כדי לעמוד מול מזימה ישראלית להתרת דמם של תושבי מזרח-ירושלים. כיום יש פעילות של יחידים בלבד, ונחוצה תמיכה עממית. אם יימשכו פיגועי היחידים בלי תמיכה עממית, הם ידעכו תוך ימים.

יציאת אלפים מבני העם תהפוך את האירועים הללו לאינתיפאדה אמיתית". אדוני היושב-ראש, ממש היא מצליחה להגשים את משאלותיה כנראה בשבועות האחרונים, חברת הכנסת זועבי, כשיהודים נדקרים ברחובות, ואולי האינתיפאדה הזו שעליה היא מדברת עולה וגואה. והיא גם מגדילה לעשות כששואלים אותה לגבי חוטפי שלושת הנערים: לטעון שהם לא טרוריסטים. והיריעה עוד רחבה, וככל שהייתם נותנים לי את הזמן יכולתי להמשיך בציטוטים נוספים ונוספים. לכן הוגשה הצעת החוק הזו, שמטרתה לתקן, פשוט לתקן, את הטעות שעשתה הכנסת בעבר, כשלא החילה על המועמד את אותם הקריטריונים וההגבלות שהחילה על הרשימות. וכך יש להפוך את המצב למצב שבו יתווספו המילים "לגבי המועמד, לא רק במעשיו של אדם, אלא לרבות בהתבטאויותיו", בוודאי אם הוא פועל לטובת המטרות הנלוזות של שלילת קיומה של מדינת ישראל. לא זו בלבד אלא שביקשנו להוסיף לסעיף שמונע ממי ששהה במדינת אויב בלא אישור להתמודד, גם סעיף שמונע זאת ממי שהשתתף בפעילות טרור או שהביע תמיכה פומבית בפעילות טרור נגד מדינת ישראל או שהוא תומך במאבק המזוין נגד מדינת ישראל. נשמע הגיוני מאוד, וצריך לתקן את זה בחוק.

לא, זה לא ישנו. 7א, שהוא תמך, שמישהו דיבר. שהוא תמך בפעילות או תומך בפעילות מזוינת נגד מדינת ישראל. את ההיגיון הזה צריך לשנות. ועד כמה שזה לא הגיוני, צריך לתקן. לצערי, חברי, משום מה כשהגיעה ההצעה לדיון בוועדת השרים, היא נאלמה דום, הורידה את הנושא מסדר-היום ולא דנה בו, אולי מתוך רצון לעצום עיניים, אולי לנסות שהנושא ייעלם ואולי אם הממשלה לא תדון בו אז לא יצטרכו להתייחס אליו. אבל אולי נדון את ועדת השרים לכף זכות ונניח שזה נעשה בטעות. כך נוצר מצב שאם הייתה ההצעה עולה היום, הקואליציה הייתה מתנגדת אוטומטית, כי ועדת השרים לא דנה בעניין. לכן פניתי לקואליציה וביקשתי שהדיון וההצבעה יתקיימו במועד אחר, כדי לתת לקואליציה את ההזדמנות, ואני אומר את זה לך, השר אקוניס, לדון בנושא ואולי לגלות אחריות ציבורית ולהודיע שהממשלה תומכת בהצעת החוק, שאין צודקת ממנה. ולעניין זה, אני רק אצטט חברים שיושבים בממשלה, את חבר הכנסת יריב לוין, שאמר בנובמבר האחרון: חנין זועבי הוכיחה היום שוב שהיא גיס חמישי ושאין לה מקום בכנסת ישראל. זועבי ממשיכה לנצל את תפקידה בכנסת כדי להשמיץ את המדינה ולעוות את ההיסטוריה. קשה להבין למה עוד זקוקים שופטי בג"ץ על מנת לקבוע שאין לה מקום בכנסת, ואחת ולתמיד לאפשר את פסילת מועמדותה מכאן ולהבא. ואני אסכם בדברי שרת המשפטים, חברת הכנסת שקד, שאמרה כאן, מעל במת הכנסת, לפני חצי שנה, לגבי חגיגת ההתבטאויות המסיתות: "אם כך, חברי הכנסת הנכבדים, החגיגה הזאת תיגמר. חבר כנסת שיתבטא ככה לא יוכל ככל הנראה להיות בכנסת. הסיפור הזה חייב להיפסק, החוק חייב להכיר בכך שגם אמירות שהן כשלעצמן משלהבות את הטרור וחותרות תחת קיומה של מדינת ישראל לא יוכלו להיאמר. טרוריסט הוא לא רק זה שמבצע את הפיגוע, אסור בשום מצב, בטח לא לחבר כנסת, לשלהב המונים לבצע פיגועים".

בעיקר לאור האירועים שקרו גם בחודשים האחרונים, אדוני השר וחברי חברי הכנסת, ולאור העובדה שאנחנו רואים לאן מובילה ההסתה הזו, לאן מוביל השילוב הזה, אני פונה אליכם, בוודאי בקואליציה: תעמדו במילה שלכם, תובילו לתמיכה בחוק הזה, נקדם אותו יחד. זאת חובתנו, זאת חובתכם,

לצדק ולמדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. תודה לחבר הכנסת עודד פורר. כאמור, תשובה והצבעה במועד אחר. הודעה לסגן מזכירת הכנסת. תודה, אדוני. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 4 והוראת שעה), התשע"ו 2016, שהחזירה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות.

תודה לסגן מזכירת הכנסת. חברת הכנסת מרב מיכאלי, יושבת-ראש סיעת העבודה בכנסת, הודיעה לי שהיא מושכת את הצעת החוק שלה בנושא חוק שירותי הדת היהודיים. אנחנו עוברים להצעות לסדר-היום. אדוני, לפני שאתה עובר, יש לי הצעה לסדר-היום. אני מוכן לתת לך הודעה מהמיקרופון. בינתיים תדאגו שחברת הכנסת רויטל סויד תימצא פה, או נורית קורן. עליזה לביא פה?

אז אני אאפשר לחברי הכנסת שיגיעו גם כן לדבר. את רוצה לומר משהו, חברת הכנסת? מהצד. מהצד. נא לפתוח את המיקרופון לחברת הכנסת. תודה רבה, אדוני. אני רוצה להגיד שסיעת המחנה הציוני ביקרה השבוע בשכונות שפירא ונווה-שאנן בדרום תל-אביב. אנחנו לא בפעם הראשונה במקום הזה. אני חושבת ששרי הממשלה ממש לא יודעים איפה זה. כי ראש הממשלה, הוא נמצא היום בדבוס, וגם היום וגם בשבע השנים האחרונות בשבתו כראש הממשלה דאג לזרוק את הבעיה של השכונות האלה בדרום תל-אביב ואת בעיית הזרים שנמצאים שם,

על התושבים שגרים באזור, ופשוט להשאיר את זה ככה. כמו תמיד, ולא צריך אותי שאני אגיד את זה, שרי הממשלה אומרים את זה לראש הממשלה בעצמם, ראש הממשלה בורח מלפתור בעיות לאומיות. אנחנו, כאמור, היינו שם. באנו לשמוע את התושבות והתושבים והטענות שלהם. הצגנו להם את התוכנית שלנו לשיקום השכונות. שמענו את התרומה שלהם וסיכמנו אתם שאנחנו נמשיך לקדם את ההצעה שמדברת על שיקום שכונות דרום תל-אביב והוצאת הזרים משם בשיתוף אתם. כשנשלים את העבודה על הצעת החוק הזאת והתוכנית נביא אותה למליאה ונראה שיש דרך לטפל בבעיית דרום תל-אביב והזרים במדינת ישראל.

תודה לחברת הכנסת מרב מיכאלי. אנחנו עוברים להצעות לסדר-היום בנושא: התבטאויות שרת החוץ של שבדיה נגד ישראל, שמספריהן

נורית קורן, סגנית יושב-ראש הכנסת. ולאחריה, אם תגיע, חברת הכנסת רויטל סויד. אני אאפשר לה לדבר. אם לא, חברת הכנסת עליזה לביא.

אוקיי. רויטל, הייתי נותנת לה קודם.

את כבר למעלה, תישארי. שלוש דקות לרשותך. תודה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבר הכנסת אופיר פינס, אקוניס, השר,

העליתי מישהו, העליתי מישהו. סליחה, מחילה מכבודך, מחילה, מחילה.

נתת לו מחמאה, מה קרה?

אופיר שלנו הרבה יותר טוב, הרבה יותר מרשים. אין תחרות. כולם טובים, כולם טובים.

חברי חברי הכנסת, אנחנו רוצים לדבר היום על ההתבטאויות של שרת החוץ השבדית, שאמרה בשבוע שעבר שישראל מוציאה להורג מחבלים ללא משפט. מדובר באמירה שערורייתית, הזויה, חצופה ומנותקת מן המציאות. אני רוצה להזכיר לכולנו שהאמירה הזאת באה בעקבות כל הפרסומים שבאים מהרשתות החברתיות, מצלמים חצי מהאמת כאשר מראים את המחבלים נורים אחרי שהם תקפו אנשים, נשים וטף. ואני רוצה להזכיר לכם שרק ביום ראשון נרצחה אימא לשישה ילדים על-ידי נער פלסטיני. וחבל מאוד שהבת שלה הייתה עסוקה למטה בקומה התחתונה בטלפון. ואם היא לא הייתה עסוקה, גם המחבל הזה היה מת, בידיים של הבת שלה. אני רוצה לומר לאזרחי ישראל וכוחות הביטחון שלמדינת ישראל יש זכות להגן על עצמה. זאת לא רק זכות אלא גם חובה: חובת המדינה להגן על האזרחים. ולכן, כאשר נתפס אדם שמבצע טרור, כשהוא נתפס הוא חף מפשע. הוא מובא לבית-משפט, לרבות טרוריסטים, ועומד לדין. ואני רוצה להזכיר לכם שיש מקומות אפלים שהם מוצאים להורג. אצלנו במדינת ישראל הם זוכים לכלא מפנק. אזרחי ישראל מתמודדים עם טרור שמקבל רוח גבית מאמירות חסרות אחריות ושקריות מעין אלו. גם חברי הרשימה המשותפת, שלא נמצאים פה, גם הם אומרים,

נמצאים. אפילו היושב-ראש שלהם נמצא, וגם יוסף ג'בארין.

פה על הבמה אחת החברות ואמרה שישראל מוציאה להורג.

בבית הזה, צריך לחשוב פעמיים לפני שאומרים את הדברים האלה. ולא פלא שאחר כך שרה טוענת את מה שהיא טוענת. אני רוצה לומר לכם שחשוב מאוד שלפני שמתערבים, לפני שהאיחוד האירופי מתערב במדינת ישראל ולוקח כל מיני החלטות וכל מיני אמירות, חשוב מאוד לבדוק את העובדות ורק אחר כך להכתיב למדינת ישראל ולהגיד מה הם חושבים. הם לא יכולים להכתיב לנו, כי העובדות הן אחרות, ושיצאו בהצהרות לגבי נושאים אחרים ולא לגבי הנושאים האלה.

תודה לחברת הכנסת נורית קורן. תעלה חברת הכנסת עליזה לביא, ואחריה, חבר הכנסת ישראל אייכלר, נמצא, וגם איימן עודה נמצא. שלוש דקות לכל אחד. אדוני היושב-ראש, תודה, חברותי וחברי חברי הכנסת, אין גבול לצביעות.

הייתי תמימה. שרת החוץ השבדית, כשהיא נכנסה לתפקיד, באה ואמרה: לי יש משנה סדורה, משנה פמיניסטית. אני רוצה להביא את ערכי הפמיניזם, השוויון, אל תוך משנת החוץ שלי. אני כשרת חוץ הולכת לפעול בדרכים שלא הכרתם. ממש, ככה. האוזניים שלי הזדקפו ואמרתי: וואו, יש לנו ממי ללמוד. פניתי לשגריר ישראל בשבדיה, פניתי לשגריר השבדי בישראל. אמרתי: בואו, בואו נקיים, נראה מה זה סדר-יום פמיניסטי של משרד החוץ. ואיך פתאום הקערה התהפכה. זה מה שאת מביאה, שרת החוץ השבדית, אמירות שהן קשקוש,

שהן בלי הבנה בכלל של כל הסיטואציה כאן, זה מה שאת מביאה? ואני רוצה באמת לבוא ולומר שהדברים הקשים שאמרת, ההתבטאויות האחרונות שלך, מרגוט ולסטרם, שקשרת בין הפיגועים בפריז לייאוש הפלסטיני, וההאשמה השקרית שהעזת להטיח שישראל מוציאה להורג מחבלים ללא משפט, ממש לא מקובלות עלינו. תפסיקי לשקר, תפסיקי לרמות. תפסיקי לגנוב בדיור הציבורי, טוב שיש עכשיו בשבדיה תחקיר שמראה את הפרצוף האמיתי שלך. אל תעשי את הקריירה הפוליטית שלך על חשבון מדינת ישראל. רק לפני כשבוע פגשתי כאן משלחת של חברי פרלמנט שבדים בראשות סגנית יושב-ראש הפרלמנט השבדי הגברת איזבל דינגיזיאן, שבאה וביקשה ללמוד מה אנחנו עושים כדי לקדם נשים באשר הן נשים. אז לבוא וללמוד במסגרות הללו של שוויון מגדרי, ובמסגרות הביטחוניות, משלחות שבאות ולומדות,

אתם רוצים לבוא,

להתוודע, ללמוד מהניסיון של מדינת ישראל, ובצד השני, לבוא ולשקר, להכפיש את שמנו סתם. הרי כל מילה כזאת מביאה לעוד הסלמה של הסכסוך. אז איך את מעזה? את אמורה להיות שרת חוץ. יושרה, הבנה של דיפלומטיה ציבורית, אין לך לא זה ולא זה. וראוי שתיתני תשובות על הדיור הציבורי, שגנבת בתור, וגם החברה שמשכירה אמרה שכל התירוצים העלובים שלך הם שקר גס. אז מי משקר פה, שרת החוץ השבדית? תודה, אדוני היושב-ראש. תודה לחברת הכנסת עליזה לביא. יעלה חבר הכנסת ישראל אייכלר. ואחריו, אחרון הדוברים, יושב-ראש הסיעה המשותפת חבר הכנסת איימן עודה. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, כבוד השר, חברי הכנסת, כשאני קורא מה שאומרים שרת החוץ השבדית ושרי האיחוד האירופי והשגריר האמריקני, שמקבל גיבוי מה-State Department, אני שואל את עצמי: סליחה, האם הם לא מצטטים מילה במילה מדברים שקראתי בעיתונים הישראליים ובאתרים הישראליים, ונאמרים ונחקרים ומתפרסמים בתקשורת הישראלית, שאומרים את כל הדברים האלה ועוד בצורה הרבה יותר חריפה, שישראל היא איראן, שישראל היא משטר של דיכוי ושבישראל אין דמוקרטיה? מי אמר להם את זה? אדוני היושב-ראש, אני רוצה שנדע שבכל הדורות, ולמדתי את זה, כולל במאה ה-20, כל מה שאומות העולם אמרו נגד יהודים הן קיבלו מיהודים, מיהודים שבגדו בעמם, מיהודים שיצאו מתוך העיירות וחשבו שהחיים היהודיים הם כל החסרונות שבעולם. איך אנחנו יכולים לבוא בטענה לשרת חוץ שבדית שצריכה להיבחר שם על-ידי המוסלמים שכבשו את שבדיה, בשעה שפה בארץ אומרים לעולם כולו: איראן זה כאן, חרדים זה ג'יהאד אסלאמי, מתנחלים זה "חמאס", הרבנות הראשית זה האינקוויזיציה. את כל הדברים הנוראיים בעולם אומרים, והיהודים לא לומדים שפות, ולא לומדים ליבה, והם בורים, כל חיסרון שבעולם נגד העם היהודי אומרים כאן, כולל בבית הזה. אז איזו צביעות יש לנו? היא צבועה, הגברת בשבדיה, אבל מה אני מצפה מאיזו שרת חוץ שבדית כשפה הצביעות חוגגת בתקשורת הישראלית יומם ולילה? מה מראים כל יום? גם אתמול, אלימות של החרדים. גם הסרטים, גם התיאטרון הישראלי במשך שנים לקח נושאים אנטי-דתיים בצורה הכי קיצונית. שיילוק יכול לבוא וללמוד מהתרבות הרעה של שנים רבות שעשו נגד הדת היהודית ונגד האופי היהודי. אז המסקנה שלנו צריכה להיות בדיוק הפוכה: אם באה גויה משבדיה ואומרת נגד היהודים ככה, אז אנחנו היהודים צריכים להגיד: לא,

המידות הטובות ביותר יש בעם ישראל, הרחמנות הגדולה ביותר יש בעם ישראל, לא רק ליהודים אלא גם לאומות העולם. אין עוד מדינה בעולם שיש בה כל כך הרבה מעשי חסד לכולם, אין עוד עם בעולם שהערבות ההדדית, כשכואב ליהודי בצרפת, כואב ליהודי בתימן, כואב ליהודי במקסיקו ובברזיל,

כואב ליהודי בירושלים, כואב ליהודי בתל-אביב, אין את זה כמעט בכל אומה ולשון. את זה אנחנו צריכים להגיד לעולם. את זה אנחנו צריכים לכתוב לעצמנו ולשים את זה לעולם כולו. אני לא מצפה שעיתונאים בתקשורת יעסקו בדברים חיוביים.

אבל הם אומרים שאם אתה תכתוב דברים חיוביים, אתה יכול לסגור את העיתון. חבר הכנסת אייכלר, על הדברים שאתה אומר, עוד דקה מגיעה לך. תודה רבה. להגיד: אדרבה ואדרבה, נכון, תקשורת לא יכולה לחיות רק מדברים טובים. אגב, מדברים גם על הכנסת, שיש לה תדמית גרועה.

אדוני היושב-ראש, שבתקשורת יכתבו על דברים גדולים שנעשים בוועדות הכנסת למען נזקקים, למען נכים, למען חולים? לא, רק את הדברים הרעים. אין לי בזה טענה, זה תפקידנו כאנשי ציבור לחטוף את זה. כי את השכר על מעשים טובים, מי שעוסק בצורכי ציבור באמונה, רק הקדוש-ברוך-הוא ישלם שכרו. אבל אנחנו הפכנו למערכת תקשורת שכל היום וכל יום היא נגד כל הקדוש והיקר לעם ישראל, ומצפים שאומות העולם לא יקנו את זה. האיחוד האירופי כותב נגד החינוך החרדי היהודי, שהוא גורם נזק לכלכלה העולמית והישראלית, מתוך חומרים שהוא מקבל מפה. דיברתי אתם, עם אנשי האיחוד האירופי. אמרתי: ראית את האנשים שלנו כשהם יוצאים לעבודה? לא, אנחנו מקבלים, תודה. תודה על הדקה שנתת לי. ואני רוצה באמת, מכיוון שרצית דברים חיוביים, לסיים בחיוב. עם ישראל הוא העם היקר והאצילי ביותר, וכל אומות העולם לקחו את כל המידות הטובות מתוך תורת ישראל.

תודה לחבר הכנסת ישראל אייכלר. יעלה אחרון הדוברים בהצעה זו, חבר הכנסת איימן עודה, יושב-ראש הרשימה המשותפת. שלוש דקות, חבר הכנסת איימן עודה, לרשותך. אדוני היושב-ראש,

אני מקווה שלא רק אנחנו ברשימה המשותפת, יש לנו דעה שונה. יש מקרה של הרג, רצח, מה שאפשר לקרוא אחרי חקירה. שרת החוץ של שבדיה מבקשת לחקור, לא להאשים, לחקור. יכול להיות שיש צדק פה, אין צדק, אבל לחקור. בן-אדם, היא ביקשה לחקור את המקרה. מה היא קשורה בכלל? הדבר הזה הוא כל כך בסיסי בכל מדינה מתוקנת. היא קשרה בין הרצח בפריז לכאן. היא האשימה, יש הבדל. אם היא הייתה מבקשת לחקור, אהלן וסהלן. אדוני היושב-ראש, אז אני מבקש כן לחקור. וצריך לחקור. כאשר בן-אדם, לא חשוב אם הוא נהרג או נרצח, ילד בן 15 רצח.

כבר אמרנו שהכיבוש משחית. הכיבוש משחית את החברה הישראלית. אתם חושבים שאי-אפשר לבדוק לגבי מקרים שבאמת רצחו, ממש רצחו, ולא צריך לחקור את המקרה הזה? איך זה יכול להיות? אני לא מבין. אני לא מבין. רק לחקור. יכול להיות שיצא x או y,

יש לחקור את המקרה הזה. בן-אדם זה בן-אדם. הבן-אדם, החייל, כשיחזור לפה, הוא יחזור עם דם על הידיים. הוא עלול עוד לרצוח גם פה, כי הוא כבר רצח בן-אדם. הכיבוש הארור הזה משחית את החברה כולה.

אני רוצה להגיד לכם, אני בהיותי גם ערבי, גם פלסטיני וגם אזרח במדינת ישראל, אני זה שיודע את שתי השפות, יודע את שתי התרבויות, רואה תקשורת פלסטינית ורואה תקשורת ישראלית, אני זה שרואה את שני הצדדים, ואני אומר לכם שאני מדי יום רואה את הלוויות, את האימהות הבוכות. אי-אפשר לצאת כולם, כולם, נגד חקירה. במדינה מתוקנת דמוקרטית חוקרים. יכול להיות שיצא x בחקירה, יכול להיות y, אבל כן לחקור.

תודה לחבר הכנסת איימן עודה. ישיב השר אופיר אקוניס בשם הממשלה. אדוני היושב-ראש, תודה, חברות וחברי הכנסת, חבר הכנסת עודה, הדבר היחיד,

שצריך לחקור הוא איך האישה הזאת משמשת שרת החוץ של שבדיה. זה הדבר היחיד שצריך לחקור. מדובר, אדוני היושב-ראש, על הגברת מרגוט ולסטרם. הגברת ולסטרם ממשיכה ומסיתה נגד מדינת ישראל, לא בהתבטאות הראשונה. הוזכרו כאן גם על-ידי חברת הכנסת לביא ההתבטאויות שלה לאחר הטבח הנוראי בפריז לפני חודשיים,

בהשקפתה המעוותת וההזויה, בין מה שהיא מכנה "הכיבוש הישראלי" לבין הטבח הזה, הנוראי. אנחנו כמובן מגנים ודוחים בשאט-נפש את דבריה של שרת החוץ של שבדיה. ברור כשמש, חברות וחברי הכנסת, שכעת משמשת בשבדיה בתפקיד שרת החוץ גברת שאיננה יודעת על מה היא מדברת, אין לה מושג במדיניות חוץ, איננה מבינה את המציאות במזרח התיכון בכלל ובישראל בפרט. עד לרגע זה לא דיברה מילה, לא גינתה, לא התייחסה לרצח המתועב זוהי הוצאה להורג, של דפנה מאיר, זכרה לברכה, שבביתה ולעיני ששת ילדיה נרצחה על-ידי מחבל מתועב בן 15. לא הכיבוש, חבר הכנסת איימן עודה, הוא שהביא את השרץ הזה,

הוא חיה דו-רגלית, את החיה הדו-רגלית הזאת, להיכנס לביתה של משפחת מאיר בעתניאל ולרצוח אישה בת 38. כשהוא חייל הוא בסדר. או מחבל אחר שניסה, סלח לי. מחבל אחר שניסה לרצוח, הוא ניסה לרצוח, אישה הרה בתקוע, פחות או יותר 24 שעות לאחר מכן. אתה חושב שיש מישהו,

עכשיו אני אגיד לך בדיוק מה קרה. אני אגיד לך בדיוק מה קרה. אדוני היושב-ראש, זאת הזדמנות טובה. חבר הכנסת כהן היה שר בממשלה וודאי ראה סקירות של מדד ההסתה הפלסטינית כאשר היה חבר הממשלה. חבר הכנסת פרץ כיהן כשר הביטחון, הוא ודאי ראה סקירות כאלה בממשלה. מדד ההסתה הפלסטינית הרשמית, לא רק שאיננו הולך ויורד, חבר הכנסת עודה, הוא הולך ומתגבר. אנחנו ראינו בישיבת הממשלה ביום ראשון שילדה בת חמש בגן-ילדים של הרשות הפלסטינית באה ואומרת איך אין ישראל, יש רק פלסטין, איך הם יחזרו, לעכו וליפו ולרמלה ולנצרת. פשרה היסטורית.

נביאנו יונה יצא מיפו לפני 4,000 שנה לשליחותו בנינווה. איפה הייתם בדיוק? איפה היו הפלסטינים לפני 4,000 שנה? איפה הם היו?

אולי מירושלים נצא, בירתנו זה 3,000 שנה, איפה הייתם? אני שואל אותך, היכן הייתם לפני 3,000 שנה? הייתם בירושלים? הייתם בחברון שהייתה בירתנו עוד לפני ירושלים, לפני למעלה מ-3,000 שנה? איפה הייתם? אני מציע

גם לשרה השבדית, אדוני היושב-ראש, להפסיק,

לא רק לה, גם לשרות ושרי האיחוד האירופי, שהולכים ומקצינים נגד ישראל ובעד הפלסטינים, להפסיק להטיף לנו, משום שצעדים כאלה, או אמירות מכוערות כאלה, כפי שאומרת הגברת ולסטרם, לא יקרבו את השלום, הן ירחיקו אותו. יכול להיות, חבר הכנסת עודה,

אינני יודע, אבל יכול להיות, כי נוצר שיח ציבורי, חברת הכנסת לביא, מאז שמענו על התבטאותה ההזויה של הגברת ולסטרם, שגם לאוזניהם של כמה צעירים ברשות הפלסטינית הגיעה ההתבטאות הזאת שלה, שהיא בוודאי נותנת רוח גבית לטרור. אינני מאשים, אינני מטיל אשמה ישירה, אבל יכול להיות שכאשר נוסף על ההסתה הפלסטינית, הרשמית, גם בגני-הילדים, בבתי-הספר, במערכת החינוך, בטלוויזיה הפלסטינית, אין הרי שם, תסכים אתי, חבר הכנסת עודה, שאין תקשורת חופשית ברשות הפלסטינית, זה לא קיים. זה קיים בישראל, זה לא קיים ברשות הפלסטינית. אולי המחבל הזה והמחבל מתקוע התרשמו מדבריה של חברת הפרלמנט, שרת החוץ השבדית, ועשו את מעשיהם הנתעבים. אין שום הצדקה למעשי רצח, להתקפות בסכינים, לירי מתועב על אזרח ישראלי.

אני עוד לא שמעתי את הגינוי הרחב למעשה המכוער, המתועב,

זאת הוצאה להורג, של נשאת מלחם מערערה. עכשיו אפילו הטיעון של כיבוש, אפילו הטיעון הזה איננו נכון, שהרי ערערה, לשיטתכם, אני מקווה, איננה נמצאת תחת כיבוש.

מקום במדינת ישראל, במשולש, איננה נמצאת תחת כיבוש. הלך ועשה את מעשהו המתועב. הוויכוח, אדוני היושב-ראש, איננו על שטח, ואיננו על שטחים, הוא איננו על התנחלויות, איננו על עתניאל,

הוויכוח איננו על תקוע, אלא על יפו, הוויכוח איננו על בית-אל, אלא על חיפה, עירך, הוויכוח איננו על פסגות, הוויכוח הוא על עכו. הוויכוח איננו על ירושלים, לא על ירושלים המזרחית, הוויכוח הוא על ירושלים. ואני הולך להגיד לך את הדבר הבא, לא על חשבון, בוויכוח הזה שמתקיים מאז,

120 שנה, פחות או יותר, מאז הגיעו ראשוני המתיישבים שבי ציון למולדתנו ההיסטוריות, וכמובן ההתקפות המכוערות,

כדאי לזכור שיטא הסמוכה לחברון,

מתי התרחש הטבח שבו נשחטו ילדים קטנים בחברון, ב-1929? האם הייתה ישראל? האם היו שטחים? האם היה ויכוח על שטח? האם היה ויכוח על קווי 67' או על קווי 47'? לא היה כלום. אלא הם מיניהם של הרוצחים המתועבים מחברון שעושים את המעשים הללו ב-2016, אדוני היושב-ראש, בעתניאל, או בקריית-ארבע, או בתקוע, או בתל-אביב. הוויכוח הוא לא על המקומות הללו, הוויכוח הוא על עצם הקיום של המדינה היהודית, של מדינת ישראל. ואני אגיד לך, חבר הכנסת עודה, אתם עומדים להפסיד בוויכוח הזה. מדינת ישראל היא מדינה חזקה, היא מדינה עם יכולות כבירות, לא רק בתחום הצבאי, יגיד לך חבר הכנסת מרגלית, שגם בתחום היזמות והחדשנות וההיי-טק והבנייה, יש כמובן עוד הרבה מה לשפר במדינתנו, אבל בוויכוח הזה, חבר הכנסת מרגלית, בוודאי בוויכוח ההיסטורי, וגם בוויכוח העתידי, דינה של האמת לנצח. וכיוון שהאמת היא לימיננו, אדוני היושב-ראש, אנחנו ננצח את כל אויבינו.

אפשר להציע, תודה.

אדוני השר, מה אדוני מציע? מה שיציעו המציעים אנחנו מציעים. חברת הכנסת לביא רוצה ועדה? בסדר. דב חנין, דעה נוספת. אחר כך נעבור להצבעה. אדוני היושב-ראש, עמיתי חברי הכנסת, ממשלת ישראל כנראה לא מכירה את האמירה העממית: אם מישהו אומר לך שאתה שיכור, אתה יכול להתעלם, אבל אם כולם אומרים לך שאתה שיכור, כדאי שתלך לישון. שרת החוץ השבדית הביעה ביקורת קשה על ממשלת ישראל ועל מדיניות ישראל. אז יש תשובה נורא פשוטה, היא אנטישמית. יש עוד שרי חוץ שהביעו ביקורת על מדיניות ממשלת ישראל,

השגריר האמריקני, גם הוא הביע ביקורת על מדיניות ממשלת ישראל, ואז הסבירו לנו שהוא לא ביטא את עמדות משרד החוץ והנשיא. ואז מופיע דובר משרד החוץ האמריקני, וחוזר על עמדת השגריר האמריקני. אז גם משרד החוץ האמריקני אנטישמי, וגם נשיא ארצות-הברית הוא אנטישמי, ושרי החוץ של מדינות העולם כולם אנטישמים, רק ממשלת ישראל צודקת, ורק ממשלת ישראל צַדֶקֶת. אני מציע לממשלת ישראל ללכת לישון. תודה לחבר הכנסת דב חנין. דעה נוספת של חבר הכנסת אראל מרגלית. כבוד היושב-ראש,

חברי חברי הכנסת,

מובן שאנחנו נגד ההתבטאות הזאת בצורה נחרצת, ואני תומך בכל מי שמדבר נגד ההתבטאות החריפה והבלתי-מתקבלת על הדעת הזאת. יחד עם זאת, אני רוצה להמליץ לממשלה ולמשרד החוץ, ובפעם שעברה המלצתי את זה גם לבנט במשרד הכלכלה: שבדיה היא מדינה חברה, לא מדינה אויבת. גם אם מישהו פה או שם מדבר נגדה. אנחנו היינו ביחד, יושב פה המזכיר, היינו ביחד במשלחת בשבדיה אצל משפחת ולנברג, הם קיבלו אותנו. הם הביאו אחר כך 60 מראשי הכלכלה השבדית לפה לארץ. אני אומר לכם את הדבר הבא: אתה דיברת קודם על הערכים היצירתיים והטכנולוגיים, ישראל חייבת לשמור על היחסים, גם אם פה מישהו מתבטא כך או פה מישהו מתבטא אחרת, על יחסים תקינים,

הסגירה של הנציגויות הכלכליות בצפון אירופה היא טעות רצינית ביותר. אלה הנציגויות החשובות ביותר לקשרים. חייבים לשמור על הקשרים, יש לנו שם הרבה מאוד חברים, וצריך לשמור ולא לתת לאנשים רעים לקלקל. תודה לחבר הכנסת אראל מרגלית. אם כן, חברי הכנסת רוצים שזה יעבור לוועדה,

אם כן, נצביע. רבותי, מי שבעד הוא בעד להעביר את הנושא לוועדה. מי שמתנגד, הסרה.

מי נגד? ההצעה להעביר

12 בעד, שלושה מתנגדים, אין נמנעים. אם כן, הנושא יועבר לוועדת החוץ והביטחון לדיון. תודה למציעים. תודה לשר אופיר אקוניס. אנחנו ממשיכים. הצעות לסדר-היום: קריסת חברת "מגה" והדאגה לעובדי החברה,

2513, 2525, 2526, 2529, 2539, 2540 ו-2541. אני אאפשר לחברת הכנסת

מי שמשיבה, לא, שר הכלכלה, יריב לוין צריך להשיב. שרת המשפטים? לי כתוב, השר יריב לוין. הנושא הזה שייך לכלכלה. אני אומר כמה מילים בין לבין, כדי שלא,

חברת הכנסת סופה לנדבר, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, אני צריכה להגיד כאן שגם אני קניתי ב"מגה". לצערי, הסניף שקניתי בו באשדוד כבר נסגר לפני חצי שנה. אבל אני רוצה להגיד שבעיר החמישית בגודלה, עד כה לא מצאתי מקום שאני רוצה לקנות בו. עבדו שם אנשים מיוחדים, אנשים נאמנים לעסק, אנשים נאמנים למקום העבודה. אנשים טובים ביותר. הפרנסה הזאת שהם הביאו הביתה הייתה הפרנסה היחידה. היה להם רצון להציל את העסק, והאכזבה היא גדולה ביותר. אדוני היושב-ראש, אני רוצה להגיד שאנחנו, הקונים בסניף הזה, לא הרגשנו שהעסק הולך להתמוטט, שהייתה כאן בעיה. אבל אני חושבת שהייתה כאן מניפולציה, מניפולציה של בעלי השליטה. אחרי שמשכו הון, בונוסים, במצב הזה ש-3,500 איש, ועבדו שם יותר בשלב הראשון, הולכים הביתה, והפרנסה היחידה שהם מביאים לבית, איפה כאן משכנתה? איפה חובות? איפה החיים הרגילים של הילדים ושל המשפחות האלה? 3,500 משפחות, הולכים הביתה, וגם ההצלה הזאת, לחודש ימים. אני רוצה להאמין שזה יציל את העסק, אבל בינתיים הסכנה מעל הראש. למה אני מדברת, אדוני היושב-ראש, על מניפולציה? הבעלים של העסק חילקו את החברה לשני חלקים: נדל"ן ותכולה. החברה שרכשה את הנדל"ן השכירה לחברה האחות. האם זו לא מניפולציה? הם הכניסו לכיס מיליונים, הבעלים של העסק הזה, של "מגה", הכניסו מיליונים, וכאשר הם ידעו שהעסק בסכנה, הם המשיכו למשוך דיבידנדים. אני רוצה לשאול את שר האוצר: אדוני, איפה אתה? הרי לפני הבחירות דיברת על האנשים האלה. דיברת גבוהה-גבוהה. איפה אתה עכשיו? איפה אתה מפעיל את הרגולציה? ואיפה מי שצריך להיות אחראי לרגולציה? רבותי, מה שקורה כאן עם "מגה" זה טיטניק חברתי של מדינת ישראל, ולפני שיקרה כאן צונאמי אנחנו צריכים בעצם להפעיל את גופי הבקרה. מקרים דומים יכולים לקרות בעתיד, וכדי שזה לא יקרה חייבים כאן להפעיל את הרגולציה.

ולסיום, אדוני היושב-ראש, רגולציה ולא מניפולציה.

תודה לחברת הכנסת סופה לנדבר. חבר הכנסת משה גפני, לא נמצא באולם. חבר הכנסת עמיר פרץ, עד שאתה תגיע לדוכן, אני אומר כמה מילים. אני יכול?

מאחר שגם אני הגשתי הצעה לסדר-היום בנושא הזה של "מגה" אני חושב שיש משהו שחז"ל דיברו עליו בצורה מאוד מאוד ברורה: "יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך". לא רק זה, אנחנו אומרים יום-יום בברכת המזון: "ואל תצריכנו לא לידי מתנת בשר ודם ולא לידי הלוואתם". יתרה מזו, הבטלה מביאה לידי חטא. כל הנושא של ההתנהלות ב"מגה", לצערי הרב, לוקח אותנו למקום לא טוב. אני חושב שהעובדים, חרב עליהם עולמם, ולא מדובר,

בעובדים שמרוויחים משכורות עתק, זה שכר מינימום. וכאשר הם מוצאים את עצמם שגם פת הלחם הזאת, גם אותה לוקחים להם, זה חורבן אישי לכל אחד מהם.

כל מי שיכול להירתם, אני קורא לממשלה,

לשר הכלכלה, לשר האוצר: כל מי שיש לו טיפה של רחמים חייב לעשות מעשה, להיכנס בעובי הקורה ולנסות להציל מהמציאות הקשה הזאת שנכפתה על אלפי עובדים, וטובה שעה אחת לפני כן. אדוני חבר הכנסת עמיר פרץ, שלוש דקות לרשותך. אני מודה לך על שהסכמת שאומר כמה מילים. בשמחה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, חברי השר נציג הממשלה, אין ספק שהיום הזה שבו אנו דנים על גורלם ועתידם של אותם אלפי עובדים שעבדו ב"מגה", ושירתו את הארגון הזה במשך עשרות שנים, והיו גם במקום שבו הרבה מאוד אזרחים יכלו לפגוש את החיים עצמם, את יוקר המחיה, מה זה עובדים שעובדים לפת לחמם בשכר מינימום וגאים במקום עבודתם. הכי מדהים זה שמדינת ישראל, שכל כך מתהללת בצמיחה הגדולה, ממשלת ישראל, שמדברת כל היום אל האזרחים ואומרת: אנחנו המדינה עם הכלכלה החזקה ביותר, מה שקורה היום ב"מגה" מוכיח ששיטת השוק החופשי, אותה שיטה שוודאי אופיר אקוניס יבוא ויגן עליה ככל יכולתו, פה אנחנו מבינים שגם כשממשלה לא מעורבת, היא חייבת להתערב, אפילו בשוק חופשי. מכיוון שאדוני השר, אתה יודע כמה עולה להקים מקום עבודה אחד בישראל? יש כאלה שאומרים 150,000 דולר, יש שאומרים 180,000 דולר, כדי להקים מקום עבודה אחד חדש. ופה לנגד עינינו 3,000 מקומות עבודה. עכשיו, איפה? אם בתל-אביב עולה 150,000 דולר להקים מקום עבודה, כמה עולה להקים מקום עבודה באופקים? כמה עולה להקים מקום עבודה בבית-שאן? כמה עולה מקום עבודה בעפולה או בעכו? כי הרשת הרי פרוסה לה בכל רחבי הארץ, היא מפרנסת אזרחים, היא נותנת כבוד. ונכון, יש שם משפחות שלמות. הם לא תכננו להתחתן, אבל נפגשו שם ברשת, והפכו שם לזוגות והקימו משפחות, כלומר יש לנו מקרים שאותם אנשים שנמצאים שם 20, 30 שנה, ודאי מתקרבים לגיל 50, לגיל 60, שני בני-הזוג ימצאו את עצמם בחוץ. ואני בהחלט חושב, אדוני השר, שיש מקום להתערבות הממשלה, מכיוון שזיכיונות במדינה הזאת בסופו של דבר מיוצרים מתוך התשתית הכלכלית והחברתית שאותה כולנו בנינו. ואני פונה כאן גם לחברי מהתנועה הקיבוצית: גם לכם יש חלק בשליטה על "דור אלון"; גם אתם צריכים לומר את דברכם. אני רוצה גם לפנות לשאר השותפים: אי-אפשר לחמוק. אני מאוד מעריך את כולם. במשך עשרות שנים החזיקו את הרשת הזאת, אבל השיטה, אדוני השר, השיטה שכל חיי אני נלחם נגדה, שכאשר חברה מרוויחה, המנהלים מצטיינים, מקבלים בונוסים, וכאשר חברה מתמוטטת, העובדים אשמים, הם משלמים את המחיר. איזה מין חלוקה חסרת מצפון זו? איזה מין חלוקה של חוסר אחריות שהולכת ומטופחת? לכן, אדוני השר, אם כולם יצאו כאן מרוויחים מהמשבר הזה, יהיו עוד כאלה. למה להתאמץ להחזיק חברה? למה להכניס את היד לכיס אם אפשר להכריז על פשיטת רגל ואפשר להכריז פירוק החברה? אדוני היושב-ראש, אם תרשה לי עוד דקה. שוחחתי עם נציגי העובדים. אתה יודע מה, כבוד השר? תמצאו דרך, לא יודע איך. אני יודע, זה, פשוט, אתם לא תמהרו להתערב, אבל תמצאו דרך שתקבע לפחות שכשהמפרקים מעמידים עכשיו את החברה למכירה, לפחות שיהיו תנאי או שני תנאים או שלושה תנאים, אבל נתחיל מהתנאי הבסיסי: התנאי הבסיסי הוא שכל גורם שרוצה לקנות את החברה יודיע שהוא קונה אותה בשלמותה, מקשה אחת. זה תנאי ראשון שצריך להיות רשום בתנאים שעכשיו מפרסמים. התנאי השני, אותו קונה מתחייב שההסכם הקיבוצי שהיה ב"מגה" יעבור כפי שהוא, על זכויותיו ועל המחויבות שהיו בו כלפי העובדים, אל אותו מעסיק חדש. התנאי השלישי, והוא ודאי כלול בממשלה, יש הרי תקרת הביטוח הלאומי. כאשר חברה מתמוטטת, היום הביטוח הלאומי משלם במקום אותו מעסיק שאין לו יכולת לשלם. תקרת הפיצויים המקסימלית היא 138,000 שקלים, אם אני זוכר נכון. יש גם מה שנקרא אפשרות לתת דמי קדימה, ואז אתה מוציא אותם מתוך אותם 138,000 שקלים, והיא יכולה להוסיף עוד 50,000 שקל. אבל גם זה בטל בשישים, כי לא מדובר בחברה צעירה, מדובר בעובדים שהסכום של 100% הפיצויים שלהם מגיע למספרים הרבה יותר גדולים. אני לא מדבר על מעבר לכך. לכן, אדוני השר, אם הייתם יכולים להנחות על חברה שתהיה מקשה אחת, על תשלום פיצויים מלא, לא רק על התקרה של ביטוח לאומי, כי זו לא חוכמה, עובד עבד עשר שנים או שמונה שנים או שש שנים והגיע לתקרה של 138,000, ואז כאילו יצא עם פיצויים סבירים, ועובד אחר שעובד 30 שנה, שמגיעים לו 300,000 או 400,000, מוצא את עצמו שהוא יוכל לקבל רק את התקרה. זה דבר בלתי הגיוני. והדבר האחרון, אדוני, אני מאוד מבקש שהעניין הזה של קדימות לכל הזכויות, לכל התנאים הסוציאליים של אותם עובדים ששירתו את החברה הזאת, שירתו את הציבור הישראלי נאמנה, "מגה" הופכת לסמל. בואו, תעמוד פה, אדוני השר, ותגיד: "מגה", לא תצעדי לבד. רק תגיד זאת, ואז נדע שאתם הולכים להתערב ולעשות כמיטב יכולתכם.

תודה לחבר הכנסת עמיר פרץ. חבר הכנסת מאיר כהן, ואחריו, אחמד טיבי ביקש. אני הבנתי שאתה רצת אז אתה עוד נושם ואני, אוקיי, אנחנו נאפשר לחבר הכנסת, סגן יושב-ראש הכנסת, חבר הכנסת מאיר כהן.

אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, אני רוצה רק לחזק כמה דברים, אחד מהם נשמע על-ידי חבר הכנסת עמיר פרץ. כראש רשות, כשבא משקיע,

אתה מכיר את זה ודאי, היית ראש עיריית שדרות, וביקש לפתוח מפעל עם 50 עובדים, כל כך הרבה כסף הייתה מוכנה המדינה להשקיע בשביל המפעל הזה. אני זוכר מפעל, שבאתי למשרד התעשייה בזמנו, והיו מוכנים. אמרו: אם הוא יהיה מוכן לפתוח ולהעסיק 50 תושבי דימונה, אנחנו שמים 9 מיליון שקלים מייד, ובסיכומו של דבר אנחנו נגיע ל-28 מיליון. בשביל 50 עובדים. הסניף בדימונה עומד לפני סגירה. יש שם 100 עובדים, סניף You נסגר. גם שם היו 100 עובדים. והנה לכם, 200 עובדים הלכו הביתה. כך באור-עקיבא, כך בנתיבות ובעוד הרבה מאוד מקומות. גם בפריפריה וגם במרכז הארץ.

לצערי הגדול, אנחנו רואים גם את שר האוצר וגם השרים בממשלה ואת ההסתדרות, ויש לי ביקורת גדולה מאוד על ההסתדרות, שממנה אתה באת. ותסלח לי על הדברים, אדוני,

היה מדובר בפיטורים של 100 עובדים מחברת החשמל, אני חושב שההסתדרות הייתה עומדת על רגליה האחוריות והיו מזדעקים בצורה בלתי רגילה, והיינו רואים מאבק ואיומים. אבל מה קורה כשאלפי אנשים, שממילא משתכרים שכר מינימום, יוצאים החוצה? אז עושים איזו ישיבה, אבי ניסנקורן ביחד עם האוצר, וקוראים: אנחנו מבקשים למכור את החברה מקשה אחת ולא לחלק אותה. כנראה החברה לא תימכר מקשה אחת, וכנראה יעוטו הטורפים. קרא לזה פגר שמונח, וכל אחד עם המקור שלו יגזור איזה משהו. כואב הלב לראות את האנשים האלה. באמת כואב הלב. ומה שאני מציע, אדוני השר, זה שבאמת תהיה רגישות שתקרא את המפה, שתעשה מיפוי מה קורה לעסקים מהסוג הזה. לא לחכות עד לאותו יום ששופטים ושהכול מתפרק, אלא הרבה לפני כן לקום ולנסות לטפל.

אני מתגעגע להסתדרות לוחמת יותר. ואני אומר לך את זה כאחד שגדל בדימונה. אני מתגעגע להסתדרות שהיום, בעקבות מה שקורה, הייתה צריכה להשבית את המדינה. כי מגיע לעובדים האלה, שנתנו את נשמתם בשכר מינימום, שייאבקו בשבילם ולא יזרקו ססמאות באוויר.

תודה לחבר הכנסת מאיר כהן. יעלה אחרון הדוברים, חבר הכנסת אחמד טיבי. ואחריו, ישיב השר אופיר אקוניס. שלוש דקות לרשותך,

סגן יושב-ראש הכנסת אחמד טיבי. אדוני היושב-ראש, חברת הכנסת מירב בן ארי, הנציגה היחידה של הקואליציה, סליחה,

חכה, אני אגיע לשר. אין ספק שהנוכחות שלך היא נוכחות מזהירה, בודדת בצמרת, או בתחתית,

בצמרת, בצמרת.

הקואליציה, זה התחתית מבחינתי. אבל אני מבין שהשר אקוניס עונה על "מגה". על עובדי "מגה". זה מעניין. אני רק יכול להגיד שזה מעניין. אני ציפיתי משר אחר שיענה. אני לא רוצה שום יחס אחר, אבל בכל זאת. אבל זה היחס של הממשלה גם לעובדי "מגה". 3,000 משפחות. 3,500. שר המדע. והחלל. פאוזה?

הם בודקים אם ה"מגה" קשור לחלל. שר המדע. שר המדע והחלל.

שר המדע, הטכנולוגיה והחלל החיצון. לא, הוא הוריד. הוא הוריד את החלל.

אבל לא בשם.

הוא נפטר מ"החלל". מה זה קשור לעובדי "מגה", ריבונו של עולם? מדע, חלל חיצון וטכנולוגיה.

מה זה שייך? 3,000 משפחות, אני יכול להגיד משהו, בבקשה? אני חושב שאופיר אקוניס, אתה יכול לשים אותו פה על תקן של כל שר. כל שר, יענה לך. זה אומר עליו משהו, או על השרים?

על המיומנות שלו אף אחד לא מתווכח.

יש לו יכולות רבות ומגוונות. חבר הכנסת טיבי, סגן היושב-ראש הנוכחי, כי גם אתה סגן, הוא יהודי חכם. הוא יודע מה הוא אומר.

אגב, היו לו דברי חוכמה בהירים ונהירים יותר מאשר המשפט האחרון,

חבר הכנסת טיבי, אני חשבתי שהוא אומר "יהודי חכם" עליך. אדוני היושב-ראש, בוא נדבר על 3,000 המשפחות של אנשים שעובדים קשה ומרוויחים מעט במשך שנים רבות. 3,500. 3,500 משפחות.

מה יותר חשוב מהזכות האנושית הבסיסית של לעבוד ולחיות בכבוד, עם משכורת, עם עתיד בטוח של "אתה עובד, אתה מקבל שכר"?

אפשר לפרק את החבילה הזאת, את האמנה החברתית שמבטיחה המשכיות של חיים בכבוד. מה עוד שהחיים שלהם הם חיי דוחק, מתקרבים לשכר מינימום, אלפי משפחות, עם הנהלה שמושכת רווחים. משכה רווחים בעבר, יכולה עדיין להמשיך למשוך רווחים. יהודים וערבים. אז אני שואל: איפה הממשלה? איפה הממשלה במשבר הזה? אתה צדקת, עמיתי חבר הכנסת מאיר כהן, אם היה מדובר בעובדי חברת החשמל או בנתב"ג זה לא היה נמשך, לא מצד הממשלה ולא מצד ההסתדרות, כי שם מדובר באיגודים חזקים. פה כל 3,500 העובדים, מתייחסים אליהם כאל אוויר, כאל אנשים שקופים. דיברנו על שקופים? אין שקופים בימים אלה כמו עובדי "מגה". בתקופתו של עמיר השביתו את נתב"ג ואת החזקים לטובת, בגלל החלשים. לזכותך, חבר הכנסת פרץ. הדברים האלה לא קורים היום. היום מחזקים את החזקים ומחלישים את החלשים, והשקופים הם שקופים יותר, ובעלי השררה ממשיכים להתחזק. הגיע הזמן, אדוני היושב-ראש, שהממשלה תעשה מעשה ותציל את 3,500 המשפחות של עובדי "מגה". הכנסת מאוחדת ביום הזה ועומדת לצד כל המשפחות האלה של עובדי "מגה". ויש לפתור את המשבר הזה על-ידי הממשלה.

תודה לחבר הכנסת אחמד טיבי. ישיב לכל המציעים השר אופיר אקוניס. אדוני היושב-ראש, תודה, חברות וחברי הכנסת,

חבר הכנסת טיבי, שהנושא הזה הוא הרבה יותר עצוב מאשר משעשע, גם אם ניסית לפתוח בהלצות ובהומור. כפי שפתחה חברת הכנסת לנדבר, גם אני לקוח די קבוע, בלי לפגוע באחרים, בסניף "מגה" בשכונתי. עובדים שם, חבר הכנסת פרץ, עשרות עובדים יהודים וערבים, ערביות שיוצאות לשוק העבודה, רובן לומדות באוניברסיטת תל-אביב ועובדות בסניף "מגה". מגיעים מכל קצות הארץ לעבוד בסניף הזה. כפי שאמרתי, חבר הכנסת טיבי, יהודים,

ערבים,

אני מכיר אותם, הם מכירים אותי, יחסי הערכה הדדית, וכמובן,

אדוני היושב-ראש. השבוע, באחד מימי השבוע, כאשר הסניף, כמו כל סניפי "מגה",

נדמה לי ביום ראשון או שני, זה היה מראה עצוב מאוד. אני רוצה להגיד גם בעניין זה, זאת עדיין לא התשובה של משרד הכלכלה אלא אלה דברי שלי, ומייד אגיע לתשובת משרד הכלכלה, החוצפה ועזות המצח של המנהלים קודם כול לדרוש ולבקש את הבונוסים. בונוסים מקבלים בדרך כלל על הצלחה, ככה אני יודע. בונוסים מקבלים על הצלחה ולא על כישלונות. אז מבקשים וגם מצדיקים, במקום להתחבא באיזה מקום ולא לדבר כמה ימים, יוצאים לעיני המצלמות, אגב,

חבר הכנסת פרץ, שבאו מזרם פוליטי וכלכלי לא דומה לזה שלי. לא ננקוב בשמות, כי הם לא יכולים להגיב כאן, ואני גם לא מעוניין בוויכוח אישי, אבל אתה יודע בדיוק על מי אני מדבר. גם אדם שעשה בחייו כמה, אני לא נקבתי בשמות. כן, לא נקבתי, בלי לנקוב בשמות. ומצדיק, בעוד העובדים החלשים ביותר והעובדות החלשות ביותר עלולים ועלולות למצוא עצמם חסרי תעסוקה בסוף החודש שנתן בית-המשפט, הוא מצדיק את הבונוס הזה. חבר הכנסת מאיר כהן דיבר על החברה הקיבוצית וגם על החברה הפרטית. הוויכוחים בעניין תפיסות כלכליות הם חשובים ויסודיים. ניהלנו אותם בוועדת הכלכלה לא פעם כאשר היית חבר בה ואני הייתי היושב-ראש שלה, בכנסת השמונה-עשרה. אני חושב שבעניין הזה אין חילוקי דעות פוליטיים. נדרשת פעולה נמרצת להצלת הרשת הזאת, ונדרש באמת, אני חושב, גינוי מקיר לקיר על התנהגות של הבעלים שיכולים, כך אני חושב, הפרוטה נמצאת בכיסם, אם להיות פרוזאי. יש מיליארד ו-300 מיליון שקלים שם, אני יודע מה שאני מדבר. יש שם קבוצה של אנשים שעושים הון, ואני לא מן המתנגדים להצלחה, אבל אם אתה מצליח, בזמנים הקשים אתה צריך להתייצב ולסייע. פה יש פעולה חברתית מן המעלה הראשונה. זאת הזדמנות טובה להביע בשם כולנו הערכה אדירה לעובדות ולעובדים בדימונה, בנתיבות, באופקים, בקריית-שמונה, במגזר הערבי, בתל-אביב, בשדרות, בכל מקום, ולקוות שהדברים יגיעו לידי הסדרה. עד כאן אלה היו דברים שלי. עכשיו אני מתכבד למסור למליאת הכנסת את תשובת משרד הכלכלה: כניסה של חברה גדולה לקשיים היא לא מאורע שגרתי, אבל בהחלט מדובר במשהו שקורה מעת לעת. לעתים מדובר בדעיכה אטית ולעתים, בקריסה מהירה. במקרה שלפנינו החברה נמצאה בקשיים זמן מה, ועדיין נראה כי יש היתכנות לחברה במבנה כזה או אחר, כפי שעולה מהחלטת בית-המשפט על הקפאת הליכים ומינוי הנאמן. למיטב ידיעתי, בית-המשפט הקציב 30 יום, הייתה בקשה ל-60, אבל 30 יום. אנחנו נותרנו עם 28 ימים מהיום הזה. ניסיון העבר לימד אותנו, כך משרד הכלכלה אומר, שבמקום שבו יש התערבות ממשלתית עלולים לפגוע בפתרון הנכון, ופעמים רבות מי שנהנים מההתערבות הם בעלי ההון ולא העובדים, והבעיה לא נפתרת אלא נדחית למועד מאוחר יותר.

בהערה אישית אני חייב להגיד שהמשפט הזה לעתים נכון ולעתים איננו נכון. בכל מקרה, כך משרד הכלכלה, הדאגה האמיתית שלנו צריכה להיות לעובדים, ולא לנסות להחזיק בכוח בצורה מלאכותית עסק קיים. במקרה של "מגה" נראה כי יש פוטנציאל, אני

אדוני, שבתקופתך כיושב-ראש ועדת הכלכלה, "פרי הגליל". "פרי הגליל", בוודאי. אכן כך, נכון. לכן הערתי את ההערה הזאת, שקצת שונה מן הנוסח של משרד הכלכלה.

אומרים במשרד הכלכלה שבמקרה של "מגה" נראה כי יש פוטנציאל להמשיך לקיים את החברה בצורה טובה ולהמשיך לספק פרנסה לאלפי עובדים. משרד הכלכלה שינה גישה בשנים האחרונות והחל לפעול לסייע לעובדים, ופחות למעסיקים. המחויבות היא לדאוג למפוטרים לעבודה חלופית, להכשרה, לעזרה ביציאה לדרך עצמאית. במקביל לשינוי המדיניות של משרד הכלכלה, גם שירות התעסוקה שינה גישה בשנים האחרונות, ולא מדובר כבר בלשכת החתמה. בכנסים הובהר לעובדים כי פועלים לשיבוצם בעבודה על-פי ניסיונם, רצונותיהם וצורכי השוק. כמובן, לא תמיד יהיה אפשר להגשים את מלוא הציפיות, אך מתאמי ההשמה והיועצים בלשכה יעמדו לצדם בדרך לעבודה הבאה. הקשיים של "מגה" נמשכים כבר חודשים רבים, וכבר במהלך הקיץ בוצעו מפגשים של ליווי מפוטרים קודמים בדרום ובמרכז. שירות התעסוקה שותף לחברה בתהליכי ליווי המפוטרים, בעיקר במתן מידע בדבר השירות למחפשי העבודה. בתחילת החודש, חבר הכנסת פרץ, משרד הכלכלה יצר שוב קשר עם "מגה" כדי לעשות כנסים נוספים בדרום, בצפון ובמרכז. לנוכח המצב המשפטי הנוכחי של החברה נכון לעכשיו הקשר נעצר, והמשרד ערוך להמשך פעילות מול העובדים. במקביל יתקיים בירושלים מפגש עם מעסיקים פוטנציאליים מתחום המזון שרוצים לקלוט את המפוטרים מייד. אני חושב שזה דבר חשוב והכרחי, אם נגיע למצב הזה, ואני מקווה כאן שלא נגיע למצב הזה. משרד הכלכלה ממשיך לעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות, ויפעל בשיתוף עם שירות התעסוקה, ההסתדרות והמעסיקים למצוא פתרון מהיר וטוב לעובדים, ככל שאלה יידרשו לו.

שירות התעסוקה שומר על קשר רציף עם החברה ועם מעסיקים פוטנציאליים כדי להגיב במהירות במידת הצורך. זוהי לשון התשובה של משרד הכלכלה. עכשיו אני אחזור בנימה אישית: 28 יום זה המון זמן, ובעיקר לבעלים שצריכים לעשות פה פעולה מהירה ולהפסיק את הניסיונות מעוררי הרחמים להסביר לנו למה הם מבקשים את הבונוסים השמנים שלהם. זה באמת דבר בלתי מתקבל על הדעת. אפילו מבחינה מוסרית זה לא מתקבל על הדעת. אני מקווה שבימים שנותרו כולנו, והעובדים והעובדות בראש ובראשונה, נגיע להסדר בעניין חברת "מגה".

אדוני השר, בבקשה להישאר. יש לנו כאן הבעות דעה נוספת. ראשונת הדוברים, חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין. אבל אני לא צריך להישאר.

לא אכפת לי להישאר, אבל אני לא צריך. אני אקשיב מהמקום.

מה אדוני מציע? לוועדת הכלכלה. או ועדת העבודה והרווחה. לשיקולכם. כלכלה. אנחנו נצביע אחר כך. לשיקולכם. תודה רבה, אדוני השר. חברת הכנסת נחמיאס ורבין, בבקשה. אני נמניתי עם אלה שאוהבים לקנות בחנויות מכולת כמו של פעם, צרכניות, הרבה שנים אצל אדגר ביפו, והיום ב"שורצקי" בתל-אביב. אבל אתמול הלכתי לקנות בסניף "מגה" בבית-הכרם, ופגשתי את שלי, את אכרם, את עינת, את משהד, ודיברתי אתם. כלכלה חופשית, המשמעות היא לא חלוקת ערך בלתי הוגנת, שזה מה שאנחנו רואים שקרה כאן בעצם, השר אקוניס. כי כשנמשכו מיליארד ו-300 מיליון שקלים כדיבידנד, ואגב, אני נמנית עם אלה שחשבו כבר בקיץ שצריך ללכת לתהליך של הקפאת הליכים, משום שחשבתי שאז יהיה הרבה יותר קל מאשר לגרור את החברה בבוץ, ולייצר ודאות יותר מהירה לעובדים וגם לספקים,

מי שאוהב היסטוריה כלכלית, ואני אוהבת היסטוריה כלכלית, אתם יודעים כמה שנים אנחנו אחרי קריסת "קלאב מרקט"? בדיוק עשר שנים, חבר הכנסת עמיר פרץ. 2005. 2005. בדיוק עשר שנים אחרי ש"קלאב מרקט" קרסה. כמה עובדים היו ב"קלאב מרקט"? 3,500 עובדים. בדיוק אותו דבר. הלכו לאותו מהלך של נאמנים. אחד הנאמנים של "מגה" היה נאמן של "קלאב מרקט". אנחנו נוטים לומר שיוקר המחיה התחיל אז ב"קלאב מרקט" יש כאלה שאומרים את זה, בגלל העובדה ש"שופרסל" רכשה פתאום הרבה מאוד סניפים. אבל בסופו של דבר, מה אנחנו רוצים? ממה נפשך? רצינו שיצילו את מקומות העבודה של העובדים.

אני רוצה להגיד דבר אחד מרכזי. בסופו של דבר, אם דירקטוריונים בישראל לא יהיו עצמאיים, ואני כבר הנחתי איזו הצעת חוק בעניין זה על שולחן הכנסת, בנושא שכר בכירים, פשוט לא יקרה כאן שום דבר. הדירקטוריונים חייבים להיות עצמאיים באמת, שליש דח"צים, איפה שיש גרעיני שליטה, ואפילו דירקטוריונים עם רוב בלתי תלוי, ככל שהדבר הזה דרוש. בסופו של דבר, אין מנוס ממינוי בודק למה שקרה ב"מגה". יש תהליך כזה על-פי חוק החברות. ב"קלאב מרקט",

ויתרו על הדבר הזה, ותאמינו לי,

אני מדברת מתוך ידיעה, הבנה, ומתוך הזדהות מרובה, כי אני יודעת מהם התהליכים שלפעמים עוברות חברות. אנחנו לא נעמוד מן הצד בשקט.

תודה רבה. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה. הנושא חשוב, לכן אני לא מצמצם בלוחות-זמנים,

הנושא חשוב. אדוני היושב-ראש, תודה לך, השר אקוניס הוא שר מוכשר מאוד, אבל יש כאן בעיה גדולה: הוא לא שר הכלכלה. אני חייב לומר, מאז שמר נתניהו שר הכלכלה, לא ראיתי אותו פעם אחת בכנסת מתייחס לענייני הכלכלה, להוציא מקרה אחד, מר נתניהו התגייס במלוא המרץ לקדם את ענייני טייקוני הגז. אבל כאשר מדובר בעובדים, מר נתניהו לא מתעניין, מר נתניהו לא מגיע ומר נתניהו שולח לנו אנשים מוכשרים, אבל לא שר הכלכלה. אני חייב לומר לך, אדוני היושב-ראש, שיש לי תחושה שבעניין הזה יש על שר הכלכלה השפעה רעה, וזו השפעה רעה, כנראה, של שר התקשורת, של שר החוץ ושל השר לפיתוח אזורי, שרים שמזלזלים בכנסת ולא מגיעים לכנסת לתת דין-וחשבון. אני מציע לנשיאות הכנסת, אדוני היושב-ראש, לזמן את השרים האלה. לא צריך הרבה כיסאות, מספיק כיסא אחד לכולם. אנחנו נכניס אותם לסבב בתורנויות. כיסא אחד לכולם. אנחנו נכניס אותם לסבב התורנויות. לקבל תשובות אמיתיות למה מזלזלים בכנסת. אבל אם היה מגיע שר הכלכלה, משפט סיום,

משפט סיום. אבל אם היה מגיע שר הכלכלה לכנסת, היינו יכולים בהחלט לבוא אליו בדרישות ולשאול אותו, היכן המדינה? למה המדינה מסתפקת רק בדברי תנחומים? למה היא לא נכנסת לתמונה? ולמה לא משנים את החוקים, כך שהביזיון הזה שבעלי ומנהלי העסק יכולים לקחת כספים עצומים לכיסיהם ומי שמשלם את המחיר על כישלון העסק, על משבר העסק, הוא לא המנהל ולא הבעלים אלא העובדים?

שהביזיון הזה פעם אחת יבוא לסופו. תודה רבה. חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה, דעה נוספת. היא עוסקת בדיני חברות. זה שאתה בא לימין זה תמיד טוב, חבר הכנסת לוי.

אני אוהב שליטה, אדוני היושב-ראש. מפקד מחוז. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מה הם בכלל הגורמים להידרדרות של חברת "מגה"? יש כאן איזה מהלך של חזירות לשמה, של משיכת דיבידנד של 1.3 מיליארד שקל. זה ריקון החברה מתוכן, אין לי אלא להגיד, חזירות לשמה, ניהול כושל, ובעקבות הניהול הכושל בקשה לפרס. היו"ר הנוכחי מבקש מעל חצי מיליון שקל בונוס על שבעה חודשי עבודה, והיו"ר הקודם מבקש 1.3 מיליון שקל בונוס. היו"ר הקודם הוא אחד מהבעלים שהביאו את החברה הזאת, והוא אחד מהבעלים שהביאו את החברה הזו למצב שלה. פשוט ניהול כושל ובקשת בונוסים. חזירות לשמה. אין כאן דאגה לעובדים, אין כאן דאגה לספקים הקטנים אני לא דואג ל"קוקה-קולה", הוא יודע איך לגבות את החוב שלו. המהלך הכי חמור, חברתי חברת הכנסת איילת נחמיאס, זה ההפרדה, וכאן לא יורדים לזה, ההפרדה בין "מגה" לחברת "הריבוע הכחול", שהיא הבעלים של הנדל"ן שהיה שייך ל"מגה". מה עשתה "הריבוע הכחול"? השכירה ל"מגה" שטחים מסחריים במחירים מופקעים, וגם כך היא הביאה להידרדרות שלה, והיא שולטת היום על כל הנדל"ן, שהוא שווה את הכסף. אני אומר, חברים, שכנראה מבחינה חוקית, משפט סיום.

זה חוקי, אבל, חברת הכנסת איילת נחמיאס, ואת באמת מומחית לדיני חברות, בדיני חברות זה מתאפשר, אבל משהו, יש לקונה בדיני החברות, וראוי שהמחוקק, הבית הזה, יבחן את זה ויגיש הצעת חוק בהתאם, כי זה יבוא עלינו עוד פעם, איך מונעים את ההפרדה הזו כאשר מזהים את התחלת הירידה ופשיטת הרגל?

אנחנו נצביע,

על העברת ההצעה לסדר-היום לדיון,

אמר לי חבר הכנסת פרץ, ואני חייב לצטט אותו: כשר, אבל מסריח.

אנחנו נצביע על ההצעה להעביר את ההצעה לסדר-היום לדיון בוועדת הכלכלה של הכנסת.

מי נגד? מה? בעד זה להעביר לוועדת הכלכלה, נגד זה להסיר מסדר-היום. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הכלכלה נתקבלה. תוצאות ההצבעה: עשרה בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. ההצעה תובא לדיון, בעזרת השם, בוועדת הכלכלה של הכנסת. אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר-היום, הצעה לסדר-היום, חבר הכנסת טיבי, אתה מפריע לי, חברות הקבלן הנסגרות כאשר מצטברות תלונות ונפתחות מייד מחדש,

ראשונת הדוברים היא חברת הכנסת מרב מיכאלי. תודה רבה, אדוני. כן, חברתי מירב בן ארי, צדיקה בסדום. היום שמעתי את הכול, כן, שמעת שאת מַזְהֶרֶת, שמעת שאת צדיקה בסדום. תראי מה זה.

אדוני, זה באמת נושא ישן, זה נושא מקומם כבר הרבה מאוד זמן וחוזר ונשנה. פשוט החודש גם אני מניחה שזה מה שהיה הזרז שלנו להגיש שוב את הנושא הזה ולהעלות אותו על סדר-היום. אפשר היה לקרוא בעיתון "הארץ",

סקירה מאוד מפורטת של איך בעלים, אני לא רוצה,

הכותרת אומרת "חברות קבלן מנצלות עובדים". זה לא חברות. חברה, עם כל הכבוד, היא ישות משפטית, היא לא הבעלים האמיתיים. יש בני-אדם שעומדים בראשות, בדיוק כמו ששמענו עכשיו את הדיון הזה על "מגה", בצדק יש בני-אדם שמתנהגים פשוט בצורה מדהימה לבני-אדם, בנות-אדם, אחרים, בערלות-לב מטורפת, באיזה מין חוסר הבנה שמדובר באותו סוג של יצור, כאילו הסוג הזה של: אם צובטים אותך, לא ירד לך דם? אם ירד עליך גשם, לא תירטב? אם יפטרו אותך בהיריון ויזרקו אותך לכלבים, אם לא ייתנו לך את הזכויות הסוציאליות שלך,

אני לא מבינה מה אנשים חושבים לעצמם. אבל הם לא חושבים לעצמם, הם עושים את זה. בעלים של חברות קבלן, באופן קבוע, לא נותנים לעובדות ולעובדים, שמראש הם עובדים במצב מוחלש עם הגנה מאוד נמוכה, באמת בקושי עם הזכויות הכי בסיסיות, גוזלים מהם את הזכויות האלה. ואז, גם אם לוקחים להם את הרישיון, פשוט בתוך עשר דקות פותחים חברה חדשה ונותנים לאיזה קרוב משפחה או קרובת משפחה או לאיזה חבר ילדות או איזה מישהו לעמוד בראש, כאילו "בחאווה", כמו שאומרות אצלנו, והכול נמשך, הכול ממש מתנהל בסדר גמור. ממשיכים להעסיק את האנשים האלה,

במקרה שהחברה נסגרה, הרבה פעמים לא יקבלו גם את מה שהיה צריך להיות השכר שלהם, והרבה פעמים מי שמשלם להם את זה בכל זאת זה הביטוח הלאומי, כלומר אנחנו. בעלי החברה הולכים הביתה עם מה שנשאר מהחברה שלהם, ואנחנו, דרך הביטוח הלאומי, משלמות ומשלמים את מה שצריך לשלם לעובדים. אני הגשתי יחד עם חבר הכנסת יעקב מרגי הצעת חוק שבאה לתקן את הלקונות האלה, את כל הפרצות האלה בחוק. בהקשר הספציפי הזה, היא אומרת שלפחות שלוש שנים אחרי שנסגרה חברת כוח-אדם בגלל כל הסיבות האלה לא יוכלו, לא בעלי החברה ולא מי מטעמם וקשורים אליהם, לפתוח חברת כוח-אדם אחרת.

צריך לפחות לתת זמן למצות את ההליכים של הבירור ואת ההליך המשפטי שבא יחד עם דבר כזה. אז לפחות שלוש שנים לא יהיה אפשר לפתוח חברת כוח-אדם חדשה. אבל האמת היא שהדבר האמיתי שצריך לקרות הוא לקבל ולהעביר את הצעת החוק של חבר הכנסת עמיר פרץ, שהוא העלה אותה פה ממש רק לפני שבוע או שבועיים, ולבטל באופן מוחלט וסופי את ההעסקה הקבלנית במדינת ישראל. הרישיון הזה לקיים עבדות מודרנית,

במדינה מתוקנת ודמוקרטית, ויהודית, לא יכול שיימשך. תודה רבה. אני רק שואל שאלת הבהרה. איך אפשר יהיה לפי הצעת החוק שלכם לאכוף? הרי גם היום לא הבעלים פותח, הוא גם לא מודה שזה מישהו מטעמו,

אבל היא לא באמת תהיה משמעותית.

אני אשמח להעביר אותה לעיונך, וב. אתה תראה שאנחנו מוסיפות שם להגדרות מי יכול להיות, לא רק בעלים אלא גם בעל תפקיד בכיר. זאת אומרת, אפשר יהיה לעקוב, אחרי בעלי התפקיד. מי ממשיך להפעיל את החברה בעצם, טוב. ולראות שהמבנה בעצם הוא אותו מבנה ורק החליפו את השם של הבעלים.

חברת הכנסת מיכל רוזין,

תודה רבה. אני כמובן מצטרפת לכל דבריה של חברתי חברת הכנסת מיכאלי. אני רוצה לומר שאנחנו, בהמשך ישיר לדיון הקודם, אומנם לא היה מדובר בעובדי קבלן, אבל בהחלט אנחנו רואים שיש פה מדיניות שוק שנכשלת שוב ושוב, כאשר הטענה לאורך,

אני חושבת למעלה מ-30 שנה במדינה, היא שהדרך הנכונה לנהל את השוק היא לתת כמה שיותר חופש לשוק להתנהל לבד, עם חוסר מעורבות. ואני חושבת שבכך אנחנו מפקירים את העובדות ואת העובדים. השיטה הזאת היא לא מקרית, זו מדיניות שפוגעת בסופו של דבר בכולנו. הדוח האחרון שפורסם על-ידי האגודה לזכויות האזרח מדבר על כ-56,000 עובדי ניקיון ו-70,000 עובדי שמירה ואבטחה שמועסקים על-ידי חברות קבלן. ההעסקה העקיפה התחילה במקומות האלה, אבל היא התפשטה והגיעה לרוב השירותים הציבוריים שניתנים לנו, ברווחה,

בבריאות, זה הגיע לכל המקומות האלה. כולל כאן בכנסת. בוודאי, גם בכנסת, אנחנו נלחמנו גם בעניין הזה. וכמובן, היום זה גם הגיע למקומות שבהם מרוויחים יפה, כמו היי-טק ומקומות כאלה, שיש בהם עובדים קבועים לצד עובדי קבלן, שלכאורה מרוויחים משכורות גבוהות אבל מהיום למחר יכולים להיות מפוטרים ולאבד את עולמם. הרבה פעמים האנשים האלה מתחייבים על סמך המשכורות הגבוהות למשכנתאות,

להרבה מאוד דברים,

מהרגע להרגע, הם מאבדים את מקום עבודתם. כמובן, העבודה הזאת מתאפיינת בהרבה מאוד הפרות של זכויות עובדים ועובדות, שכר נמוך, לעתים,

יש גם היי-טק, אבל הרוב כמובן שכר נמוך, פגיעה בזכויות סוציאליות. ציינה פה חברתי מרב את נושא הפיטורים של נשים בהיריון. מספר אדיר של נשים בהיריון, שמחודש חמישי כבר מפטרים אותן.

זו בעיה גם במקומות העבודה הקבועים אבל בוודאי בהעסקה קבלנית.

נוסף על חבר הכנסת פרץ, הגשנו בשתי הכנסות האחרונות כמה וכמה הצעות חוק, גם לביטול העסקה לא ישירה וגם, בצורה הדרגתית, לפחות, ביטול העסקה,

העסקה לא ישירה בשירות הציבורי. הרי המדינה היא המעסיקה הגדולה ביותר שמעסיקה בעבודה לא ישירה, בהעסקה לא ישירה. דיברנו, למשל הצענו בכנסת הקודמת הצעת חוק, שאפילו שר החינוך תמך בה אבל יצא מחוץ לאולם, שלפחות בתחום החינוך לא תהיה העסקה לא ישירה, ובוודאי בבריאות ורווחה. היום כבר אין על מה לדבר, כמעט כל שירותי הרווחה מופרטים לחלוטין בהעסקה לא ישירה. אני רוצה לומר שהשיטה הזאת, שאנחנו למדים עליה, של סגירת חברות ופתיחת חברות בשם אחר, היא לא שיטה חדשה וייחודיות לחברות קבלן. זה נעשה בהחלט גם במקומות אחרים, ואנחנו יודעים רשויות המדינה, כאשר הן רוצות, כאשר מדובר בכל מיני חברות שפשטו רגל והקימו חברות חדשות וכדומה, יש הדרכים. רשויות המס, רשויות האכיפה, משרד הכלכלה יכול בהחלט לעקוב אחרי הדבר הזה. כל שיטת הישראבלוף הזאת צריכה לחדול מלהתקיים. אפשר לבדוק את הדברים האלה.

עד כמה חשובות לנו זכויות עובדים, זכויות עובדות, או עוד הפעם לאפשר לאותן חברות קבלניות לנצל עובדים חדשים ברישיון חדש.

חבר הכנסת באסל גטאס,

שלוש דקות, אדוני, לרשותך.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, יש שר במליאה? כן, יש שרה.

היא תענה לך, השרה תענה לך. אני כמובן מצטרף לכל מילה שאמרה חברתי, אבל יש לציין שההצעה הזו הוגשה על-ידי חברתי חברת הכנסת חנין זועבי, ואושרה בנשיאות, רק שפשוט מטעמים של אילוץ מסוים, היא לא יכלה לבוא ולהציג אותה, אז אני מציג אותה במקומה ומוסיף כמה נקודות שלי. חברות הקבלן, בעצם במשטר הקפיטליסטי המודרני, הן דרך לעקוף את השיטה, לעקוף את החוקים, לעקוף את הרגולטורים, את מערכת הפיקוח, ולהכשיר מחדש סוג של עבדות, חברתי שרת המשפטים, נאמר לי עכשיו שאת משיבה על ההצעות האלה גם?

אז אולי תצטרפי אלינו, תוכלי לשמוע על מה את צריכה להשיב. תודה.

והדרך הזו לעקוף היא דרך שהפכה להיות שיטה בפני עצמה להכשיר סוג שוק של תעסוקה שהוא, מקומו באמת באמת, אפילו במשטרים הכי קפיטליסטיים שישנם, "הקפיטליזם החזירי" לא יכול לסבול שוק תעסוקה כמו זה שמספקות חברות כוח-האדם. לסבר את האוזניים שלכם, 800 חברות כאלה מאושרות בישראל, 25% עברו חקירה דרך משרד הכלכלה. חלק גדול מהן נסגר עקב הרבה תקלות והרבה אי-עמידה בתקנות, כשכל חברה שנסגרה, כמעט אוטומטית למחרת קמה מחדש בשם חדש ותחת בעלות שהיא פיקטיבית, וחזרה לשוק וחזרה לעבוד. רובן לא משלמות שכר מינימום, בכל מיני שיטות מביאים לפיטורי עובדים, כולל נשים בהיריון, כולל נשים בהיריון, וזה בדרך שאי-אפשר לתפוס אותם. הם גורמים לנשים בהיריון להתפטר מהעבודה, ועובדים בבעלות צולבת, כך שאפילו מורה שעובד בחברה מסוימת, מתחיל לקבל אחרי תקופה מסוימת את תלוש המשכורת שלו מחברה אחרת, על מנת שלא יצבור ותק שיאלץ אותם לתת לו קביעות. הגיע הזמן, באמת הגיע הזמן, לגנבים, למאפיונרים, למאכערים כאלה, להגיד enough ולהוציא אותם. למערכת אכיפת החוק יש מספיק שיניים כדי לעצור את התופעה המכוערת הזו. וגברתי השרה, גברתי השרה, גברתי השרה, מה שלא נגיד על החברות האלה, לטוב ולרע, הן משרתות את הממשלה. הם עושים את כל העוולות האלה שלהם כדי לתת שירות תעסוקה לממשלה עצמה, לשירות הציבורי עצמו. ונקודה אחרונה, נקודה אחרונה. הביטוח הלאומי, גיליתי, פנה אלי השבוע הזה חבר שלי בחיפה. הוא הלך לביטוח לאומי לבקש הבטחת הכנסה, ביקשו שאשתו תגיע וייתנו לה תעסוקה. נתנו לו שלוש אופציות שאשתו תלך לעבוד. אשתו הייתה גננת, והיא פרשה מעבודתה בזמן המחלה שלו כדי לעזור לו. התברר, אחרי שהלך, ששלוש הכתובות שנתנו לו היו של שלוש חברות כוח-אדם.

אם מישהו רוצה חברת כוח-אדם הוא זקוק לשירות התעסוקה ולביטוח לאומי כדי להגיע לחברת כוח-אדם? אין, ביטוח לאומי, אסור לו. זה בושה וחרפה שייתן לאנשים לגשת לחברות כוח-אדם. תודה רבה. שרת המשפטים חברת הכנסת שקד תשיב על ההצעות לסדר-היום. היא תאמר לנו גם מה היא מציעה לעשות עם ההצעה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, נתבקשתי לענות בשם שר הכלכלה. מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה והתעשייה אוכף את חוקי העבודה שבסמכותו כלפי כלל העובדים, ומתמקד בעובדים בשכר נמוך. המפרים את החוק צפויים למתן התראות, להטלת עיצומים בהליכים מינהליים ולכתבי-אישום פליליים. בשנים האחרונות קידמה הממשלה שורה של חוקים והחלטות אשר נועדו לשפר את תנאי ההעסקה של עובדי הקבלן ולתת להם הגנה רבה יותר.

עלה שכרם של עובדי הקבלן בשמירה וניקיון, נקבעה חובה להפריש להם לפנסיה וגמל ונוספו להם ימי חופשה. את הדבר הזה עשה שר הכלכלה בנט גם למאבטחים וגם לעובדי ניקיון בשנה שעברה. נקבעה אחריות למזמין השירות לוודא שהעובד מקבל את כל תנאי התעסוקה. החלנו מנגנון של עיצומים כספיים על הפרת זכויות עובדים ועוד. בסך הכול, העבודה לא הסתיימה, אך משרד הכלכלה פעל רבות לשפר את תנאי תעסוקתם של עובדי הקבלן. בין היתר, קבע המחוקק הגנה מיוחדת על עובדי חברות כוח-אדם ושירותים בכך שכל המבקש לפעול כקבלן חייב להחזיק ברישיון. מעסיק המבקש לפתוח חברת כוח-אדם או חברה העוסקת במתן שירותי שמירה, אבטחה וניקיון, נדרש לקבל רישיון מאגף ההסדרה מתוקף חוק קבלני כוח-אדם, התשנ"ו 1996. אחד מתנאי הרישיון, המשמש כהגנה נוספת, הוא דרישת החוק להמציא ערובה בנקאית כדי לקבל רישיון לעסוק בתחום ולהבטיח את זכויות העובדים. ניתן לחלט ערבות זו במצב שבו החברה לא עמדה בתנאי הרישיון והפרה את זכויות עובדיה. חילוט הערובה יכול להתבצע גם במקרה שהמעסיק מתפרק. בשנת 2014 קיבל המינהל 204 פניות של עובדי חברות כוח-אדם ושירותים בתחום השמירה, האבטחה והניקיון, בשנת 2015 קיבל המינהל 124 פניות של עובדי חברות כוח-אדם. בשנת 2014 פתח המינהל 295 תיקי חקירה נגד מעסיקים שהם חברות שירותים בתחומי שמירה, אבטחה וניקיון על חשד להפרות חוקי עבודה, בשנת 2015 נפתחו 238 כאמור. בשנת 2014 ניתנו 527 התראות בהתאם לחוק להגברת האכיפה ו-45 עיצומים כספיים בסך 2 מיליון ו-683,180 שקל. נוסף על כך הוטלו בהליך הפלילי 33 קנסות מינהליים בסכום כולל של כחצי מיליון שקל. בכל בקשה לרישיון חדש או לחידוש רישיון נבדקים מסמכי החברה, ואם מתעורר חשד של מצג שווא מצד החברה, לרבות כאשר חוקרי התחום חושדים כי מאחורי הבקשה עומד אדם אחר, נפתח תיק חקירה.

תיקים כאלה מורכבים, ולעתים בעת החקירה עולים חשדות נוספים, כך שבסופה של החקירה עילת ביטול הרישיון, אי-חידושו או התלייתו יכולה להיות אחרת. בשנה האחרונה נחקרו באגף ההסדרה בכל הקשור לתנאי הרישיון 176 חברות, ומתוכן, בכל הקשור להקמת חברה על-ידי אדם אחר, נפתחו 61 חקירות. בחקירות שהסתיים הטיפול בהן בוטל הרישיון לשלוש חברות, אשר לא הצליחו להזים את החשד, ונדחתה הבקשה של שש חברות אחרות, אשר אף הן לא הצליחו להזים את החשד שמאחורי הבקשה עומד אדם אחר. עשר חברות אחרות נחקרות בעניין וטרם התקבלה החלטה. שאר החברות הוחזרו להליך הרישוי או שנחקרו בגין עילות אחרות שאינן קשורות להקמת חברה על-ידי אדם אחר. אם רוצים להמשיך את הדיון, אני אשמח. אני חושבת שהוא צריך לעבור לוועדת העבודה והרווחה. תודה רבה, גברתי שרת המשפטים. דעה נוספת לחבר הכנסת דב חנין.

חבר הכנסת חנין, בבקשה. תודה לך, אדוני היושב-ראש. גברתי שרת המשפטים, ככל הנראה השר אקוניס התעייף מלייצג כאן את שר הכלכלה, והפעם נשלחה שרה נמרצת ומוכשרת אחרת, שרת המשפטים, לייצג את שר הכלכלה, ששוב איננו כאן ולא נותן גם מענה לענייניהם של עובדי הקבלן. אבל אני דווקא שמח ששרת המשפטים ענתה לנו, כיוון שאנחנו צריכים לייצר פה שינוי בחקיקה, והדרך חייבת להתחיל במגזר הציבורי. מי שהיום מובילות את ההעסקה הקבלנית, את ההעסקה הלא-ישירה במערכת שלנו, אלה המערכות הציבוריות. הגיע הזמן להעביר חוק שיאמר בצורה פשוטה וברורה: עובדי הציבור הם עובדי ציבור והם לא עובדי קבלן, לא אחיות קבלן, לא מורי קבלן, לא רופאי קבלן ולא עובדי קבלן אחרים. רק בהתמודדות של חקיקה נוכל להתמודד עם הבעיה הזאת.

מה אומרת גברתי השרה לגבי הכתובת שאליה נעביר את הדיון? נעביר לעבודה ורווחה,

עבודה ורווחה? מקובל על המציעים? מקובל. מקובל. אם המציעות מבקשות כלכלה, נעביר לוועדת הכנסת.

כי הסיפור פה זה החברות שנסגרות, אז בואו נצביע על העברה לוועדה, וועדת הכנסת תכריע לאיזה ועדה נכון יותר שזה יעבור,

אנחנו מצביעים עכשיו, מי בעד להעביר את זה לוועדה, וועדת הכנסת תקבע לאן זה עובר.

או ועדת הכלכלה או ועדת העבודה והרווחה. ההצעה להעביר את הנושא לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. תוצאות ההצבעה: תשעה בעד,

ההצעה תועבר לוועדה כפי שיוכרע בוועדת הכנסת. אנחנו עוברים לסעיף הבא שעל סדר-היום: דוח של ה-OECD ממקם את ישראל כמדינה עם שיעורי העוני הגבוהים ביותר בקרב חברות הארגון, הצעות לסדר-היום מס' 2443,

ראשון הדוברים, חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח, חבר הכנסת מיקי רוזנטל, גם כן איננו נוכח.

הדוח שאנו עוסקים בו, הדוח של ה-OECD, מתייחס ל-2010, וכל ממשלות ישראל לדורותיהן עד לתאריך זה נושאות באשמה. ובכן, מהי הדרך להתמודד עם העוני? הדרך עוברת בשני מסלולים: עידוד יציאה לעבודה של אוכלוסיות שלמות, יציאה לעבודה הוכחה לכל אורך הדרך כגורם המשפיע ביותר ביציאה ממעגל העוני. הנתונים מהשנים האחרונות מראים כי תחולת העוני בקרב משפחות שאין להן אף מפרנס עומדת על 70%. מי שלא עובד ואין לו אף מפרנס, 70%; משפחות בעלות מפרנס אחד, 25%; ואילו משפחות בעלות שני מפרנסים או יותר עומדות על פחות מ-5%. הנתונים לא משקרים, רבותי. יציאה לעבודה של שני בני-הזוג מוציאה, ברוב המקרים, גם ממעגל העוני. קצבאות לא הוציאו ממעגל העוני אלא רק הרחיבו אותו. תראו את הנתונים: עד 2010 לא בוטלו שום קצבאות, אבל לא הצלחנו להשתלט על נושא העוני. הממשלה צריכה לעודד יציאה לעבודה באמצעות הרחבת מענק העבודה, מה שפעם נקרא "מס הכנסה שלילי" ובאמצעות הכנסת קריטריון מיצוי כושר ההשתכרות בכל תוכנית מענקים שהממשלה יוזמת, בקבלת דיור בר-השגה ובתוכניות דיור אחרות, בהורדת ההחלטה המוטעית לבטל את מיצוי כושר ההשתכרות בקבלת הסבסוד למעונות-יום. זוהי החלטה מוטעית, כי אם לא הולכים ועובדים אז בשביל מה לשמור על הילדים, אדוני היושב-ראש? המסלול השני הוא תמיכה ממשלתית ונתינת רשת ביטחון של המדינה. יישום דוח אלאלוף, שאנחנו יזמנו בממשלה הקודמת בפעם הראשונה, אני מבין שאי-אפשר להשקיע בפעם אחת את כל הסכום, אבל אנחנו התחלנו לתקצב אותו במעל מיליארד שקלים בתקציב 2015. אני שומע שגם לעת הזו הממשלה הזאת הולכת ומתקצבת את כל יישום דוח אלאלוף. אני מאוד מקווה שנגיע לקצה.

אני כבר מסיים, אדוני היושב-ראש. משפט. לצערי הרב, אני צופה שבשנים הקרובות תהיה רק עלייה בשיעור העוני ובפערי האי-שוויון. על הממשלה לתת דעתה על העניין הזה.

תודה רבה לחבר הכנסת מיקי לוי. תשיב על הדברים שרת המשפטים חברת הכנסת איילת שקד. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, ביקשתי לענות בשם שר הרווחה. אני לא אעשה כמו השר שטייניץ, שענה במקומי ודיבר בלשון נקבה. אני אגיד שזה שר הרווחה. הדוח שפורסם בארגון המדינות, ה-OECD, באמצע חודש דצמבר 2015 מציג תמונה עגומה לגבי מצב העוני ופערי השכר בישראל, בהשוואה למצב ביתר 33 מדינות ה-OECD. לגבי התחומים שבאחריותו של שר הרווחה, בעיקר שירותי הרווחה וקצבאות הביטוח הלאומי, מאז כניסתו לתפקיד הוא פועל במרץ ונוקט צעדים לשיפור קצבאות השלמת הכנסה וזיקנה, להקטנת שיעור קיזוז הקצבה בקצבת הבטחת הכנסה, בשלב ראשון בקרב אימהות חד-הוריות, כדי לשפר את התמורה לעבודה, וכן הוא פועל בתחום הסיעוד, לצמצום מבחן ההכנסה ולשיפור הקצבה ככל שהאדם הסיעודי מבוגר יותר ורמת התפקוד שלו ירודה יותר. כן ישפיעו לטובה הגדלת קצבאות הילדים ומענק החיסכון לילדים, הצפויים להשתלם בשלבים עד 2019. הוא קורא לכל שותפיו בממשלה לפעול, כל אחד בתחומו, לצמצום הפערים, וזאת בפרט בנוגע למענק העבודה, שמהווה כלי יעיל יחסית לצמצום פערים, והוא עדיין ברמה נמוכה מדי, במיוחד בהשוואה למדינות אחרות שמשתמשות גם הן בכלי הזה. משרד הרווחה והשירותים החברתיים מטפל באוכלוסיות החיות בעוני ובהדרה ומפתח שירותים ומעניק אותם עבור אוכלוסיות אלו. להלן כמה דוגמאות לתוכניות שפותחו עבור אותן אוכלוסיות חלשות, החיות בעוני ובמצוקה או נמצאות בסיכון לחיות בעוני: תוכנית הדגל של משרד הרווחה והשירותים החברתיים בשנת 2015 היא תוכנית "נושמים לרווחה". התוכנית פועלת ב-95 רשויות מקומיות ומסייעת לכ-03,00 משפחות החיות בעוני והדרה להתמודד עם מציאות חייהן טוב יותר ולהיחלץ ממעגל העוני. דבר נוסף שעושה המשרד זה מרכזי התעסוקה, תוכנית לשילוב ולקידום תעסוקתי למשפחות מוחלשות. התוכנית פועלת בחמישה יישובים. בבסיס התוכנית ראיית הפרט בארבעת המעגלים המרכזיים של חיי האדם: המעגל האישי,

הקהילתי והתעסוקתי. השירותים ניתנים תוך איגום ידע ומשאבים מגורמים מקצועיים שונים לקידום התעסוקה. מרכזי התעסוקה פועלים על-פי כמה עקרונות: עבודה רב-מערכתית, איגום משאבים, הסרת חסמים תעסוקתיים,

תרבותיים וכלכליים, התערבות רגישת תרבות, מיקוד בכוחות ושימוש במשאבי הקהילה, שילוב איכותי ארוך טווח בתעסוקה וליווי לאורך כל התהליך, קידום והכשרה מקצועית, תוכנית ממוקדת תוצאות. אני רוצה להגיד שאחד הדברים שצריך לעשות,

כדי שזה ישתפר, וזה לא באחריותו של שר הרווחה, זה באחריות שר הכלכלה, זה מה שבנט התחיל לעשות לפני שנתיים, לעודד תעסוקת חרדים, גברים חרדים ונשים ערביות. זה הפתרון. אני יודעת שמשרד הכלכלה בשנים הקודמות השקיע בזה הרבה משאבים, וצריך להשקיע בזה כי זה מה שישפר את המצב.

קוראים לזה "חדשנות

תודה רבה,

גברתי השרה, מה את מציעה לעשות עם ההצעה? להעביר לוועדת העבודה והרווחה. אדוני המציע, מקובל עליו? אז אנחנו מצביעים עכשיו, השרה דיברה ודיברה, אה, סליחה. סליחה, מחילה. הבעת דעה נוספת של חבר הכנסת דב חנין. אני מתנצל. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. הפעם שרת המשפטים ענתה בשם שר הרווחה, ואכן במשרד הרווחה נעשים דברים ראויים. אני בהחלט מברך על כל עשייה שנעשית בתחום הזה. אבל לא שר הרווחה הוא זה שצריך לענות לנו על עליית שיעור העוני בחברה הישראלית. שר הרווחה מטפל בעניים כשהם כבר עניים, אבל למה יש כל כך הרבה עניים? אדוני היושב-ראש, האם זו גזירה משמים? ממש לא. זו תולדה של מדיניות, ויש אחראי למדיניות הזו. לפני שמר נתניהו נבחר לראשות הממשלה ב-1996 שיעור העוני בקרב אזרחי ישראל היה 14%; היום שיעור העוני הוא 21%. זו ההצלחה הגדולה של נתניהו, יותר עניים, יותר אי-שוויון. בשיעורי העוני עקפנו את מקסיקו, עקפנו את טורקיה, אנחנו במקום הראשון ב-OECD. על זה, על עליית שיעורי העוני, ראש הממשלה בעצמו צריך לתת תשובה. ראש הממשלה צריך להגיע לכנסת, לענות ולהסביר, ולהביא אתו גם את שר הכלכלה.

אנחנו נצביע,

על העברת ההצעה הזאת לסדר-היום לדיון בוועדת העבודה והרווחה.

ההצעה להעביר את הנושא לוועדת העבודה,

והבריאות נתקבלה. תוצאות ההצבעה: תשעה בעד, אין מתנגדים,

ההצעה תעבור לדיון בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת.

להצעה לסדר-היום בנושא: משרד העלייה והקליטה אחראי לטיפול בתלמידים צברים שנולדו למשפחות של עולים מאתיופיה, מס' 2511, 2524,

קראתי בשמך. כיוון שקראתי בשמך, יש לך זכות לדבר על הדוכן. שלוש דקות, גברתי, לרשותך.

אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, חברי וחברותי חברי הכנסת, אציין במליאה שמחר אנחנו הולכים, כמעט 30 חברי כנסת, לבתי-ספר בכל הארץ, מקריית-שמונה ועד דימונה, לדבר ולהעביר שיעור על חופש הביטוי ונגד ההסתה ברשתות החברתיות. זה חשוב, והנה ביטן הזכיר, ואיילת, וזה חשוב מאוד. עכשיו, אני רוצה לדבר על מה שראינו כולנו בעיתון, ולצערי, זה אפילו מתחבר למה שגם ראינו בכתבה של "המערכת" של מיקי חיימוביץ לגבי האוכלוסייה האתיופית.

ב"המערכת" דיברו על משהו אחד, וקבענו,

על העניין הזה, על האפליה העמוקה נגד האוכלוסייה האתיופית. ומה שמטריד זה שהכול בעצם קשור. כי בסופו של דבר, אם יש לנו שמונה סטודנטים במדינת ישראל בלימודי רפואה, זה אומר, אם לימודי רפואה הם שבע שנים, זה בערך סטודנט אתיופי אחד בשנה שלומד רפואה. 14 סטודנטים סיימו לימודים לתואר שלישי.

יחסית לאוכלוסייה,

אין שום פרופורציות הגיוניות. כמה אחוז הם מהאוכלוסייה? תראה, יש לנו 300,000 סטודנטים.

והאתיופים הם 30% מהאוכלוסייה במדינת ישראל. 1.5% לא. 1.5%. לא, 1.5%, סליחה. 1.8% מהאוכלוסייה, אפילו, הנה אני אדייק. 30% מהסטודנטים.

יש 300,000 סטודנטים, בערך 10,000 סטודנטים במדינת ישראל הם אתיופים.

הסתבכתי פה עם האחוזים. 30% זה 100,000. 1.8% מהאוכלוסייה הם אתיופים, 30% מהסטודנטים הם אתיופים.

אז זה 100,000. מתוך 300,000 זה 100,000. כן, כן. מה 30%? הלוואי 30% היו יוצאי

בבקשה. הנה, תודה רבה לחבר הכנסת עודד פורר.

מה שאנחנו מדברים פה, על 30% מהסטודנטים שמקבלים סיוע ממשרד הקליטה,

את הנתונים, אבל זה הגיוני. זה יותר הגיוני. עכשיו, תראה, מה הבעיה שלי, אני רואה את הבעיה? שרוב אותם חבר'ה צעירים יוצאי אתיופיה בכלל לא נולדו באתיופיה. הם נולדו בארץ. ואנחנו עדיין ממשיכים להתייחס אליהם כאל עולים, גם בתפיסה שלנו, וממה שראינו גם בטלוויזיה, בצורה כל כך מזעזעת, גם בגזענות שלנו.

אני לא יודעת אם ראית, אדוני היושב-ראש,

ישבו שני בחורים לבנים על ספסל, וישבו שני בחורים יוצאי אתיופיה,

ההורים שלהם נולדו באתיופיה. וברגע שהמשטרה הסתובבה היא ראתה אותם והתחילה לנהל אתם, מה אתם עושים כאן? למה אתם מסתובבים בשכונה? עכשיו, למה זה קשור? כי אומר שם הבחור, ובצדק: מהרגע שאני אומר מילה לא נכונה, מעלים אותי לניידת. העלו אותי לניידת, פותחים לי רישום פלילי. פותחים רישום פלילי, קשה לי למצוא עבודה, קשה לי אפילו להיכנס ללימודים אקדמיים. וזה הכול אותו דבר. וזה הכול אותו חוסר טיפול, ובעצם היחס הגזעני שלנו לאוכלוסייה האתיופית. ואני חושבת, רגע, בחצי דקה אגיד רק דבר אחד: אני יודעת שלוקח זמן לשנות תפיסות. כל אוכלוסייה כאן עברה, וכולנו עברנו את זה,

כי אנחנו חברה של מהגרים, כל אוכלוסייה שעברה את התהליך הזה יודעת שקשה לשנות. אבל יש גם אחריות לכנסת, וכמובן באחריות, אני מאוד מקווה שנעביר את הנושא הזה לוועדת החינוך, ונקבל תשובות, גם מסגן השר וגם בוועדת החינוך, איך מדינת ישראל ובטח מערכת החינוך מתכוונות לטפל ובאמת להעלות לסדר-היום החברתי את הנושא הזה של הסטודנטים האתיופים, בטח בתחום הרפואה, במדינת ישראל.

לא ברור לי איך זה קשור, חברתי, לכותרת של: משרד העלייה והקליטה אחראי לטיפול בתלמידים. משרד הקליטה מממן את המלגות לסטודנטים אפילו שהם נולדו בארץ. שזה טוב או רע? לא הצלחתי להבין, אז זה טוב שהוא מממן או לא? אם הם מקבלים, כנראה הם צריכים. יסבירו בהמשך הדיון. חבר הכנסת מנואל, אני רוצה רק להסביר לך שאין היום תוכנית לאומית לטיפול בנושא הזה של הסטודנטים האתיופים. אז זו הייתה צריכה להיות כותרת ההצעה לסדר-היום. תודה רבה-רבה. חבר הכנסת מנואל טרכטנברג, איננו כאן. חבר הכנסת אלעזר שטרן,

שלוש דקות, אדוני, לרשותך.

אדוני מנכ"ל משרד הקליטה לשעבר, יש מינהל סטודנטים במשרד הקליטה. אוקיי, זו הנקודה שצריך לשים על השולחן. תראו, הנתונים שהביאו אותנו לפנייה הזאת, מעבר למה שהוזכר כאן קודם, הם: סטודנטים ממוצא אתיופי לתואר שלישי, 14 סטודנטים בסך הכול, סטודנטים לרפואה, אחד במחזור. אחד בשנה.

מחזור.

אני מכיר את העניין הזה, את הבעייתיות, מהצבא, את הטיפול וגם את ההצלחה. תכף אגיד איך זה קשור לצבא. אבל אני רוצה לומר קודם: מי שמטפל היום בסטודנטים, כולל כאלה יוצאי אתיופיה שנולדו בארץ, זה לא בעיה של התקציב, את הבעיה של התקציב יחסית פתרנו. אני אומר את זה, אמרתי קודם שמתוקף העיסוק שלי בזה בצבא, אבל גם הייתי יושב-ראש הפרויקט הלאומי האתיופי אחרי הצבא. זה פרויקט שהיה צריך להיות מגה-פרויקט, ולצערנו הרב, אולי חצי מיליארד, זה מה שהוקצה לו, ובסוף זה נהיה 22 מיליון, זה מה שמדינת ישראל העמידה מאוחר יותר לקליטה הזאת. אבל יש כאן עניין של רצף. יש אתגר לשילוב האוכלוסייה האתיופית, וכרגע אני לא חושב שצריך לשים קו בין מי שנולד בארץ לבין מי שעלה, מפני שהבעיה היא הרבה יותר של שילוב תרבותי. ולכן גם אם ההורים עלו מאתיופיה בגיל מאוחר והילדים נולדו בארץ, עדיין הפערים הם אותם פערים. אבל כשאתה מסתכל ואתה רוצה לשים אצבע על איך אתה עושה אותם יותר, בקצה, בעלי עיסוקים מכבדים, אני לא אומר אפילו סטודנטים, מפני שסטודנט זה מכשיר, זה לא מטרה. וכשאתה מסתכל, דרך אגב, על מה לומדים הסטודנטים, אז זה מאוד יפה שלומדים לימודי חברה, אבל אנחנו יודעים שהכוונה תעסוקתית זה הרבה יותר לימודי הנדסה ומדעים מדויקים.

במדעי החברה, יש סטודנטים, היחס, 28% מהם לומדים חברה, ביחס ל-19% באוכלוסייה הישראלית הרגילה, ואם אלך להנדסה, אז 11% מהסטודנטים ממוצא אתיופי לומדים לימודי הנדסה, לעומת 17% האחרים. עכשיו, המדינה שזיהתה פערים, לקחה את החרדים ואת הערבים כמי שצריכים סוג של אפליה מתקנת, ושמה, העבירה אותם למל"ג. למה למל"ג? זה משרד החינוך. למה משרד החינוך? מפני שאתה לא יכול להתחיל לטפל בנקודה מסוימת, צריך להיות רצף. אם אתה אחראי,

אתה אחראי לתיכונים, הם המכשירים לאקדמיה, אז תשים גם אותם תחת מי שאחראי על כל זה, כדי ליצור רצף. והמשפט האחרון שאני רוצה לומר פה,

אתה תיתן לי דקה, בגלל שזה מעניין.

כשהייתי מפקד בה"ד 1, יום אחד הביאו לי צוער ממוצא אתיופי להדחה. שאלתי: למה, מה הבעיה? אמרו לי: אין לו ביטחון עצמי. אמרתי: איך אתם יודעים שאין לו ביטחון עצמי? אמרו לי: הוא כבר ארבעה חודשים בקורס, אומר לי המפקד שלו, והוא עוד לא הסתכל לי בעיניים. אמרתי: תכניסו אותו. שאלתי את הצוער האתיופי: תגיד, אתה ארבעה חודשים פה, למה לא הסתכלת אף פעם לאבא שלך בעיניים, למפקד שלך? הוא אומר: לאבא שלי 20 שנה לא הסתכלתי בעיניים. אצלכם להסתכל בעיניים זה ישירות, אצלנו זה השפלה להסתכל למישהו בעיניים. ככה אנחנו גם מחברים את המבחנים הפסיכומטריים והפסיכוטכניים. מחברים אותם חברים שלומדים אתנו בבתי-הספר בתל-אביב או בחיפה או לא משנה איפה, ואין ספק שיש לזה השפעה תרבותית. והיום גם בכניסה לבית-ספר לרפואה בודקים גם את הדברים האלה. מה אני רוצה לומר? שצריך לעשות סוג של טרנספורמציה אחרת, של התאמה, מה המכשיר שבוחן ואיזה מתאם אתה בונה בין התרבות שאתה בא ממנה למוסדות ההשכלה. מפני שהרי, וזה המשפט האחרון, הם לא פחות מוכשרים מאתנו.

בהחלט היה שווה את הדקה הנוספת. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה. שלוש דקות, אדוני, לרשותך. בבקשה. עוד לא התחלתי. אתה יודע שאני לא חותך אותך בדיוק בזמן.

אני רוצה להתחיל בשאלתך החשובה בפתיחת הדיון הזה, ולהביא לך ציטוט מפיו של ג'יג'או בימרו, סטודנט לתואר שני באוניברסיטה העברית, שמנסה להסביר מה הבעיה בזה שסטודנטים יוצאי אתיופיה באוניברסיטאות בישראל מטופלים על-ידי משרד העלייה והקליטה ולא על-ידי משרד החינוך. הוא אומר כך: אם נשווה בין המל"ג לבין מינהל הסטודנטים במשרד העלייה והקליטה, שאני כביכול מטופל על-ידו, זה כמו שיש לך מסלול תחרותי,

שאיננו אתיופי מקבל ג'יפ וכל מה שצריך, בזמן שלנו נותנים קורקינט ואומרים לנו לעשות את אותו מסלול. זו הבעיה בקליפת אגוז. אדוני היושב-ראש, אין שום סיבה שצעירים שנולדו בארץ, בני 20 ו-30, יטופלו במסלול נפרד מחוץ למשרד החינוך. יש למשרד החינוך ויש למל"ג מנגנונים וכלים לסייע לקבוצות, לטפל בצרכים ספציפיים, ונעשים כאלה דברים. יש במשרד החינוך אפשרות לסייע, גם לסטודנטים ערבים, לסטודנטים חרדים. יש עניין של ליווי, סיוע אקדמי, תוכניות של הקניית כלים ותגבור, תוכניות אוריינטציה אקדמית לפני תחילת הלימודים, ייעוץ תעסוקתי והכוונה, מחקרים שמטרתם לזהות את המכשולים ואת החסמים שקיימים בפני כל אוכלוסייה, כל הדברים האלה נמצאים במשרד החינוך. מדוע יוצאי אתיופיה ממשיכים להיות מוגלים לפינה אחרת? מדוע עשרות שנים אחרי שהם בארץ, אחרי שהם נולדו בארץ, הם מקוטלגים במקום הזה של מישהו שצריך לקלוט אותו? מי צריך לקלוט אותם? למה את הילדים של אנשים אחרים פה אף אחד לא צריך לקלוט? למה אי-אפשר לתת פתרון שוויוני, הגיוני, נכון, במקום הראוי והנכון שלו, משרד החינוך? אדוני היושב-ראש, התוצאות הן מאוד קשות. דובר פה קודם על מספרים,

מספיק לדבר על המספר הזה: בשנה שעברה שמונה סטודנטים ממוצא אתיופי למדו רפואה. שמונה סטודנטים ממוצא אתיופי בכל השנים ביחד,

שנה ד',

שנה ו', שנה ז' שבע שנים לומדים רפואה. בכל המאסה הגדולה הזו שמונה סטודנטים יוצאי אתיופיה? משהו פה לא הגיוני. רק 14 סטודנטים יוצאי אתיופיה בכל מדינת ישראל לומדים לתואר שלישי. מה הולך כאן? אני אומר לכם, עמיתי חברי הכנסת, ואני מכיר את האנשים הצעירים האלה, וגם יצא לי להיפגש אתם. אני מדבר על אנשים סופר-מוכשרים, יוצרים, נבונים, עם יכולות בלתי רגילות.

מה קורה פה? יש כאן מנגנונים, אדוני היושב-ראש, שמחזיקים את האנשים האלה רחוק ומאחור. ולכן, אדוני היושב-ראש, אני חושב שהגיע הזמן שיתבצע מהלך, וגם יוצאי אתיופיה יטופלו כמו שצריך, במשרד החינוך ובמסגרת המל"ג. אני מציע שאנחנו נמשיך ונברר את הנושא הזה בוועדת החינוך של הכנסת.

ישיב על ההצעה סגן שר החינוך. הנה, הבעת דעה,

אחרי התשובה. סגן השר חבר הכנסת פרוש. לרגע הצלחת לבלבל אותי, חבר הכנסת פורר. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מל"ג, ות"ת וגם משרד החינוך רואים חשיבות רבה בהנגשת ההשכלה הגבוהה למגזרים ייחודיים ובכלל זה ליוצאי העדה האתיופית. רק לאחרונה התחלנו במשרד החינוך ביישומה של תוכנית מערכתית רחבה לשילובם המיטבי של תלמידים יוצאי העדה האתיופית במערכת החינוך. במשרד מאמינים כי ההשקעה בשילובם במסגרת מערכת החינוך תקדם וגם תשפיע על קליטתם העתידית במוסדות להשכלה גבוהה. מדובר בעצם בתוכנית מערכתית ארבע-שנתית אשר קיבלה את אישור ועדת השרים לקידום שילובם של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית ביום 11 באוקטובר 2015. תוכנית זו מתייחסת למכלול היבטי הקליטה והשילוב של תלמידים יוצאי העדה האתיופית במערכת החינוך. במסגרת התוכנית הוגדרו גם יעדים ברורים ולצדם תוכניות לפעולה בנושאים רבים,

עלייה בשיעור הזכאים לבגרות ולתעודה איכותית, הגדלת מספר המצטיינים, הכפלת מספר המורים יוצאי העדה המועסקים על-ידי מערכת החינוך, עלייה במספר המשתתפים בתנועות וארגוני נוער, שילוב תוכני תרבות ומורשת אתיופיה במקצועות היסטוריה ואזרחות, ביטול התוכניות המבדלות ושילוב ההורים בפעילות הבית-ספרית.

מטרתם לצמצם פערים ולתרום לשילובם האמיתי והשוויוני בחברה. הוועדה לתכנון ולתקצוב שבמועצה להשכלה גבוהה עוסקת בתכנון רב-שנתי של כלל מערכת ההשכלה הגבוהה ובעניינים שוטפים העולים מתוכניות לימודים, משינויים מבניים ומחידושים של המועצה להשכלה גבוהה. בין יתר תפקידיה מטפלת המל"ג גם בהרחבת הנגישות להשכלה גבוהה למגזרים ייחודיים. מל"ג וות"ת, כאמור, רואות חשיבות רבה, כמו שאמרתי, בהנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה האתיופית.

נושא הטיפול בסטודנטים יוצאי אתיופיה נתון מזה שנים רבות למינהל הסטודנטים במשרד העלייה והקליטה. בשל כך, וכדי להימנע מכפל סמכויות ומכפל תקציב, אין בסמכות המל"ג לטפל בנושאים אלה במקביל למשרד אחר. עם זאת, לאור חשיבות הנושא וההבנה שיש לסייע בהשתלבות הסטודנטים יוצאי אתיופיה במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, העבירה הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה למשרד העלייה והקליטה סכום של כ-9 מיליון שקל לשנה מתקציבה בשלוש השנים האחרונות, למטרה זו. למה היא, כסף ממשרד הקליטה? למה היא לא לוקחת את זה? מה קשור משרד הקליטה? הם כבר לא עולים חדשים. הטיפול, כמו שאני אמרתי, אני שוב אומר: נושא הטיפול בסטודנטים יוצאי אתיופיה נתון מזה שנים רבות למינהל הסטודנטים במשרד העלייה והקליטה. אני לא מכיר משרד שלא רוצה לטפל בעוד ועוד נושאים, אבל את ההכרעה על כך, לא במשרד החינוך החליטו. זה דבר שבא בהחלטה מגבוה, וזו הייתה ההכרעה. השאלה כאן אם אתם לא חושבים שנכון יותר לפעול להעביר למשרד החינוך. יכול להיות בהחלט. יכול להיות בהחלט. מה שאנחנו חושבים, אנחנו היינו רוצים לנהל את כל המדינה. מה זה מה שאנחנו חושבים? אתה לא מנהל כבר את כל המדינה, חבר הכנסת פרוש? אבל גם המשרד כמשרד, אה, חשבתי שאתה. אוי ואבוי אם החרדים עוד ינהלו את כל המדינה. לכן, המשרד יכול להיות בעמדה,

אבל הרי גם אם המשרד יגיד את העמדה, זה כבר ימנע דיון לגופו של עניין ואמיתי. לכן אני מספר את העובדה. משרד העלייה והקליטה הוא זה, מינהל הסטודנטים במשרד העלייה והקליטה הוא שמטפל בסטודנטים יוצאי אתיופיה, ולכן הזכרתי שהמשרד, למרות הכול, הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה העבירה למשרד העלייה והקליטה סכום של כ-9 מיליון שקל בשלוש השנים האחרונות, במקביל. אדוני, כבוד השר, אני סגן שר. סגן שר החינוך, נדייק. אתה חושב שבמדינת ישראל 2016 עדיין יוצאי אתיופיה, שאפילו לא נולדו שם, זה צריך להיות במשרד הקליטה או שההמלצה שלך היא להעביר אותם למשרד החינוך?

אני מציע, גם אם אני חושב כמוך, גם אם אני חושב כמוך, אני מבטיח לך שכאשר יעלה לדוכן כאן השר אלקין, שהוא שר העלייה והקליטה, הוא יסביר לך בק"ן טעמים מדוע זה צריך להיות במשרד העלייה

אנחנו לא נסיים פה את הוויכוח.

ועל מנת שלא ייווצרו כפילויות, מממנים הוות"ת, משרד החינוך והקרן לחיילים משוחררים מעטפת ייחודית לתלמידי המכינות הקדם-אקדמיות יוצאי העדה האתיופית. מעטפת זו כוללת מלגת שכר לימוד מלאה ומלגת קיום, במידה שהם חיילים משוחררים, שיעורי עזר, מעונות, ספרי לימוד, רכז ועוד. בימים אלה החלה המל"ג בגיבוש תוכנית החומש לשנים הבאות עבור מערכת ההשכלה הגבוהה. סוגיית הטיפול בסטודנטים יוצאי אתיופיה, אנחנו מודעים למורכבות שבה היא נתונה כיום, והדבר הזה יידון וייבחן במלוא הרגישות והאחריות.

אף שהמציעים מבקשים לדון על כך במליאה, אני מציע שהנושא הזה יידון,

בוועדת החינוך או בוועדת העלייה והקליטה?

על כל פנים, ועדת הכנסת תחליט באיזו מן הוועדות הנושא הזה יידון.

דעה נוספת של חבר הכנסת עודד פורר. אדוני היושב-ראש,

חברי חברי הכנסת, חברת הכנסת מירב בן ארי, אני חושב שהנושא הזה באמת קריטי, וחשוב שמליאת הכנסת גם תדע איפה הדברים עומדים. ב-2014 יצאה לדרך תוכנית שנקראת תוכנית לאומית, את דיברת על תוכנית לאומית, חברת הכנסת בן ארי, תוכנית לאומית לקידום שילובם של יוצאי אתיופיה בישראל. אחד הפרמטרים בתוך התוכנית הזאת,

גובשה יחד עם קהילת יוצאי אתיופיה, הוא נושא ההשכלה הגבוהה. לצערי,

אני אומר לכם את זה מניסיון, לא שיתפה פעולה בכל התהליכים האלה, מתוך חוסר רצון לקחת על עצמה את המסגרת הזאת.

מה שעושה מינהל הסטודנטים, המינהל לסטודנטים עולים במשרד העלייה והקליטה, הוא לא תומך בסטודנטים ונותן איזו תמיכה הוליסטית, הוא בסך הכול הכספומט שדרכו מממנים את המלגות לאותם יוצאי אתיופיה כדי שהם ילמדו במוסדות להשכלה גבוהה. אין פה התמיכה ההוליסטית שהייתה נדרשת,

מהמל"ג או ממשרד החינוך. רק כדי לומר עוד כמה דברים, אדוני סגן שר החינוך: צריך להבין שכשיצאה לדרך התוכנית הזאת, אז משרד החינוך, האגף לקליטת ילדים עולים במשרד החינוך, טיפל גם בילדים יוצאי אתיופיה שהם ילידי הארץ. ואחד הדברים שעלו במסגרת התוכנית זה העובדה שכדי לקדם את השילוב, לא יכול להיות שילדים ילידי הארץ יטופלו באגף שהוא אגף לקליטת עולים. הסיבה שהתקציב הזה לא עבר ממשרד העלייה והקליטה לגורם אחר, כי לא היה הגורם שהיה מוכן לקחת את האחריות לכך.

גם אנחנו במשרד העלייה והקליטה אמרנו: אנחנו לא נחסום עכשיו את המלגות לסטודנטים האלה רק מפני שהמל"ג לא מוכנה לקחת את האחריות.

צריכה לעשות את הצעד הזה. סטודנטים שהם לא סטודנטים עולים, שהם ילידי הארץ, אם רוצים לתת להם מלגות וחשוב לתת להם מלגות, ייתן משרד החינוך דרך המל"ג או באמצעים אחרים את המלגות האלה, עם כל התמיכה. אני חושב שראוי לדון בעניין הזה בוועדת החינוך ולעקוב אחרי הביצוע. תודה רבה. אם כן, אנחנו נצביע על בקשתם של המציעים יחדיו להעביר את ההצעה לדיון בוועדת החינוך של הכנסת. אנחנו מצביעים. מי בעד ומי נגד? לאיזו ועדה? ועדת החינוך, אדוני סגן השר. ומה עם הקליטה? אני אמרתי בסדר, אנחנו נעביר את זה לוועדת הכנסת והיא תדון אם ועדת החינוך או ועדת הקליטה או איזה פורום משותף, דיון משותף של שתי הוועדות.

עשרה תומכים, אין מתנגדים ואין נמנעים. ההצעה תועבר לוועדת הכנסת כדי לקבוע את הוועדה שתדון בה. אני מבקש, בתפר, לפני שנעבור לנושא הבא, לתזכר את חברי הכנסת שבשעה 16:00 ייערך באולם שאגאל

אומנם לא סתיו ולא אני הולכים לנגן שם, ובכל זאת, ההנאה מובטחת. חברי הכנסת כולם מוזמנים. אדוני היושב-ראש, אנחנו עוברים לנושא הבא שעל סדר-היום. הצעה לסדר-היום: הצורך באבטחת בתי-הכנסת במדינת ישראל, המציע איננו כאן, אז אנחנו מדלגים. אדוני היושב-ראש, אני חושבת שמה שקורה כאן זה שצריך לקרוא לסדר את ההצעות לסדר-היום. ביחס לממשלה? הממשלה, חברי הכנסת, שתהיה פה הממשלה אז נדבר. טוב, אנחנו עוברים, אם כן מה אנחנו עושים עם שר הבריאות? השר איננו כאן. שרת המשפטים, אנחנו נתחיל בשאילתות לשרת המשפטים.

בשבוע שעבר היושב-ראש ביטל שאילתות מפני שחברי הכנסת, לא הרשומים אלא, שנייה אחת, חברת הכנסת. שאילתה ראשונה לשרת המשפטים, שאילתה 39, של חברת הכנסת מיכל רוזין: הגשת כתבי-אישום נגד נשים הנמצאות במעגל הזנות. או שאני התבלבלתי

לא הבנתי אם אני אמורה לעלות או לא. כולה שלוש וכבר אנחנו מרגישים כאילו עשר בלילה. יש שתי צדיקות פה, מיכל רוזין ואיילת שקד. של

לא צריכה לכתוב.

והואיל ותיק הפרקליטות עשוי להכיל כמה כתבי-אישום וכמה נאשמים, אזי הנתונים המפורטים

אם יש פה תופעה נוספת של ניצול נשים, שלא רק מנצלים אותן בזנות אלא גם משתמשים בהן כאיזה כיסוי, ובסופו של דבר הן מקבלות את כתבי-האישום ולא הסרסורים.

אבל את יכולה לראות מהנתונים שבכל זאת הרוב גברים,

אלה. 2. באשר לשאלה השנייה שלך, על נתונים,

במהלך שנת 2015 אישר היועץ המשפטי לממשלה את הגשתם של 20 כתבי-אישום בעבירות של הסתה לגזענות ולאלימות. שאלה נוספת, חברת הכנסת רוזין. בתשובה על שאילתה שהגשתי לשר לביטחון פנים התברר שאותם 20 כתבי-אישום, מרביתם היו נגד אזרחים ערבים, ולא אזרחים יהודים. האם קיימת איזו אפליה מבחינת מנגנוני האכיפה והענישה, כאשר אנחנו רואים תופעות כאלה,

אני פשוט לא יכולה להראות את זה כאן במליאה, יש לי אותם פרסומים ומי חתום עליהם, ואיזה ארגונים, והרבה פעמים אלה גם ראשי ערים ורבני ערים שמתבטאים בעניין הזה. וגם הובן ברשתות החברתיות, זה חתום על-ידי אנשים ספציפיים. האם יש פה אכיפה סלקטיבית רק כלפי האוכלוסייה הערבית ולא כלפי האוכלוסייה היהודית?

רשויות אכיפת החוק והחוק לא מפלים בין יהודים לערבים. תודה רבה. השאילתה הבאה, של חבר הכנסת מיקי לוי, אז למה יש רוב נגד ערבים בלבד? למה? מה זה אומר?

כמו שיש יותר הסתה, גברתי השרה, אדוני היושב-ראש, לא 19, אחד. חוק הגנת הדייר המיושן. גברתי השרה, לעסק שהוא חברה בעירבון מוגבל, במקרה שלנו בעסקי צורפות, זה יכול להיות כל עסק אחר, הושכר נכס בדמי מפתח, מהעשורים הראשונים למדינת ישראל, והוא משלם בעבור שכירת הנכס סכום פעוט בשכירות חודשית, בערך 5% מדמי השכירות הריאליים, וזה לעולמי עד. מילא אם מדובר בתושב, באזרח, שבאמת זה מקום המגורים שלו, אז אני מוכן שתהיה שכירות הוגנת. אבל כשיש חברה בע"מ שיש לה רווחים עצומים, והיא משלמת רק 5% מערך הנכס, ולא נוכל להוציא אותה לעולמי עד, נראה לי שיש חוסר צדק בעניין, אף שלכאורה החוק מגן עליה, ולטעמי צריך לחוקק אולי, אני לא יודע אם להביא את זה כהצעה פרטית, אבל מאוד הייתי שמח לשמוע את דעתך.

תודה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבר הכנסת מיקי לוי, בשאילתה שלך ביקשת לברר אם חוק הגנת הדייר חל על נכס המשמש כבית-עסק של חברה בע"מ ומה ההצדקה לכך. בנוסף, ביקשת לדעת אם אתמוך בביטול החוק האמור. השקעתי בך. אתחיל בסקירה כללית ובהסבר על החוק, ואחר כך אני אתייחס לשתי השאלות. חוק הגנת הדייר איחד פקודות וחוקים ישנים שונים, חלקם עוד משנות ה-30 של המאה הקודמת, שעסקו בהגנה על דיירים מפני משכירי נכסים. מקורם של ההסדרים האלה בתקופות שבהן התחזקה עמדת המיקוח של בעלי הנכסים כלפי השוכרים והיה חשש שמא תנוצל עמדת מיקוח זו לרעה, דרך אגב, היום יש חברי כנסת שטוענים שאנחנו במציאות דומה. עיקרם של הסדרים אלה בשתי הוראות:

מניעת פינוים של שוכרים בתום תקופת השכירות שהוסכם עליה,

הגבלת דמי השכירות שניתן לגבות מהשוכרים לשיעור שנקבע באותן הוראות, להלן, מי שרוצה עכשיו, פיקוח על מחירי שכירות. ראוי לציין הסדר נוסף שקובע החוק, וגם הוא בעל משמעות רבה, וזה בעניין העברת הזכות לדיירות מוגנת לאחר פטירת הדייר. החוק קובע כי הדיירות המוגנת אינה מגיעה בהכרח לקִצה עם פטירתו של הדייר המוגן, ובהתקיים תנאים מסוימים הקבועים בחוק, זכאים קרוביו של הדייר שנפטר לזכות במעמד של דייר מוגן.

גם לאחר פטירתו של הדייר, בהתקיים אותם תנאים, לא יהיה אפשר לפנותם מהנכס, ואף דמי השכירות יהיו מוגבלים, כפי שהסברתי. עם השנים הפכה התכלית להגן על שוכרי דירות לבלתי נחוצה, מכיוון שהפער הגדול שהיה בעבר בין הביקוש למקומות מגורים ולבתי-עסק ובין ההיצע של מקומות אלה הלך והצטמצם. גם בתקופה שבה נדרשה ההגנה על הדיירים לא הגשים החוק את המטרות שתלו בו, וזאת עקב התפתחות הנוהג של גביית, בעת הכניסה לדירה,

שנועדו לגשר על הפער שבין דמי השכירות שהחוק התיר לגבות לבין דמי השכירות הראויים, על-פי שיעורם בשוק החופשי. נוכח העובדה שהחוק לא הצליח לממש באופן מוחלט את תכליותיו, ובעקבות השינויים האמורים שחלו בשוק הדירות, קבע המחוקק כי החוק לא יחול עוד על דירות חדשות, וכן על דירות שנבנו לפני אותו מועד אך התפנו כדין מכל דייר הזכאי להחזיק בהן. החוק עדיין חל אפוא על דירות שבנייתן הסתיימה לפני שנת 1968 ולא התפנו כדין מדייר הזכאי להחזיק בהן. עכשיו אני אשיב על השאלות. אשר לתחולת החוק על בתי-עסק, חוק הגנת הדייר מגדיר "דייר" כ"מי שמחזיק בנכס", ו"נכס" מוגדר כ"דירה או בית-עסק". החוק מביא הוראות שונות הנוגעות לבית-עסק, והוא אף מקדיש פרק שלם לדמי השכירות שיחולו על בית-עסק. מכאן שתחולת החוק אינה מוגבלת לדירת מגורים, והיא משתרעת גם על שכירות של בית-עסק. אשר לעמדתי בנוגע לביטול החוק, כפי שעולה גם מהפנייה, חוק הגנת הדייר מעלה קשיים, בעיקר נוכח מצבם של בעלי נכסים שהחוק חל עליהם אך אינם יכולים לפנות את השוכר גם בחלוף שנים רבות ממועד החתימה על חוזה השכירות המקורי, ומוצאים את עצמם בפני מצב דברים שבו גם לאחר פטירת הדייר, הזכות לשכירת הדירה או הנכס עוברת לקרוביו של השוכר הראשון. לכן, אני בהחלט מבינה את הרצון שלך לבטל את זה. כמו כן, כפי שאמרתי, החוק מגביל את המשכיר ומאפשר לו לגבות דמי שכירות בשיעורים נמוכים במיוחד, וזאת ללא קשר ליכולתו הכלכלית של השוכר ומצבו הסוציו-אקונומי. יחד עם זאת, מובן כי קיים קושי בביטול רטרואקטיבי של זכויות שהוקנו בחוק ובהסתמך עליו, שהרי לא מדובר במי שהם פורעי חוק אלא במי שמנצלים זכות שהדין העניק להם. חוק זה נמצא בתחום אחריותו של שר הבינוי

מבירור שערכו גורמי המקצוע במשרדי מול המחלקה המשפטית במשרד הבינוי והשיכון עלה כי ההסדרים הקבועים בחוק הגנת הדייר לא נבחנו באופן סדור תקופה ארוכה, ומשרד הבינוי והשיכון מעוניין לבחון אותם מחדש.

אני באופן אישי מבינה מאוד את הכוונה שלך, אני גם תומכת בה, אבל צריך להתניע תהליך ולבקש ממשרד הבינוי והשיכון לבחון את זה. לצורך זה הוזמן מחקר בנושא, ותוצאותיו יהיו בסיס לטענה הזו. המחקר יתבצע במחצית הראשונה של שנת 2016. ולכן, אני מציעה שתעקוב מול משרד הבינוי

אני מברכת את המשרד על היוזמה לבדוק את זה מחדש. ולאחר שיתקבלו תוצאות הבחינה תגובש עמדת משרד המשפטים בנושא תיקון החוק,

תוך התייחסות לסוגיה של זכויות קניין, חופש חוזים והגבלת הפרט.

צריך לאזן בין הדברים האלה לבין הרציונל הנכון שלך.

שאלה נוספת, חבר הכנסת. באמת, התשובה מאוד מפורטת, ותודה רבה לך על היושרה, שאת אומרת שאת תומכת ומבינה את זה. אני אישית אעקוב במחצית הראשונה של 2016 אחרי משרד הבינוי והשיכון, אם הוא ישנה את החוק. נעשה פה עוול משמעותי

אנשים שהולכים לעולמם, אין שום סיבה, ובפרט כשמדובר בבתי-עסק, להעביר את זה ליורשים, והנה שטח של אלפי מטרים משמש יורשים ועוד פעם יורשים ועוד פעם יורשים במחירים מינימליים, כשהחברה שיושבת שם היא חברה בע"מ ומפיקה רווחים של מיליוני שקלים. תודה רבה לך על התשובה המפורטת. תודה רבה לגברתי שרת המשפטים.

לכמה שאילתות לשר הבריאות. ראשונת השואלים, חברת הכנסת ענת ברקו, שאילתה מס' 303: מימון טיפול רפואי למבצעי פיגועי טרור. גברתי שרת המשפטים, אדוני שר הבריאות, כנסת נכבדה, אדוני היושב-ראש, השאילתה היא: ידוע כי מחבלים אזרחים ישראלים שנפגעו במהלך פיגוע שהם ביצעו, למשל ב"דאעש", מקבלים טיפול רפואי מלא של מערכת הבריאות הישראלית. מה אדוני יכול לענות לי על השאלה הזו? האם מקובל שמישהו ביצע פיגוע, גם מחוץ לגבולות המדינה, והוא מקבל את מלוא הטיפול הרפואי על חשבון המדינה? אדוני ישיב. אדוני היושב-ראש, תשובה על שאילתה מס' 303: כאשר מפגע הוא תושב ישראל, בעל תעודת זהות כחולה, הטיפול הרפואי עד להרשעתו בדין ממומן על-ידי קופות-החולים, אשר נדרשות לבצע קיזוז מול הביטוח הלאומי. לאחר הרשעתו, האחריות המימונית עוברת לשב"ס. אם המפגע אינו תושב ישראל, הטיפול ממומן על-ידי הגוף שביצע את המעצר, משטרת ישראל או צה"ל, במידה שהפיגוע בוצע בשטח הרשות. לא מתקיים קיזוז בגין עלות הטיפול במפגע בין הגורם המשלם לבין הכספים שגובה מדינת ישראל עבור הרשות.

יכול לחזור על הסיפה?

לא מתקיים קיזוז בגין עלות הטיפול במפגע בין הגורם המשלם לבין הכספים שגובה מדינת ישראל עבור הרשות. שאלה נוספת של חברת הכנסת ענת ברקו. אדוני השר ליצמן, האם נראה לך הגיוני שאזרח ישראלי יצא משטח מדינת ישראל וחבר ל"דאעש" בסוריה וחוזר למדינת ישראל כדי לקבל את הטיפול הרפואי שמציל חיים גם, ומעבר לזה אנחנו מממנים אותו?

הוא מביא את כל אותם רעיונות רדיקליים גם ביבוא ישיר, ללא מסים, לתוך שטח מדינת ישראל, עם האידיאולוגיה הרצחנית. איך יכול להיות? איך אנחנו יכולים בעצם לפתור את הבעיה שמשלמי המסים הישראלים לא יצטרכו לכסות טיפול רפואי של טרוריסטים, בטח לא אלה שחברו ויצאו משטח המדינה ובעצם לחמו בשדות זרים במסגרת תיירות הג'יהאד. למה זו בעיה שלנו? למה אנחנו צריכים לממן את זה? אין לי תשובה אחרת, רק שאני מוכן לבדוק את זה. אני לא חולק עלייך. תודה רבה. אוקיי. אז אני אשמח. תפקידי להגיד את האמת. הרגל לשונך לומר, אומר לנו רש"י. טוב, תודה רבה. אנחנו עוברים לשאילתה הבאה לשר הבריאות, של חבר הכנסת טלב אבו עראר, שאילתה מס' 307: אי-מתן חיסונים חיוניים

מכובדי היושב-ראש, מכובדי השר, אי-מתן חיסונים הדרושים לילדים אלה, שהם ילדים בדואים, נובע מאי-הנגשת השירותים החיוניים להם. רצוני לשאול: 1. מה נעשה להנגשת שירותים אלה לאזרחים אלה? 2. האם המרפאה הניידת תחזור לפעול? 3. למה אין מאפשרים מתן שירותי החיסונים לחברות חיצוניות?

אני יודע, לפני שאני אענה את התשובה שהכינו לי, פעם ביקשו דווקא שתהיה חברה חיצונית שתבוא למדינה, ואמרו שחברות חיצוניות לא משתלטות על זה. אז זה בדיוק הפוך אולי. אבל אני אענה על השאלה. במחוז דרום נעשות פעולות רבות המכוונות להנגשה של השירות ולהעלאת כיסוי החיסונים לכל תינוקות וילדי המחוז, כולל כמובן האוכלוסייה הבדואית. בהקשר זה אציין כי אירוע הפוליו בשנת 2013 הוא דוגמה המוכיחה שילדים בדואים בדרום מחוסנים היטב במשך שנים רבות, עובדה שאף אחד לא חלה למרות ההדבקה הנרחבת. אשר לסוגיות הספציפיות שעלו בשאילתה:

יש פריסה רחבה מאוד של תחנות טיפת-חלב המשרתות את האוכלוסייה הבדואית. היקף הפריסה גבוה מזה הקיים בכל מקום אחר במדינה, בשיעור של טיפת-חלב אחת לכל 10,000 איש.

ניידת. עבודת הניידת לא רק שלא נפסקה, אלא אף הורחבה: יותר אחיות יוצאות לחסן תינוקות ופעוטות שאינם מגיעים לחיסונים, יותר שעות מוקדשות לעבודות הניידת.

מתן שירותים על-ידי חברות חיצוניות. מניסיוננו, הדבר אינו מהווה פתרון הולם. הוכחה לכך ראינו במסגרת השירות לבריאות התלמיד בבתי-הספר, אשר ניתן במשך כמה שנים על-ידי ספק חיצוני ונכשל בכיסוי חיסונים, ואני מדבר בעיקר בדרום. במרס 2012, כשהשירות עבר למשרד הבריאות, במחוז דרום בלבד, כיסוי החיסונים עמד על כ-30%, וממרס עד יוני העלינו אותו מעל 90%, הן לתלמידי השנתון והן לתלמידי השנתון הקודם. בסיפה אציין כי לא ברור לנו מה הבסיס לקביעה שקיים אי-מתן חיסונים חיוניים לילדים בדואים. אני פשוט מכחיש. חבר הכנסת אבו עראר, רוצה שאלת המשך? מכובדי השר, בחלק מהיישובים הבלתי-מוכרים, ואפילו המוכרים, שהכירה בהם המדינה בעשור האחרון, יש בכל יישוב מרפאה עם רופא אחד, והוא צריך להגיש שירותים בריאותיים לאלפי תושבים. רופא אחד לא מספיק. דבר שני, המרפאות האלו לא מחוברות לחשמל. אין חשמל, לא יהיה שירות רפואי. ולכן, מה עושים במקרים האלה?

פונים לחברת חשמל ולרשות לחבר חשמל. זה לא שייך אלי. אני לא יכול לתת שירותים אם אין לי חשמל. שירותי בריאות, איך אפשר? אני לא יכול לעבוד במקום שאין חשמל. אז צריך לפנות לסדר את החשמל, לא יודע איך. זה לא שייך אלי.

תודה רבה, חבר הכנסת אבו עראר. תודה רבה, אדוני השר. שאלה אחרונה לכבודו של חבר הכנסת באסל גטאס, מס' 357: בית-חולים בעיר ערבית. לא היה של סלימאן?

היא קיבלה את התשובה בכתב, ולכן אדוני פטור מלקרוא את הדברים כאן. לפי הפרסומים האחרונים של ה-OECD, שירותי הרפואה בישראל, במיוחד שירותי בתי-חולים, הם מעטים ביותר. שיעור המיטות לאוכלוסייה ל-1,000 תושבים הוא פחות מחצי מהממוצע האירופי, נוסף על דברים אחרים, כמו נגישות ל-MRI ועוד שירותים. רצוני לשאול: למה לא ייבנה בית-חולים ממשלתי? הממשלה, למה לא תבנה עוד בתי-חולים? במיוחד אני שואל על בית-חולים ממשלתי בעיר ערבית, כך שמצד אחד, חבר הכנסת גטאס, מדוע אדוני איננו קורא את נוסח השאילתה שהוגשה? אני קורא, אני קורא, עכשיו. לא, אדוני לא קרא את הנוסח. להשתדל להיצמד לנוסח של השאילתה. רצוני לשאול: למה שלא ייבנה בית-חולים ממשלתי בעיר ערבית, כך שמצד אחד ישתפר מצב הבריאות, והוא יצמצם פערים לטובת החברה הערבית שאין בה אף בית-חולים ממשלתי, ומצד שני יצמצם את הפערים מול מדינות ה-OECD?

בתשובה על שאילתה מס' 357: מוסדות האשפוז במדינת ישראל משרתים את כלל האוכלוסייה ללא הבדל דת, גזע ומין, וכדוגמה: האוכלוסייה באזור המשולש מקבלת שירותים בבתי-החולים הלל יפה,

רבין ורמב"ם. כל בתי-החולים אמורים לגדול ולהוסיף מאות מיטות בשנים הקרובות על מנת לתת מענה לגידול האוכלוסייה והזדקנותה. יש לזכור כי יש חשיבות רבה להגדלת בתי-החולים, כמו "העמק" והלל יפה, על מנת לאפשר יתרון לגודל הן מההיבט הרפואי והן מההיבט הכלכלי, ולא ליצור בתי-חולים קטנים, על כל המשתמע מכך. אני רוצה להוסיף לכך, לפני כן, שמשרד הבריאות לא בונה בתי-חולים לפי אוכלוסייה, עובדה שהוא לא בונה בתי-חולים לא בביתר ולא במקומות שהם דווקא חרדיים מובהקים. הוא בודק

בונים עכשיו בית-חולים חדש באשדוד, שהוחלט עליו לפני עשר שנים. יסיימו אותו בעוד שנה. ברור שאנחנו נצטרך בתי-חולים נוספים, אחד יהיה בדרום ואחד בצפון, ולא הוחלט עדיין איפה. שאלה נוספת לחבר הכנסת גטאס. כמעט כל הגליל המערבי, המרכזי והמזרחי, יש בו שלושה בתי-חולים, בעצם כן, אפשר להוסיף גם את פוריה, אבל זה צפת ונהריה,

נהריה ובדרום פוריה. אז אם אתה בא ורואה עיר שלמה כמו סח'נין, ועל-ידה עראבה ודיר-חנא, אוכלוסייה של כמעט 100,000 תושבים, מרוחקים יותר מ-30, אולי אפילו 40 קילומטר מבית-חולים. המחשבה ההגיונית, גם בגלל הצורך וגם בגלל היעדר בתי-חולים בלב האוכלוסייה, זה לחשוב בכיוון של הקמת בית-חולים חדש ולמקם אותו בלב הבקעה הזו, בסח'נין לדוגמה.

אדוני, אני יודע שלמשל בסח'נין,

שפתחנו חדר מיון קדמי. זה נותן מענה עד לבית-החולים. עשינו את זה בהרבה מקומות ערביים, גם מעבר לקו הירוק, גם במקומות מרוחקים. כפי שאמרתי, לבנות בית-חולים זה לא סתם דבר כזה, אלה עלויות מדהימות, כספים גדולים, וגם לא קיים כרגע הצורך. שכחת לציין שבכל המקומות שהזכרת קודם הרחבנו את בתי-החולים, הכנסנו שירותים חדשים, הכנסנוMRI , הכנסנו שם את הדברים הכי חדשים. דווקא אתמול חנכתי בניין חדש בגליל, בנהריה, בבית-החולים "המרכז הרפואי לגליל", כפי שהא נקרא היום. אז אנחנו מרחיבים את השירותים לכולם, זה לא קשור לגזע,

לערבים,

אבל עדיין מספר המיטות לתושבים הוא קטן. הוא גדל. עובדה שאני עשיתי הסכם בקדנציה הקודמת שלי להוסיף לפי כל שנה כמות מיטות, ועומדים בזה. אז מוסיפים כל שנה מיטות. תודה רבה לשר הבריאות. אנחנו עוברים לשאילתות לסגן שר החינוך, לשר החינוך, וישיב עליהן סגן שר החינוך. ראשונת השואלות, חברת הכנסת נורית קורן, שאילתה מס' 168: חופשת קיץ לתלמידים עם מוגבלות. תמתינו עד שסגן השר יעלה לדוכן.

חברת הכנסת קורן. אנחנו בעצם מדברים על חופשת קיץ לתלמידים עם מוגבלות. לאחרונה קיימה ועדת החינוך דיון בנושא זה. בוועדה התקבלה תשובת השר, ללא התייחסות לבעיה. רצוני לשאול: מה לדעת השר צריכים ההורים לעשות בתקופה שבה אין מסגרת לילדים, אין סייעות ואין בייביסיטר? להזכירך, אדוני סגן השר, אנחנו מדברים על תלמידים עם מוגבלות, והשאלה שלי היא מ-29 ביולי 2015. אני מקווה שלפחות בקיץ הבא לא נצטרך לשאול את השאלה הזאת.

אדוני סגן השר. אדוני היושב-ראש, חברת הכנסת נורית קורן, חוק החינוך המיוחד, התשמ"ח 1988, קובע כי השר, בהסכמת שר האוצר, רשאי לקבוע כי שנת הלימודים במוסדות לחינוך מיוחד, כולם או מקצתם, תוארך מעבר לשנת לימודים רגילה. כן רשאי השר לקבוע כי לימודים במוסדות כאמור יתקיימו גם בתקופות של חופשת לימודים רגילה. בהתאם לאמור, נקבעה תוכנית להארכת שנת הלימודים בחופשות בחינוך המיוחד. תוכנית זו נקבעה מתוך ראייה מקצועית ופדגוגית המביאה בחשבון את הצרכים המשתנים של התלמידים עם צרכים מיוחדים בלקויות השונות. פרטי התוכנית מצויים בחוזר מנכ"ל תשס"ד/5, ינואר 2004, וככלל מערך הלימודים בחינוך המיוחד מורכב מימי הלימוד בחינוך הרגיל וכן מהימים שבהם מקיימת מערכת החינוך המיוחד את תוכנית הארכת הלימודים בחופשה. מערכת החינוך המיוחד פועלת בחופשות שבהן מערכת החינוך כולה בחופשה, בהתאם ללקויות ולרמות התפקוד השונות של התלמידים, לפי הפירוט הבא: 21 ימים בחגים: טרום-סוכות, סוכות, חנוכה ופסח, 27 ימים בחודש יולי, שמונה ימים בחודש אוגוסט. סך כל ימי הפעלת מערכת החינוך המיוחד בזמן חופשות עומד על 56 ימים. מדי שנה מפרסם האגף לחינוך מיוחד מבעוד מועד לוח שנתי ובו מצוינים ימי הלימוד, ימי הארכת שנת הלימודים בחופשה וימי החופשה שבהם בתי-הספר יהיו סגורים. פרסום זה נעשה טרם פתיחת שנת הלימודים ומאפשר להורים ולמסגרות להתארגן מבעוד מועד. חשוב לציין וגם להוסיף בהקשר זה כי קיימות מסגרות תמיכה נוספות למשפחה ולילד,

כגון חופשונים, קייטנות בזמן החופש הגדול בימים שבהם בית-הספר אינו פועל, מועדוניות רווחה, תמיכה סוציאלית ועוד. את המידע על מסגרות אלה וסוגי השירותים הניתנים במסגרתן ניתן לקבל בלשכות הרווחה העירוניות. בהקשר זה אני מבקש לציין כי מערכת החינוך הפעילה בחופשה האחרונה ועתידה להפעיל גם בחופשת הקיץ הקרובה את התוכנית בתי-הספר של החופש הגדול. מסגרת זו נותנת מענה גם לילדי השילוב בכיתות א'-ב'.

מערכת החינוך מקצה סייעת לילדים המשתלבים בקייטנות המפוקחות על-ידי משרד החינוך. נוסף על האמור, אני מבקש גם להביא לידיעתך כי בימים אלה אנו בוחנים את סוגיית הרחבת התוכנית. התחלנו בדיון מעמיק, שמתמקד בצורכי התלמידים בהיבטים הפדגוגיים ובהיבטים התקציביים הנדרשים להפעלת התוכנית מעבר למתכונת הקיימת היום. עם תום הדיונים יתקבלו החלטות בהתאם לשיקולים פדגוגיים וטיפוליים הנדרשים לתלמידי החינוך המיוחד על-פי הלקויות ורמות התפקוד השונות, וכן בהתאם למשמעויות התקציביות הנדרשות משינוי התוכנית.

שאלה נוספת, חברת הכנסת קורן. אדוני סגן השר, אני רוצה לומר לך שבדיון שקיימנו ב-29 ביולי בא אב חרדי ופשוט בכה, הוא אמר שזו ממש בעיה קשה, שיש ילד עם צרכים מיוחדים, והוא לא יכול לתת את המענה, וגם הבעיה שכל הטיפולים הפארה-רפואיים מופסקים בזמן החופשות. נכון שמודיעים להורים מתי יהיו החופשות, אבל אני רוצה לומר לך, תחשוב כמה גדול הקושי של ההורים האלה לקבל מענה ברשות המקומית, מכיוון שאלה ילדים עם צרכים מיוחדים ולא ניתן לקחת בייביסיטר רגילה, צריך לקחת בייביסיטר שתדע לטפל בילד עם הצרכים המיוחדים.

אני מברכת על כך שאתם עכשיו מקיימים דיונים בנושא הזה. אני מבקשת שתראו לנכון לקצר את החופשות ולתת מענה להורים, כדי שיוכלו ללכת לעבודה. הורים רבים לא הולכים לעבודה חודשיים.

תרשה לי טיפה להבהיר את השאילתה של חברת הכנסת קורן. מדובר בילדים שהם משולבים במסגרת הרגילה.

גם. מדובר על זה, ולכן הבעיה הרבה יותר חמורה, מפני שאין להם מסגרת של חינוך מיוחד. הם נמצאים בבית-ספר רגיל, הם משולבים בכיתה, יש להם לקות קלה מאוד, ואין להם שום חופש מסודר. בקיץ, למשל,

הם במסגרות רגילות.

יש מענה לכיתות א' ג', אבל אין מענה לד',

שאלה גילאים, זה לא הנושא רק של הקייטנות של החינוך המיוחד. חברת הכנסת נורית קורן, ובהמשך גם חבר הכנסת הרב מקלב,

נורית קורן שהיא כבר העלתה את הנושא הזה בקיץ, וגם הרב מקלב, מכוח

מהם שהדברים

וכנראה מי שאין לו ילד בבית שהוא בעל צרכים מיוחדים לא יכול להבין את הבעייתיות של הנושא הזה.

מה שהובטח לי, ואת זה הבאתי כאן

הרשות נמצאת בשלבי התקשרות עם הקבלן המבצע.

לספר לך עוד פרט. התשובה על השאילתה הזו נכתבה באוקטובר.

חבר הכנסת אבו עראר, אני מציע שאדוני,

אבל בכל אופן הוא מעלה את זה, אז הוא רוצה שאני אגיד,

אז אדוני ישיב בכתב. זה לא רציני להתייחס, אני לא חושב שזה מכובד אם אני לא אתייחס כשהוא אומר מספר של 5,000 ילדים,

5,000 ילדים ללא כל מערך פיקוח יחד עם המשרד.

זה נתון שנתן משרד החינוך. אתה לא רוצה לשמוע. זה נתון של משרד החינוך, חבר הכנסת אבו עראר, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.

זה נתון שנתן, חבר הכנסת אבו עראר, אני קורא אותך לסדר בפעם השנייה. רציתי לענות, אבל אתה מחפש משהו. לא אתי.

אדוני סגן השר, זה נתון של,

כשיש גל טרור, חובה להגן על עצמנו. זו חובה מוסרית ממדרגה ראשונה. אני רוצה רק לומר לך שאני עכשיו לא עונה מה שהשר ביקש לענות, אבל אני אומר לך שגם

מס' 250: יישום חוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה במוסדות חינוך.

אני חייבת לומר שאני לא יודעת מאיפה להתחיל, יש לי שאילתה מקורית מאוגוסט ושאילתה רגילה מנובמבר. לצערי הרב, גם התשובה שהתקבלה בכתב לא מספקת,

באוגוסט 2014 חוקק בכנסת חוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה במוסדות חינוך. על-פי סעיף 23 לחוק, הנהלים ייכנסו לתוקפם בתחילת שנת הלימודים תשע"ו.

בהתייעצות עם שר הבריאות ובאישור ועדת החינוך והתרבות והספורט של הכנסת, יקבע תנאים והוראות לעניין הרכב המזון שניתן לספק או למכור בתחום מוסד חינוך לעניין ערכו התזונתי,

בסוג מוסד החינוך ובצורכי התלמידים ובגילם. אני רוצה לשאול: 1. האם קבע המשרד הוראות על-פי התנאים בסעיף 2(ב) לחוק? 2. האם מינה שר החינוך גוף פיקוח על הנושא מכוח פרק ד' לחוק? 3. אם טרם נקבעו, ואני יודעת שטרם נקבעו, תקנות ומנגנוני פיקוח על החוק, הרי שנת הלימודים שכבר החלה מזמן, ומושב הכנסת הנוכחי, הסתיים כבר ההוא שהיה צריך לקבוע בו, כיצד אתם מתכוונים לפעול כדי ליישם את החוק?

אדוני סגן השר. 1. סעיף 2(ב) בחוק קובע כי יש להתקין תקנות מכוחו של החוק. נוסח התקנות מגובש בימים אלה במשרד החינוך בתיאום עם משרדי ממשלה נוספים.

עם סיום העבודה בנושא יובאו התקנות לאישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת כנדרש. 2. המשרד פועל ליישום הוראות החוק, לרבות מינויו של גוף פיקוח

3. גם בהיעדר התקנות אמון המשרד על הנחיית מוסדות החינוך בעניין, יש פה התגברות על, יש פה השתלטות עוינת על המיקרופונים.

העיקר שפה בבית הזה אוהבים להגיד סייבר. 3. גם בהיעדר התקנות אמון המשרד על הנחיות מוסדות החינוך בעניין פיקוח על איכות המזון, כפי שהיה עד כה. חוזר מנכ"ל בנושא מצוי בהליכי אישור ויפורסם בקרוב. אני מבקש להדגיש עוד שהמשרד נמצא בהליכים מתקדמים ביותר עם משרד המשפטים ומשרד הבריאות, ובזמן הקרוב ביותר יסיימו את הדיון בעניין הזה וההנחיות יוגשו לוועדת החינוך. תודה, אדוני סגן השר. שאלה נוספת, חברת הכנסת

כפי שאמרתי, אני קיבלתי את התשובה הזאת בכתב, מכיוון שהגשתי שאילתה ישירה לשר. אני עדיין לא מצליחה להבין מדוע תקנות שהיו צריכות להיכנס לתוקף כבר בתחילת שנת הלימודים הזאת, אנחנו נמצאים עכשיו כבר לקראת סוף ינואר, מדוע התקנות האלה לא הותקנו? מדוע הן לא הגיעו לוועדת החינוך של הכנסת? נראה שיש פה זלזול רציני בכל הנושא של פיקוח על איכות המזון. אנחנו יודעים שזו בעיה קשה מאוד במערכת החינוך, ומשום מה התקנות האלה לא הגיעו. אני רוצה לדעת מה נעשה ומתי. האם אתם יכולים להגיד לנו מתי התקנות האלה יגיעו לאישור? הרי אנחנו יודעים שבכנסת, סגן השר פרוש,

כבר הרבה שנים אתה פה, לוקח לפעמים גם שלוש וארבע שנים כדי שמשרד יביא תקנות לאישור ועדת הכנסת. אז מתי עומדות להגיע תקנות?

תודה. גברתי חברת הכנסת רוזין, שאני אדבר דוגרי? כן. הרי את יודעת שהיו בחירות בפברואר או במרס 2015,

אני זוכר את הלילה שבו החליטו פה במליאה ללכת לבחירות, איזו שמחה הייתה בסיעת מרצ. זאת אומרת, אם אין תקנות זה חלק מזה שאנחנו החלטנו ללכת לבחירות. אני חושב שאת העדפת ללכת לבחירות מכך שיהיו תקנות. כי אם התקנות היו חשובות, היית שוקלת, אולי לא.

גם אני החלטתי, ואני הצבעתי בעד פיזור הכנסת, אבל אני לא ידעתי שאני אצטרך לענות לך על השאלה הזאת. את יודעת שאת החוק הזה חוקקו בזמן שר החינוך פירון.

לבחירות.

מאז חוקק החוק ועד שהשר נכנס לתפקיד בסוף מאי,

בישראל הפקידים ממשיכים לעבוד, הם לא מתחלפים. זה לא ארצות-הברית, זה לא ארצות-הברית. אמרנו שאנחנו מדברים דוגרי, אז זה מחוץ לפרוטוקול, מה שאני עונה לך. אז השר נכנס במאי.

נראה לי שהדבר הזה יקרה בקרוב.

את יודעת, הנבואה, למי יש הנבואה? לא לאנשים שלא רוצים להיקרא שוטים.

בפעם הבאה חברת הכנסת רוזין אכן תחשוב פעמיים לפני שהיא תפזר את הכנסת. ויש לה שאילתה נוספת. לא, היא העדיפה את פיזור הכנסת על התקנות. יש לה שאילתה נוספת לאדוני, מס' 254: הפצת דברי שנאה בבית-ספר. אני ידעתי שלא משנה מה יהיו תוצאות הבחירות, אתם תהיו בממשלה, אז קיוויתי שתייעלו את השירות הציבורי.

את לא חשבת שיש עתיד ירדו מ-19 ל-11. לא, אבל ידעתי שהחרדים יהיו בממשלה, בוודאות.

היינו באופוזיציה יחד. אני אעשה לך את הניתוח אחר כך. בוודאות. השאלה שלי היא בנושא הפצת דברי שנאה בבית-ספר. אני חשפתי שבבית-ספר "נר הצפון" במגדל-העמק חולק לתלמידים מאמר שבו השמצות כנגד הציבור החילוני. שיחה עם המנהל שגם הוקלטה העלתה כי מאמרים מסוג זה מופצים דרך קבע לתלמידים והוריהם, ופעמים רבות לילדים החל מכיתה א' על מנת שייתנו להוריהם. אני רוצה לשאול: 1. האם קיים פיקוח על תכנים הנמסרים לתלמידי בתי-הספר של זרם החינוך החרדי?

מה נעשה למניעת הפצת השמצות כנגד הציבור החילוני בבתי-ספר אלה? התשובה שהמשרד מבקש למסור היא כך: הנושא נבדק על-ידי מנהל מחוז ירושלים, מנח"י, והמחוז החרדי, שדרך אגב, המליאה ודאי יודעת שכעת מדובר בבית-ספר במגדל-העמק. אבל הרי את יודעת שמי שכיהן כמנהל מנח"י ירושלים היה גם מנהל המחוז החרדי, ומאחר ש"נר הצפון" כנראה קשור למחוז החרדי, התשובה היא, במלוא השקיפות, שהנושא נבדק על-ידי מנהל מחוז ירושלים, שהוא מנהל מנח"י, והוא היה, והוא עדיין בימים אלה, מנהל המחוז החרדי, אף שהייתה שאילתה מדוע עשו מכרז, וחבר הכנסת מיקי לוי הסכים אתי שהמכרז לא בא מפני שהחרדים ביקשו, אלא מפני שבית-משפט קבע. להלן התשובה: מייד עם קבלת הפנייה ובירור פרטי המקרה, המפקח על בית-הספר הבהיר למנהל את חומרת העניין, וזה הוציא הודעת התנצלות להורים. הדברים נכתבו על-ידי גורם חיצוני,

והופצו במנשר להורים. תוכן הדברים,

אני לא ראיתי אותם, אני לא יודע על מה הם, תוכן הדברים הנו חמור ביותר, וודאי שלא עולה בקנה אחד עם הערכים אשר אנו מצווים לחנך לאורם, ערכים של כבוד הדדי וסובלנות. המפקח על בית-הספר ימשיך לעקוב אחר התנהלות המוסד וימשיך בדיאלוג ובשיח, הן מול צוות ההוראה והן מול ההורים. המחוז החרדי במשרד החינוך ירענן את ההנחיות בכל הנוגע להפצת חומרים לתלמידים ולהוריהם. זו תשובת המשרד, שכנראה הוכנה בשיתוף מנהל המחוז החרדי הנוכחי. שאלת המשך, חברת הכנסת רוזין?

אני רוצה בכל זאת שתנסה להרחיב את תשובתך. אני יודעת שאתה מכיר היטב את החינוך החרדי. לצערי הרב, גם בסוף השבוע האחרון פורסמה כתבה על אנשים שרחמנא ליצלן יצאו בשאלה, משפחה שלמה, ורבים אחרים עושים זאת, מה לעשות, והם מספרים על החינוך במוסדות החרדיים שבהם מחנכים על החילונים, דברי הסתה קשים ביותר, קשים ביותר. אני חושבת שיש פה בעיה. זה עושה נזק והפרדה עוד יותר גדולים ממה שאנחנו רוצים שיקרה בחברה הישראלית. כפי שאנחנו לא רוצים שיסיתו נגד החברה החרדית, ומי כמוך יודע שאני נלחמת בעניין הזה, אני חושבת שמן הראוי להיאבק בהסתה הזאת נגד הציבור החילוני בתוך הציבור החרדי. אני לא חושבת שזה תורם משהו.

אני חושבת שזה רק יוצר שנאה, הסתה, פחד מהאחר, ובסופו של דבר, אנחנו כולנו כחברה משלמים על כך את המחיר.

תודה לחברת הכנסת רוזין על השאלה הנוספת. אני, למשל, אם הייתי מקבל מידע מאחד שחזר בתשובה

אחד שחזר בתשובה, שבתקופה שהוא היה בבית-ספר חילוני או במוסד חילוני הסיתו שם נגד הציבור החרדי, הייתי מקבל את זה בעירבון מוגבל.

אני צריך לענות עכשיו, נכון?

אומר לך: אם אני הייתי מקבל מידע מאחד שחזר בתשובה, שעזב את דרכו הקודמת, ובא לציבור החרדי ומספר להם: אתם יודעים מה עושים, איזה שטיפת מוח עושים לציבור,

אבל הוכחתי. שאלת אותי לגבי בית-ספר "נר הצפון" בחיפה, ועניתי את מה שעניתי. את שואלת אותי שאלה על דבר שקרה בשבוע האחרון. אני אומר: אם אני הייתי מקבל מידע מאחד שחזר בתשובה על משהו שקרה בתקופה שהוא היה חילוני, הייתי מקבל את זה בעירבון מוגבל. למה אני אומר לך את זה? כי אם מישהו שהוא חוזר בשאלה, או אם זו משפחה שחוזרת בשאלה, שבאים ומספרים סיפורים על מה שעושים החרדים ואיזו שטיפת מוח, אני גם מציע לך,

אני מציע לך לקבל את זה בעירבון מוגבל. כי הרי בדרך כלל, אם אחד חוזר בתשובה, קרה לו משהו. קרה לו משהו. ויש הרבה.

יש כאלה שחוזרים בשאלה? יש הרבה מאוד שחוזרים בתשובה. אלה שחוזרים בתשובה, קורה להם משהו. הרי זה לא בא ביום רגיל, חזרתי בתשובה.

אני יודע על כאלה שלא מהציבור החרדי, שמסתכלים על אלה שחוזרים בתשובה, שהם אנשים תימהוניים. יש כאלה שחושבים כך. אני מבין גם שאם קורה הפוך, אם מישהו חוזר בשאלה, זה לא ביום אחד, קרה משהו. אז אני,

לא הייתי מקבל for granted ככה מישהו שסיפר לי על תשובה, אתה אומר

את חושבת שאני עושה את עבודת הפיקוח במשרד?

אני לא רוצה לחלק ציונים מה עושים במגזר החילוני נגד החרדים ולא מה עושים במגזר החרדי נגד, זה לא מתפקידי. זה גם לא יועיל וגם לא יתרום לשום דבר.

חברת הכנסת נורית קורן, איננה כאן, חברת הכנסת קסניה סבטלובה, גם איננה כאן. השאילתה הבאה היא של חבר הכנסת יחיאל חיליק בר, מס' 281: שילוב לקויי למידה באקדמיה. אם השר יחליט לתת בכתב, הוא יכול לשלוח בכתב, אבל אין חובה כזו. חבר הכנסת בר, בבקשה. תודה, אדוני. כבוד השר, בחוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים נקבע שיובאו לוועדת החינוך תקנות לשילוב לקויי למידה עד דצמבר 2014. מכיוון שעד היום,

לא הותקנו התקנות הללו, שוררת אי-אחידות בין המוסדות השונים ונמנעת מסטודנטים רבים הזדמנות שווה להשכלה, שזה חמור מאוד. ברצוני לשאול: 1. האם התקיימה התייעצות בנושא עם הגופים המצוינים בחוק? 2. אם לא, מדוע לא הותקנו התקנות הללו? 3. מתי יותקנו התקנות?

היושב-ראש, חבר הכנסת בר, לפני השאילתה שהעלית על הכתב ב-27 בדצמבר, שאלת בנושא הזה עוד שאילתה?

מה שהקראת עכשיו זה לא מה שכתוב בסך הכול של השאילתה שהגשת. אני הקראתי מהדף עכשיו. לי יש משהו אחר. על כל פנים, הכותרת היא אותה כותרת. המספר של השאילתה הוא אותו מספר.

1 2. חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים, התשס”ח 2008, מחייב התקנת תקנות בנושאים שונים ומורכבים, לרבות הקביעה בחקיקה מהן ההתאמות לסטודנטים, מהי פעילות תומכת, קביעת אמות המידה לשיטות אבחון מקובלות, אופן הקביעה של שיטת האבחון ואופן עריכה של מסמך האבחון. נושאים אלו יוסדרו לראשונה בחקיקה. מאחר שמדובר בנושאים מורכבים מאוד ובעלי השפעה והשלכות מרחיקות לכת על ציבור רחב של סטודנטים אך גם על ציבור רחב של בעלי מקצוע ומאבחנים, קובע החוק פרוצדורה של התייעצות עם גורמים רבים. המשרד גיבש טיוטת תקנות והחל בהיוועצות עם הגורמים המקצועיים השונים, המנויים בחוק. היוועצות זו טרם נסתיימה, ומכיוון שכך, טרם הותקנו התקנות. 3. התקנת התקנות תושלם בעת הקרובה. השר מבקש להודות לך על שהפנית את תשומת לבנו לנושא חשוב זה. הוא גם מבטיח שיעקוב מקרוב אחר התקדמות אישור התקנות עד לחתימתן, שאלת המשך, חבר הכנסת בר. האם אתה יודע מה סד הזמנים?

אני רואה רק שהתשובה על השאילתה, השר הרי התייחס בלשון אישית אליך. על כל פנים, התשובה הזו נכתבה בסוף דצמבר. ולא מצוין מתי יותקנו התקנות שסטודנטים רבים מחכים להן?

המשרד לא יכול להתחייב על דבר כזה. אני רק רוצה שאלת המשך.

תלמידים שהיה נהוג לתת להם את אותן הקלות בבתי-הספר, כשהם מגיעים לאקדמיה הם לא זוכים לזכויות שקיבלו בבית-הספר. יוצא מצב, אדוני סגן השר, שפעמים רבות, על אף האינטליגנציה והחוכמה שלהם הם מקבלים במבחני האקדמיה ציונים נמוכים בגלל לקויות הלמידה האלה. זאת אומרת, הם לא מקבלים שוויון הזדמנויות מלא. בהרבה מוסדות חינוך נותנים רק תוספת זמן לכל לקוי למידה, ואין התחשבות יתרה בצרכים האלה. יש ארבע דוגמאות של הקלות שאפשר לתת להם: למשל, הקראת שאלון בתחילת המבחן, או מבחן בעל-פה, או הקלדת המבחן בעל-פה או שכתוב. והשאלה היא, האם אתם תהיו מוכנים לשקול חלק מהפתרונות הללו כהקלות שתיתנו לתלמידים עם הלקויות הללו? חבר הכנסת בר, אני משוכנע שההצעות שאתה מעלה, או חלקן, בוודאי מקובלות על המשרד. אבל אני מבקש, אם אתה רוצה שאני אהיה אחראי לכך, לבדוק כדי לתת לך תשובה על השאילתה הנוספת, אני הייתי מציע שתעביר לי את זה בכתב.

תודה רבה. שאילתה אחרונה לסגן שר החינוך. גברתי, אני יכול להחליף אותך כשרה תורנית, כי בשאילתות אנחנו לא יודעים אם צריך,

אנחנו לא מוותרים. אתה חושב שאתה יכול פה לוותר? היא ביקשה, היא ביקשה. אני לא חושב, אנחנו לא מוותרים על השרה שקד אף פעם, בשום מצב. אין דבר כזה. שאילתה אחרונה של חבר הכנסת באסל גטאס. במשרד החינוך הוחלט לאסור באופן מוחלט על כל עובדי ההוראה לעבוד בהוראת נהיגה. ההחלטה גורפת. ברצוני לשאול: 1. איזה איסור קיים בפועל? 2. מה הרציונל? האם הוא מידתי? 3. למה למנוע ממורה ללמד נהיגה אם יוכח שאין ניגוד עניינים, הן לגבי מורי יסודי וחטיבת ביניים, שממילא התלמידים שלהם לא לומדים נהיגה, והן לגבי תלמידים שאין להם נגיעה למורה? חבר הכנסת גטאס, אני שב ומעיר לאדוני שאדוני צריך לקרוא את נוסח השאילתה מתוך הדף שנמצא על מקומו, שמזכירות הכנסת ערכה והדפיסה.

אני חוזר ומזכיר לאדוני שצריך לקרוא את השאילתה בנוסחה, בהתאם, זה הנוסח שמופיע,

זה הנוסח שיש לי. בסדר. אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת באסל גטאס, ההוראות הכלליות בדבר סוגיית העבודה הנוספת של עובדי מדינה מפורטות בפרק 42 לתקנון שירות המדינה,

בפרק זה נאסרה באופן קונקרטי העסקה נוספת של עובדי מדינה בתפקיד הוראת נהיגה, כמו גם בכמה מקצועות נוספים. משרד החינוך מיישם את ההוראות ודיני המשמעת שנקבעו בתקשי"ר ביחס לעובדי ההוראה, וניתן לעיין בעניין זה בחוזר המנכ"ל תשע"ה/12/א, שפורסם ביום 17 באוגוסט 2015. חוזר זה חל על כלל עובדי ההוראה, הן על אלו המועסקים על-ידי המשרד והן על אלו המועסקים על-ידי בעלויות. במהלך השנים, ובעקבות תלונות ופניות מהשטח, לרבות פניות ממפקחים, מנהלי מוסדות חינוך והורים לתלמידים, על אודות העסקת עובדי ההוראה בעבודה נוספת, נדרש משרד החינוך להסדיר את הנושא, כאשר לפניו עומדות המגבלות שנקבעו בתקשי"ר כאמור. בבוא המשרד לדון בנושא, עמדו לנגד עיניו טובת התלמידים והרצון למקד את יכולותיהם והכשרתם של עובדי ההוראה במקצוע. ההחלטה לאסור מתן היתר לעבודה נוספת בהוראת נהיגה במקביל למקצוע ההוראה הנה בראש ובראשונה פועל יוצא של ניגוד עניינים מובהק, אשר אינו תלוי רק בשכבת הגיל שבה מלמד עובד ההוראה.

קיים קושי מובנה באכיפת הסדרי ניגוד עניינים כשמדובר בהוראת נהיגה. יש קשיים נוספים אשר עלו בבחינת העסקה כפולה מעין זו, וביניהם: 1. ניגוד העניינים מתקיים גם בקרב בני משפחה אחרים של התלמידים שהמורה מלמד, ולא ניתן להבטיח הפרדה אשר תמנע את ניגוד העניינים, 2. הגעה למתחם בית-הספר עם הרכב ללימוד נהיגה ועליו האות ל' נחשבת לפרסומת מסחרית אסורה בשטח מוסד חינוך, 3. היות שמקצוע הוראת הנהיגה הנו גמיש, נוצר מצב שחלק מעובדי ההוראה יצאו במהלך יום הלימודים מבית-הספר להוראת נהיגה וחזרו שוב לבית-הספר לשם המשך העיסוק בהוראה, 4. חלק ממורים אלו התחילו את יומם בשיעור או שניים של הוראת נהיגה עוד לפני הגעתם לבית-הספר, ועל כן איחרו להגיע ליום העבודה בבית-הספר.

ולאחר שהנושא נדון בסדרה ארוכה של הליכים משפטיים בערכאות השונות, הוחלט לנקוט מדיניות אחידה וכוללת בעניין ולאסור עבודה בהוראת נהיגה במקביל לעבודת ההוראה בבתי-הספר לכלל עובדי ההוראה במערכת החינוך. כפי שצוין, הוראות אלו עוגנו בחוזר מנכ"ל אשר פורסם לאחרונה. עוד אציין, לשם השלמת התמונה, כי בשנים האחרונות יישם המשרד שתי רפורמות, "אופק חדש" ו"עוז לתמורה", אשר לצד טיפוח עבודת ההוראה, פיתוח מקצועי, קידום ועידוד התלמידים, ניתנו במסגרתן תוספות שכר על מנת לאפשר למורה שכר ראוי ולצמצם את הצורך בעבודות נוספות העשויות לגרום לשחיקה והיעדרות מהעבודה, כמו גם לניגוד עניינים, כפי שהובהר לעיל. לאור האמור, לא ניתן לאשר לעובדי הוראה לעסוק בעבודה נוספת בהוראת נהיגה.

שאלה נוספת לחבר הכנסת באסל גטאס. לא ענית על זה שנגיד מורה ביסודי, אין שום ניגוד עניינים. יש פה חוק חופש העיסוק, יש חוקי-יסוד. אתה לא יכול למנוע מבן-אדם, מורה בבית-ספר יסודי, בזמנו החופשי, ללמד תלמיד שהוא בן 18 ומעלה, שאין שום ניגוד עניינים עם תפקידו בתור מורה ביסודי. וגם יש הרבה מורים שהם לא בתוכניות של "אופק חדש".

זו פגיעה לא מידתית, אנחנו רואים ציבור שלם שאתה מונע ממנו חופש עיסוק בעוד מקצוע. אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת גטאס, אני סבור שבמכלול התשובות שנתתי יש גם תשובה על השאלה הזאת.

תודה רבה.

הכנסת איילת נחמיאס ורבין תמסור לנו הודעה בשם ועדת הכנסת. זה לא קשור אלי? לא, אדוני משוחרר. אדוני ביצע את תפקידו נאמנה. אנחנו מודים לו. חברת הכנסת נחמיאס ורבין, בבקשה. אחר כך יהיו כמה הודעות קצרות של המזכיר, ואנחנו נחתום את הישיבה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, ועדת הכנסת קבעה כי ועדת החוקה, חוק ומשפט תדון בהצעות לסדר-היום של חברי הכנסת ציפי לבני ובצלאל סמוטריץ בנושא: עיגון מעמדה וסמכויותיה של נציבות הביקורת על הפרקליטות בחקיקה ראשית. כמו-כן הוחלט כי ועדת החוקה, חוק ומשפט תקיים דיון משותף עם הוועדה לענייני ביקורת המדינה ובתיאום אתה. תודה רבה. תודה רבה. אדוני מזכיר הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת,

מטעם הכנסת: הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 44) (השעיה והעברה מכהונה של סגן ליושב-ראש הכנסת); וכן הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 43) (השעיה והעברה מכהונה של סגן ליושב-ראש הכנסת), התשע"ו 2016. מסקנות הוועדה המיוחדת לזכויות הילד בעקבות דיון מהיר בהצעה

חברי הכנסת רויטל סויד ומרדכי יוגב בנושא: תוצאותיו של דוח המועצה לשלום הילד,

הסכם בדבר הפקה משותפת של סרטי קולנוע בין מדינת ישראל ובין ממשלת הרפובליקה הפדרטיבית של ברזיל. מסקנות ועדת החינוך, התרבות והספורט בעקבות דיון מהיר בהצעה של חברי הכנסת מרדכי יוגב ושרן השכל בנושא: התבטאויות חריפות של מרצים באקדמיה נגד נבחרי ציבור ונגד סטודנטים, ובהצעה של חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה בנושא: האיום על מרצים באקדמיה בגין התבטאויותיהם. תודה. תודה רבה, אדוני המזכיר. תם סדר-היום.

ט"ו בשבט התשע"ו, הבא עלינו לטובה, 25 בינואר 2016, בשעה 16:00. ישיבה זו נעולה.